בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש,

(הוראת שעה), התש"ף 2020. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/1866/23

בדבר שיתוף פעולה בנושא ביטחון הציבור, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של ברזיל בדבר שיתוף פעולה בנושא ביטחון הציבור, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה

מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת גדעון סער בנושא: החלטת בג"ץ האוסרת להרוס את בית המחבל ובקשה לדיון נוסף. מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת מנסור עבאס בנושא: היעדר ייצוג הולם לערבים בשירות המדינה. תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעות אי-אמון בממשלה, והראשונה שבהן הצעת סיעת יש עתיד-תל"ם, שכותרתה: כישלון הממשלה המנותקת בהעברת תקציב המדינה שייטיב עם האזרחים וההתעסקות הבלתי-פוסקת שלהם אך ורק בעצמם במקום מה שחשוב לישראל. ינמק את ההצעה יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אם מישהו חושב שהמצב הכלכלי גרוע עכשיו, הוא לא מבין מה הולך להיות פה. אנחנו בדרך לאסון כלכלי, אנחנו בדרך למשבר כלכלי שלא היה כמותו.

עסקים הולכים להתפרק. שישה חודשים מעכשיו אנשים יעזבו את הדירה שלהם כי הם לא יוכלו לשלם משכנתה, יסגרו את העסק כי הם לא יוכלו לשלם חובות, יוציאו את הילדים מחוגים כי לא יהיה להם איך לשלם את זה. אנשים עוד לא מבינים את גודל האסון. זו ממשלה הרסנית. היא הורסת את הכלכלה, וכל אזרח ישלם את המחיר. עמד פה על דוכן ידידי נפלתי בנט וזעק: אתם מטורפים. הם לא מטורפים, לא אכפת להם. הקואליציה הזו כבר לא מקשיבה. הם לא רוצים לשמוע רעיונות חדשים, ובעיקר לא רוצים לשמוע עובדות לא נעימות. אנשים הרי לא אוהבים שמציפים אותם במספרים, אבל אתם תסלחו לי, הפעם יהיו פה מספרים, כי אלה המספרים שמתארים את החיים שלכם, אלה המספרים שמסבירים למה אתם תאבדו את הדירה שלכם, למה אתם תאבדו את הכסף ששמתם בצד לחתונה של הילדים שלכם. אלה המספרים של ההתרסקות של מעמד הביניים הישראלי. הממשלה הזו מספרת לכם שיש קורונה ובגלל זה המצב קשה. קורונה יש בכל מקום, אבל ממשלות אחרות מטפלות בזה הרבה יותר טוב: בניו זילנד, בפינלנד, בגרמניה, ביוון ובעוד הרבה מקומות. בכל מקום המשק התכווץ, אבל לא כמו בישראל, בכל מקום יש אבטלה, אבל לא כמו בישראל, בכל מקום עסקים נסגרים, אבל לא כמו בישראל. אין אף מקום אחר בעולם שבו בזמן הקורונה הוקמה ממשלה של 36 שרים ו-16 סגני שרים, שעולה מאות מיליוני שקלים והדבר היחיד שהיא מייצרת זה ביורוקרטיה ומריבות. ברבעון האחרון המשק הישראלי התכווץ ב-28.7% הירידה הגדולה ביותר מזה 40 שנה. הצריכה הפרטית ירדה בחישוב שנתי ב-43.4%. צריכה פרטית, זה קליינט שנכנס לחנות שלכם, זה מי שקונה את המוצר שלכם, זה מישהו שבא לשבת במסעדה או לראות הצגה. זה המנוע הכי גדול של המשק, והמנוע עובד בחצי כוח, הדלק נגמר. אדוני, למה אין שר? צודק, חבר הכנסת מאיר כהן צודק. ביקשתי לקרוא לשר, אני מוכן לחכות לשר, ואני גם מוכן להוסיף לראש האופוזיציה את כל הזמן שהוא דיבר בלי שר כדי שהוא ידבר כאשר השר נמצא כאן. אני בוחר להמשיך את הנאום, אבל אני בטוח שאתה תדאג לכבודה של הכנסת,

כמתחייב.

המשבר הזה עבר שלב: הוא התחיל כמשבר נזילות, הוא הופך למשבר חובות. בני אדם לא ישלמו את החובות שלהם ולא יקבלו עוד אשראי, עסקים לא ישלמו את החובות שלהם, לא יקבלו הלוואות ויפשטו את הרגל. הם יפסיקו להתקיים. המשק הישראלי, כמו כל משק מודרני, חי מאשראי, ככה משלמים לספקים, ככה קונים סחורה. בלי תזרים מזומנים אין ביזנס. בחורף הקרוב האשראי ייפסק. הבנקים דחו את תשלומי ההלוואות ממרץ לסוף ספטמבר. הם ידחו אולי בעוד חודש,

חודש וחצי, בנובמבר-דצמבר לא יוכלו לדחות יותר. מי שלא ישלם, יקראו לו לבנק ויגזרו לו את כרטיס האשראי. זה לא משהו שיקרה, זה משהו שכבר קורה. מתחילת השנה נסגרו בישראל יותר מ-30,000 עסקים. ההערכות הכי זהירות אומרות שעד סוף השנה ייסגרו לפחות 70,000 עסקים. ישראל היא מקום ראשון בעולם בקצב סגירת העסקים. האנשים האלו שסגרו את העסק שלהם, הם היו בסדר. הישראלים כזה עם טוב, לא פייר שיש להם ממשלה כזאת. הם קמו מוקדם בבוקר, פתחו את העסק, הם חרוצים, הם נתנו שירות. מי שאמר להם לסגור את העסק הוא הממשלה. סגרה אותם ונעלמה, לא נותנת תשובות. כל כמה שעות ההנחיות משתנות ואין שום ודאות. אי-אפשר לנהל ככה עסק במאה ה-21. בכל מקום יש אבטלה, אבל לא כמו אצלנו. באיחוד האירופי האבטלה היא 6.7%; בגרמניה, בדרום קוריאה, פחות מ-4%; בישראל, 21.4%. חצי מהמובטלים צעירים עד גיל 34. הדור האבוד של הישראליות. זה לא שאנחנו לא יודעים את הסיבה, הסיבה ברורה לנו. הממשלה הזו הפעילה מתווה חל"ת, שהוא טעות איומה. זאת טעות איומה לשלם לאנשים כדי שהם ישבו בבית מעכשיו עד יוני 2021. יש את המודל הגרמני, רוב העולם כבר עבר אליו: משלמים דרך המעסיקים, כדי שהם ישמרו על אנשים במקום העבודה. זה יעיל, זה פשוט, זה הרבה יותר טוב, זה מאפשר לעסקים להמשיך לתפקד. אבל הממשלה הזאת מסרבת להודות בטעויות. נתניהו אמר אתמול שהנתונים הכלכליים האחרונים הם חדשות כלכליות טובות מאוד. איפה אתה חי, לאיזה רמות של ניתוק הגעת? הדבר היחיד שהממשלה הזו עושה זה לשפוך כסף. אין לי בעיה עם זה שבזמן הקורונה שופכים כסף לשוק, כל המדינות עושות את זה, רק תעשו את זה חכם. מכניסים 17,000 איש למלוניות על חשבוננו. זה עולה מאות מיליונים.

מה פתאום? כל אחד מחברי הבית הזה, כל אחד מחברי הכנסת, קיבל מענק לחשבון הבנק שלו. למה קיבלנו מענק לחשבון הבנק שלנו? זה אבסורד. המשכורות שלנו הרי לא נפגעו, מה פתאום קיבלנו מענק? זה חוסר אחריות בממדים בלתי נתפסים. עובדים בלי נתונים, עובדים בלי תכנון. הממשלה הזאת דאגה לעצמה, למי שקרוב לצלחת. היא הפקירה את האזרחים. הגירעון השנה יהיה 14.3%. לפי נתוני האוצר, יושב פה שר האוצר, המשמעות היא גירעון חסר תקדים של 190 מיליארד שקל. הכסף הזה לא צומח על עצים, זו הלוואה שהממשלה לוקחת. הלוואות צריך להחזיר. להלוואות יש ריבית, אנחנו נשלם אותה, הילדים שלנו ישלמו אותה. הם ישלמו אותה באיכות החינוך שלהם, בתעסוקה שלהם, ביוקר המחיה שלהם. הממשלה הזאת תגרום להעלאת מיסים, תגרום להורדת הדירוג הבין-לאומי, תגרום לזה שצריך יהיה לקצץ בביטחון, לקצץ בחינוך ולקצץ ברווחה. הם הופכים את הדור הזה לפושט רגל, ואת הדור הבא, לפושט יד. זה לא חייב להיות כך. אני הייתי שר האוצר בזמן משבר כלכלי. בתוך משבר כלכלי שכבר היה נכנסנו למבצע צוק איתן, מבצע צבאי של 50 ימי לחימה,

למרות המשבר, למרות המבצע, הורדנו את הגירעון, הורדנו את האבטלה. היה לנו ברור שבתקופה של מיתון היעד המרכזי צריך להיות תעסוקה, להחזיר אנשים לשוק העבודה. למרות המשבר, עשינו רפורמה ענקית בחברות הממשלתיות. העברנו אותן מהפסד שנתי של 600 מיליון שקל לרווח שנתי, שעכשיו כבר עומד על 4 מיליארד שקל, חצה את ה-4 מיליארד. הממשלה הזו ביטלה בשבוע שעבר את הרפורמה, החזירה לחברות הממשלתיות את המינויים הפוליטיים. מחזירים את הג'ובים לחבר'ה. הציבור שוב ישלם על השחיתות הפוליטית. אפשר לנהל את המשבר הזה אחרת לגמרי. אפשר להגיע למספרים כמו בגרמניה, בטאיוואן, בניו זילנד או בפינלנד. אנחנו יודעים איך שמנו על השולחן את תוכנית שמונה הנקודות להאצת הכלכלה. הנקודה הראשונה,

הייתה להקטין את הממשלה ל-18 שרים, את קבינט הקורונה, לארבעה שרים. שמנו על השולחן את תוכנית חמש הנקודות לטיפול באבטלה. שמנו על שולחן הכנסת את חוק דמי אבטלה לעצמאים. הממשלה התעלמה. אם אתם חושבים שהמצב רע עכשיו, אתם חושבים לא נכון. זה יהיה הרבה הרבה יותר גרוע. בשיא החורף יגיע שיא המשבר. הממשלה הזו היא אסון, והיא מובילה אותנו לאסון גדול עוד יותר. אני קורא לכנסת להצביע אי-אמון בממשלה חסרת האחריות שמובילה אותנו לאבדון.

תודה רבה, למרות שיש לך עוד שבע דקות,

טוב. ישיב שר האוצר ישראל כץ. בבקשה. אתה משיב או שהשר אמסלם ישיב במרוכז על כל ההצעות?

אז אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה, שכותרתה: הפקרת הרשויות המקומיות הערביות בצל המשבר הכלכלי, הצעת הרשימה המשותפת. ינמק את ההצעה חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הממשלה הזו נכשלה כישלון חרוץ בטיפול במשבר הכלכלי והחברתי בכלל ובמשבר בחברה הערבית בפרט. עברה כמעט חצי שנה מאז פרוץ משבר הקורונה בחודש מרץ. יותר מ-30,000 עסקים כבר נסגרו ו-70,000 עסקים נמצאים כיום בסכנת סגירה כנראה עד סוף השנה. אבל עד היום הממשלה, כפי שכולכם יודעים, לא העבירה דמי אבטלה לעצמאים, כשאנחנו כמעט חצי שנה בתוך המשבר. מה הממשלה כן עשתה? במה השרים וראש הממשלה עסקו? הם עסקו בהזיות קיצוניות ומשיחיות של סיפוח השטחים הכבושים. הם עסקו בהסתה בזויה נגד הציבור הערבי ונגדנו, הרשימה המשותפת. הם עוסקים במשפט של ראש ממשלה מושחת ונאשם בשוחד. אבל לא במשבר הכלכלי, לא בסיוע לאוכלוסיות במצוקה. במיליון המובטלים והיוצאים לחל"תים הם לא תומכים, ואת החברה הערבית הם הפקירו לגורלה מהרגע הראשון. המשבר הזה פגע אנושות בעסקים הקטנים. אנשים שכל חייהם עבדו, שילמו מיסים, נתנו את הדם והלב, קוראים לזה עסק קטן, אבל האמת היא שמדובר במפעל חיים ובפרנסה של מאות אלפי משפחות. על כל עסק שנסגר יש את הכאב, אבל אני רוצה להקדיש את הבמה הזו במיוחד לעסקים שנסגרו בחברה הערבית, שעליהם עוד לא דיברו מספיק. כעשירית מכלל העסקים במדינה הם בבעלות הערבית, רובם ככולם עסקים קטנים ובינוניים. אלפי עסקים קטנים ובינוניים נסגרו בחברה הערבית בחודשים האחרונים, כי הם לא קיבלו מספיק סיוע מהמדינה. אלפי עסקים קטנים ובינוניים. ביישוב טירה נסגרו 392 עסקים, בכפר קאסם נסגרו 76 עסקים,

358, בנצרת, יותר מ-1,000 עסקים, באום אל-פחם, עיר הולדתי ומגוריי, 446 עסקים, בשפרעם, 330, בטמרה, 304, בסח'נין, 214. הרשימה ארוכה. בכל אחד מהיישובים שציינתי שיעור סגירת העסקים מגיע ל-20% כמעט אחד מכל חמישה עסקים בחברה הערבית נסגר, ונראה שלא ייפתח שוב.

בערך פי שניים,

בערך פי שניים בהשוואה לשיעור של סגירת עסקים ביישובים היהודיים. אבל אלה, כבוד היושב-ראש, לא רק מספרים. מאחורי כל עסק יש פרצוף ושם, אדם שהעסק היה כל חייו. ומאחורי כל אדם כזה יש משפחה שאין לה עכשיו מה לאכול ואין לה איך לשלם חשבונות. מאחורי כל משפחה כזו הייתה צריכה להיות מדינה שתיתן תמיכה וסיוע, אבל הממשלה הזו פשוט מתכחשת לאחריות הזאת. זו ממשלה שמנהיגה מדיניות כלכלית קמצנית, ניאו-ליברליזם קר ואכזרי שנותן לחלשים לקרוס ומאפשר לחזקים לטרוף, חוקי הג'ונגל של הכלכלה של נתניהו, כץ ופקידי האוצר, ביחד עם מדיניות גזענית שמפלה ומדירה את האוכלוסייה הערבית. אסור גם לשכוח את השכירים שנפגעים, ובמיוחד את השכירים בחברה הערבית. נכון לחודש יוני הגיע שיעור המפוטרים בקרב העובדים הערבים ל-9.3% יותר מפי שניים משיעורם בקרב האוכלוסייה היהודית. 20% מהשכירים הערבים עברו למשרה חלקית, בהשוואה ל-13% בחברה היהודית. 43% מהעובדים הערבים דיווחו על פגיעה בשכר. 58% מקרב הציבור הערבי ו-33% מקרב הציבור היהודי נמצאים כיום במינוס בבנק, ובחברה הערבית מדובר בעצם בשלושה מכל חמישה אזרחים. איך יכול כל אחד ואחד משרי הממשלה לישון בלילה עם הנתונים הללו? לפני חודשים כבר דרשנו מעל הבמה הזאת דמי אבטלה לשכירים בגיל 18 עד 20, חוק בסיסי שיתקן את האפליה המקוממת נגד צעירים ערבים. למה צעירים ערבים שעובדים ומתפרנסים מגיל 18 לא זכאים לדמי אבטלה? כי הם לא יהודים. למה סטודנט ערבי בן 19 צריך לשבור את כל החסכונות שלו, אם יש לו כאלו, או אפילו לעזוב את הלימודים ולוותר על העתיד? בגיל 18 מתגייסים לצה"ל. חמישית מהסטודנטים הערבים כבר עזבו את הלימודים או, לצערנו הרב, שוקלים לעזוב בעקבות המשבר הכלכלי. השאלה: מה הממשלה עשתה? כבוד שר האוצר, מה עשית? האם גם שר הכלכלה, שר ההשכלה הגבוהה והמים מודעים לנתונים הללו? האם זה אכפת להם? הבעיה הקשה יותר כיום היא אולי במערכת החינוך. 144,000 תלמידים לפחות לא יכולים לפתוח את שנת הלימודים בעוד שבועיים כי אין להם אמצעי קצה ללמידה מרחוק. רובם נמצאים בחברה הערבית ובייחוד בחברה הערבית בנגב, בעיקר בכפרים הלא-מוכרים או משוללי ההכרה. איך יכול להיות שמאז חודש מרץ אנחנו מתריעים על הבעיה הזאת והממשלה לא מתייחסת? שלושה חודשים הממשלה הזאת בתפקיד, שלושה חודשים השרים בתפקיד. ממשלת חירום, ממשלת קורונה, לא משנה השם. מה שמשנה הוא שעד היום לא נמצא פתרון, לא מצאתם פתרון בממשלה ל-1 בספטמבר. איך יכול להיות שבמתווה משרד החינוך מובטח כיסוי של 50% בלבד מאמצעי הקצה החסרים עד ליוני 2021? כבוד שר האוצר, 50% עד ליוני 2021. מי יודע אם ביוני 2021 תהיה בכלל קורונה. עם לוח הזמנים הזה, יכול להיות שנגיע לחיסון נגד הקורונה לפני שפותרים את בעיית אמצעי הקצה. איך מצפים מעשרות אלפי תלמידים ערבים שמאז חודש מרץ, אני לא מגזים, מאז חודש מרץ הם כבר לא לומדים,

50%. איך הם יתמודדו עם הפערים הללו? או שלא רואים אותם חלק לגיטימי ממערכת החינוך ומהמדינה בכלל? כולנו נמצאים במצב קשה. בזמן משבר הציבורים המוחלשים תמיד סובלים יותר. הציבור הערבי, הציבור המוחלש ביותר, הוזנח שוב ושוב. תחומים שלמים של תעסוקה קרסו, האבטלה גואה, העוני רב והיישובים הערביים הופלו באופן משמעותי ביחס לרשויות המקומיות היהודיות השכנות, גם בתקופת המשבר ואולי במיוחד בתקופת המשבר. אבל מה שהכי מופרך בממשלה הזאת, ובזה אסיים, זה שעדיין מדברים על קיצוצים. אנחנו שומעים על תוכניות שנסגרות, תוכנית היל"ה, תוכנית קרב, קיצוצים בתוכנית הלאומית לנוער בסיכון

נושאים שהתייחסנו אליהם היום בדיון בוועדה לזכויות הילד. שומעים על בתי חולים במצוקה כי לא מעבירים להם כסף לפני תקופת החורף, כפי שדנו היום בדיון בוועדת הכספים. שימו לב על מה מדברים פה. אנחנו בזמן משבר בריאותי, כלכלי וחברתי ובממשלה רוצים לחסוך על הגב של החולים ועל הגב של מי שזקוקים למסגרת טיפולית וחינוכית. אני תוהה, עכשיו לא מעבירים כסף?

דווקא כשנדרשות השקעות בשירותים החברתיים, נדרשת הגדלת ההוצאות הציבוריות, עכשיו מדברים על קיצוצים? מה שנדרש עכשיו זה הרחבת התקציבים ולא קיצוצים בחלק של השירותים החברתיים הקריטיים בתקופת המשבר. אני אסיים ואומר שהרשויות המקומיות הערביות דורשות שוויון אמיתי. כבוד יושב-ראש הכנסת, כבוד שר האוצר, העצמאים והעסקים הערבים דורשים פיצוי מלא. הציבור הערבי דורש צדק חלוקתי. אם הממשלה לא יכולה לעמוד בדרישות הללו אז היא צריכה להתפטר עוד היום.

אנחנו עוברים להצעת האי-אמון השלישית, שכותרתה: כישלון הממשלה בניהול משבר הקורונה והרס הכלכלה הישראלית, של סיעות ישראל ביתנו וימינה. יציג את ההצעה חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר האוצר. אני חייב לומר שיש לנו כאן ממשלה מיוחדת, שוברת שיאים. פעם אחר פעם, כשחושבים שכבר נגמרו השיאים שאפשר לשבור אותם, אתם מצליחים לשבור עוד שיא. בהתחלה השיא היה במספר השרים המופרך שהממשלה הזאת שברה.

בהטבות שהיא חילקה בהחזרי מס רטרואקטיבית עשור אחורה.

אדוני היושב-ראש, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על שיא שלילי, גרוע ממה שציפו אפילו. מדובר על שיא שלילי של ירידה בתוצר. לפני כשבוע, אדוני היושב-ראש ואדוני שר האוצר, הזהיר בנק ישראל, לא נציג של ישראל ביתנו, חשוב לי להבהיר, בנק ישראל, שהסיכון ליציבות המשק עלה לרמת סיכון גבוהה. האבטלה, חברות וחברים, גם היא שוברת שיאים: כ-800,000 מובטלים דורשי עבודה. הבשורה העצובה, לצערי, שאני יכול לומר לכם כאן היא שעוד לא ראיתם כלום. אם אתם חושבים שרק אלה הם השיאים שנשברו אתם טועים. אנחנו רק בהתחלה. אנחנו רק בתחילתו של הצונאמי הזה, כשראש הממשלה, שר האוצר, ראש הממשלה הרזרבי וכל הנלווים אליו לא עושים דבר. פעם אחר פעם אני עולה לכאן, מציג לכם את התוכניות, כיצד עליכם לנהוג, ופעם אחר פעם אני מבקש מכם לשנות כיוון עם תוכניות אופרטיביות, ופעם אחר פעם עולה השר המקשר ומדבר על בתי המשפט, על המשטרה, על הפרקליטות, על המפגינים, מציג את טענותיו לכחול לבן, את טענותיו לשר המשפטים, אבל אף מילה, אף מילה, על כלכלה.

כי אתם פשוט מנותקים. באותו דוח של בנק ישראל מעניין לראות את הגרף שמופיע בעמ' 18, שמשווה את מדינת ישראל לעומת מדינות אחרות, שגם הן התמודדו עם משבר קורונה. זה לא משהו שרק אנחנו חווינו אותו, אבל אנחנו נמצאים הרחק מאחור אחרי מדינות כמו ארצות הברית, כמו גרמניה, מדינות שהיינו רוצים להידמות להן בסיוע שהן נתנו. את היעדר הסיוע הזה, את המריחה הזאת שאתם מורחים את הציבור פעם אחר פעם, את המריחה שמורחים את בעלי העסקים הקטנים והעצמאים רואים בשטח. תסתובבו, תסתובבו ברחובות, תסתובבו בחנויות, להשכרה,

להשכרה, סגור,

עסק אחרי עסק. העסקים הקטנים קורסים, המפעלים הגדולים גם הם כורעים תחת הנטל, והרגולציה רק הולכת ומחמירה. מאז פתיחת הסגר, אדוני שר האוצר, נרשמו עוד קרוב ל-200,000 דורשי עבודה בלשכת האבטלה. וכדור השלג הזה, שמשפיע על הצריכה הפרטית, שמשפיע על הביקושים, מוביל לצמצום וסגירה של עוד עסקים, שמובילים כמובן לעוד אבטלה, שמובילה גם היא לעוד צמצום בצריכה הפרטית,

ובינתיים, מה קורה בממשלה? מתכנס קבינט הקורונה ומוציא מסרים מבולבלים לציבור:

עשרה אנשים, 20 איש, כן בתי כנסת, לא בתי כנסת. מחברים בין בתי הכנסת לבין המסעדות, חיבורים שהם מה שנקרא שעטנז. עוד ועוד הנחיות מנותקות שהציבור לא יכול לעמוד בהן,

כשהציבור מודיע לכם שגם אין לו כוונה ליישם את ההנחיות המנותקות האלה, אז אתם משנים אותן בחזרה. כל שבוע מספרים לנו על עוד תוכנית, כשבפועל הכסף מהתוכניות שאתם משווקים היטב בפרסומות לא מגיע לשטח. אדוני שר האוצר, אתה יודע שאין ביצוע בסוף. בשורה התחתונה, בתוכניות הכלכליות לעסקים אין ביצוע. בתוכניות הכלכליות שהקצו לטובת עמותות במצוקה אין ביצוע. ופתאום, אתם מגלים שכשצריך, יש לכם הארה, אתם מצליחים לדחוף את הביורוקרטיה הצידה, אתם מצליחים לייצר פתרונות יצירתיים.

כשמתייצב השר ליצמן, יחד עם חבר הכנסת גפני, אצל ראש הממשלה ומאיים.

מצליחים למצוא עוד ועוד תוספות לקצבאות וההטבות שהם מבטיחים לבוחרים שלהם רק כדי שלא יצאו לעבודה. פתאום אתם מוצאים 400 מיליון שקל תקציבים ייחודיים, ומוצאים את הנתיב המשפטי להעביר אותם. וכך מצוטט גורם, עוד פעם, ביהדות התורה, לא מצוטט מישהו מישראל ביתנו,

גם בהקשר של הקדמת הבחירות שאתם מדברים עליה כל הזמן: "400 מיליון השקלים האלה הם עזרה ראשונה לישיבות שמשוועות לתקציב, המינימום שאנחנו יכולים להסתדר איתו. נמשיך להתנגד לבחירות, גם אם נקבל את הכסף הזה, אבל זה יסייע להוריד אותן בגרון". כך מתנהל המקח וממכר על חשבון אזרחי ישראל, והציבור שלא יודע מה ילד יום. ושבוע בלבד אחרי שמוציאים את ה-400 מיליון לליצמן ולדרעי

שההורים במדינת ישראל ייאלצו לחזור ולשלם יותר כסף לצהרונים.

כי חסרים להם 300 מיליון שקלים. איפה האיזון? על זה נאמר, אדוני שר האוצר: הפוך, גוטה,

300 מיליון שקל לצהרונים מעודדים יציאה לעבודה, מאפשרים מוביליות חברתית, מאפשרים ליותר נשים ויותר גברים לצאת לעבודה ולסייע למשק, להגדיל את הפריון, לצאת מהמשבר. ומה אתם עושים? במקום ללכת ולסייע איפה שזה מגדיל את הפריון, שם אתם מקצצים, ובמקביל מעבירים יותר תקציבים למי שלא רוצה לצאת לעבודה. אבל גם כאן אתם יודעים לשבור שיאים, כי יש רק ציבור אחד שפגעתם בו יותר מציבור ההורים הצעירים, הסטודנטים. בשיא המשבר, אדוני היושב-ראש, 40% מהסטודנטים היו מובטלים, מחציתם לא היו זכאים לדמי אבטלה. מדינת ישראל נכנסה למשבר הזה כשההשכלה הגבוהה כבר הייתה במשבר עם ירידת מספר הסטודנטים. כעת, אחרי שבחודשים האחרונים עשרות אלפי סטודנטים פוטרו מעבודתם, לא היו זכאים לדמי אבטלה, ומי שכבר היה זכאי קיבל דמי אבטלה מופחתים כי הוא מתחת לגיל 28 ורק מי שיש לו ילד יקבל את דמי האבטלה, להזכירכם, גיל הנישואים הממוצע בחברה הישראלית הוא 28, הדור הבא של הסטודנטים, חברים וחברים, יהיה חייב לצאת לעבודה. הם מרגישים שהמדינה בגדה בהם. הם מילאו את חלקם במשוואה. הם למדו 12 שנות לימוד, התגייסו לצבא בגיל 18, שירתו בצה"ל, מי קרבי יותר ומי פחות, אבל שירתו, השתחררו ונרשמו ללימודים, ועושים מילואים תוך כדי הלימודים. אני לא יודע מתי למדתם לתואר ראשון בפעם האחרונה, אבל אי-אפשר ללמוד ברצינות לתואר ראשון ולעבוד במשרה מלאה. אז מה עשתה הממשלה? לא אפשרה למעסיקים שמעסיקים סטודנטים לקבל את מענק ההחזרה לעבודה, כי הסטודנטים עובדים רק במשרות חלקיות. המדינה לא הקלה על תשלומי שכר הלימוד של הסטודנטים, פגעה בסטודנט וביכולת שלו לקבל דמי אבטלה והשאירה אותו במעונות להתמודד לבד מול המפעילים הפרטיים של מעונות הסטודנטים. אלו ששכרו דירות ויכלו אולי לחזור לגור אצל הוריהם עשו זאת, והפרו הסכמי שכירות. ישנה שכבה, אדוני השר, שחייבת סיוע. מה שאתם צריכים לעשות כבר היום זה להודיע שהממשלה עוצרת את הזרמת 400 מיליון השקלים לאברכים ומעבירה את כולם לשני נושאים בסיסיים: החזרת תוכנית סבסוד הצהרונים בעלות של כ-250 עד 300 מיליון שקל, והקצאת בין 100 ל-150 מיליון שקל לטובת מענקי שכר לימוד לסטודנטים, מי שמתחת לגיל, ששירתו שירות צבאי או לאומי ופוטרו מעבודתם. מדובר על בין 20,000 ל-30,000 סטודנטים בסך הכול, שחייבים סיוע חירום. להערכתי, ברבים מהמוסדות להשכלה גבוהה יתקשו לפתוח את שנת הלימודים הבאה.

תוסיפו את מה שביקשנו כבר פעם אחר פעם, להפעיל את חוק מס רכוש, קרן הפיצויים ומתן הפיצויים בהתאם למתווה צוק איתן, בהתאם למתווה לבנון השנייה. ובשלושה צעדים פשוטים פתרתם הרבה בעיות. ועוד מילה אחרונה על מגזר הסטודנטים. הבעיה נמצאת בשני קצוות: מצד אחד, באלה שצריכים להיכנס ללימודים, ומהצד השני, באלה שמסיימים את הלימודים שלהם ולא יכולים למצוא עבודה. כי מה קורה לסטודנט שמסיים את הלימודים במשק עם אבטלה גבוהה? הוא בא לריאיון עבודה וניסיון אין לו, הוא גם לא יכול לרכוש את הניסיון הזה. בכל התוכניות שלכם לא קבעתם יעדים לגבי החזרת צעירים לעבודה. כממשלה, אתם חייבים לקבוע מה היעד להחזרת צעירים לעבודה. השנה 90,000 סטודנטים יסיימו את התואר שלהם.

לאן הם ילכו? אתם חייבים לייצר, אדוני השר, תוכנית מתמחים שתיצור תמריץ לעסקים לקלוט את מסיימי תואר ראשון, לאפשר להם לרכוש ניסיון. ובתוכנית פשוטה גם העסק ירוויח, גם הסטודנט ירוויח וגם המדינה תרוויח. היא תרוויח מהתקווה. כלכלה התנהגותית חיה על תקווה. ואתם בממשלה כיביתם את האש של התקווה הזאת, שמפעמת בקרב הצעירות והצעירים, האש שפיעמה בליבם והובילה אותם להתנדב ליחידות מובחרות, ליצור, ליזום, להמציא. בכל פעולה שלכם שפכתם עוד מים ועוד מים כדי לצנן לאזרחי ישראל את התקווה שאפשר לעשות כאן משהו. בעוד רגולציה, בעוד הנחיה מבולבלת, דאגתם לעצמכם במקום לדאוג לציבור. פעם אחר פעם דרכתם על החיילים המשוחררים, ובכל הזדמנות, הפכתם את משרתי צה"ל לפראיירים. בכל חוק שחוקקתם הפכתם את מי שקם בבוקר, יוצא לעבודה, ומקים עסק עצמאי ונלחם על פרנסתו, לפראייר. ובזה אני אסיים, אדוני, בקריאה פשוטה: תשנו כיוון. תתחילו לראות בחיילים, במשרתי המילואים ובבעלי העסקים הקטנים שותפים ולא אויבים. תבינו שבשותפות הזאת שיש למדינה בכל עסק ועסק גם המדינה צריכה לשים את חלקה. תשימו פעם אחת תוכנית שלמה,

שמטפלת לא רק בפלסטרים כדי לנסות ולהשתיק את המחאה, אלא באמת מייצרת כאן תוכנית של צמיחה עם יציאה מהמשבר.

תודה רבה. ישיב בשם הממשלה על שלוש הצעות האי-אמון במשולב השר דוד אמסלם, השר המקשר.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני אתחיל קודם כול עם חבר הכנסת לפיד. אני שומע אותו כאן, ככה, בהאזנה גדולה. אני חושב שמר לפיד חושב שאזרחי מדינת ישראל, יש להם זיכרון

אני רוצה רק להזכיר לו שמאז קום המדינה ועד היום לא היה שר אוצר כושל

שר האוצר שהיה מר לפיד.

אתה יודע, לפעמים, עושים שגיאות. עכשיו הוא יושב פה ומטיף לנו, נהיה כלכלן דגול, מתחיל לספר. אני רוצה רק לספר לכם שכשהתחילה הקורונה שמענו אותו פה יושב ובכלל מתחיל להסביר לציבור למה אנחנו מחמירים בכללים והכול שטויות. חלק מאנשיו אפילו הציעו לעשות דברים חמורים, לא לשמוע אפילו לכללים. עכשיו, זה הבן אדם שתמיד נוהג כאיש לאחר מעשה. איך אמרתי לו בפעם הקודמת: אתה, כל חייך היית קריין. קריין ופרשן. הוא בעצם מפרשן את העבר, הוא מסתכל מה קרה. ירד גשם, אומר: היום ירד גשם. לא ירד, הוא אומר: היום לא ירד. זה מה שלפיד עושה כאן. היום הוא פתאום מדבר נגד המלוניות. אין לי מושג מאיפה הוא המציא את השטות הזאת. הבן אדם מבין, אני מבין בקורונה, מבין במלוניות, מבין בבידודים. מטאור גדול. אני רוצה רק להזכיר לו,

שמעתי אותו, אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר, אומר לראש הממשלה: תראה, אדוני ראש הממשלה, אם תהיה לי בעיית ביטחון, אני אפנה לבוגי. אתייעץ איתו. אם תהיה לי בעיה ברשויות המקומיות, אני אפנה למאיר כהן, אם תהיה לי בעיה בנושאים האיראניים, אפנה אליך. שאלתי את עצמי: ואתה, מה תעשה? אז לא הבנתי למה צריך אותך. הרי אם אתה לא מבין בכלום,

אתה רק צריך להתייעץ איתם, בשביל מה צריך אותך? אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת פורר, משהו. עודד,

מעריך אותך וגם אוחז ממך, אבל דבר אחד אני לא מקבל באמת, מה שעשית פה. אני לא מצפה ממך לעסוק בפלגנות לשמה. אני מוכן להתמודד עם כל טענה שלך באופן אמפירי ועובדתי. כשאתה מדבר על החרדים, אני רק רוצה להזכיר לך: הבוס שלך היה שר ביטחון כשהיו חרדים,

אני רוצה לספר לך, אותם 700 מיליון שאתה מדבר עליהם, אז הם היו קצת יותר, אולי מיליארד. לא שמעתי אותך עולה לכאן, אותו דבר, שנייה, לא הפרעתי. לא שמעתי אותך עולה לכאן, תראה, אני לא סלקטיבי

אם אני לא מאמין במשהו, לא משנה מה קורה, אני מדבר עליו.

אני לא, אתה, אתה היית יושב-ראש. בוודאי. אני אסביר לך, עודד. אתה יודע מה החשיבות של זה.

בוודאי ובוודאי שהצרכים הם גדולים,

והאמצעים הם דלים, בכל נושא, ודרך אגב לא קשור לכלום.

לשיטתכם, נהפוך את כל החרדים, אין לי טענות על החרדים.

לישראל ביתנו, אתה יודע מה, הם ייסעו בשבת כולם,

שנייה, תן לי. זה לא מה, אני רוצה לטעון טענה. מה עדיף, התקציב או התקציב של הייחודיים? אגיד לך, זו שאלה לא טובה, בגלל שהיא הייתה צריכה,

בגלל שהשאלה הזאת הייתה צריכה להיות כשאביגדור ליברמן היה שר הביטחון. גם וגם. הוא היה צריך לעלות לכאן ולהגיד את אותה טענה.

להזכיר לך שישראל ביתנו היו כמעט בכל הממשלות שהמחנה הלאומי הרכיב.

אני מציע שתעלה טענות מקוריות, לא שכשאתם הייתם זה היה ככה, ועכשיו זה משתנה בגלל, איך אמר הגשש? אתמול הלירה הייתה ככה, ועכשיו היא ככה. היה גם וגם. אתה אמרת את זה. בוא נתקדם. אתה הבאת את החוק של הצהרונים. למה ביטלתם אותו? עודד, בוא נתקדם. לכן אני מצפה ממך, דרך אגב, לא לדבר, גם אני מצפה ממך. בעת הזאת בוודאי שאני לא מצפה ממך לבוא ולייצר מחלוקת בתוך עם ישראל כאילו אנחנו חיילים נגד החיילים, אנשים נגד אנשי מילואים. אנחנו אנשי המילואים, הילדים שלנו הם החיילים. זה אנחנו. אז תילחמו בשבילם. זה לא שיש לנו איזה ימ"ח של חיילים שאנחנו מביאים אותם מחו"ל. זה אנחנו והילדים שלנו. אנחנו נמצאים גם בקורונה, וחלקנו גם מובטלים וחלקנו לא. אנחנו נמצאים במציאות הזאת. זה לא איזה משהו דמיוני שיושב באיזה מחסנים ואנחנו מביאים אותם. לכן אני לא מצפה ממך, בעת הזו שמדינת ישראל נמצאת בה, וכל העולם, דווקא לבוא ולייצר את המחלוקות איפה שלא צריך. איפה שיש ביקורת עניינית, אהלן וסהלן. עכשיו אני רוצה לעבור לנתונים, ככה קצת לתקן לך כמה נתונים. ישנם אנשים שחושבים שאם הם משקרים כמה פעמים, בסוף גם מאמינים לשקר שלהם, והם מתייחסים לזה גם כאל עובדה בפעם הבאה. אדוני השר, מה זו ביקורת עניינית? ממי אתה מקבל ביקורת עניינית?

ממתי אתם מקבלים ביקורת עניינית, לא. אני רוצה לומר, ואמרתי גם בפעם הקודמת, כשעודד פורר אומר שאני לא מתייחס למשבר עצמו, שאתם מעלים את הטענות האלה, זו פעם ראשונה שאתה עונה לי. אז אני אגיד לך, עודד. זה בגלל שבסופו של דבר רוב ההצעות, חבר הכנסת פורר, ההתמדה משתלמת.

קודם כול, ההתמדה משתלמת. דבר שני, אני רוצה לספר לך, כשאני יושב כאן, אולי אתה לא שם לב, אבל כשאני יושב כאן בדרך כלל אני שומע ארבע-חמש הצעות אי-אמון.

אין קשר בין שם ההצעה לבין מה שהם מטיחים. לרוב, אני מספר לך, כמעט 90%, הם מציעים הצעה מסוימת ומתחילים לטנף, לפלג ולטעון נגד ראש הממשלה בלי קשר לכלום. הוא בכלל לא נשוא ההצעה עצמה, אבל זה האינסטינקט הפבלובי של האופוזיציה: בכל מה שהם יכולים להשחיר את ראש הממשלה, הם עושים את זה.

רואה רמקול, מדבר על ראש הממשלה בלי קשר עכשיו למה ההצעה. לרוב אני גם צריך להשיב להם, מה שנקרא: דע מה תשיב לאפיקורוס, אני צריך גם לענות להם בעניין הזה. עכשיו, נעבור לעובדות. בשבוע שעבר שמענו את לפיד כאן

לראש הממשלה על הטיפול בקורונה ואומר לו: בוא תראה מה, סיימת איתי? יכול להיות שאחזור אליך בהמשך. אתה רוצה ללכת?

רוצה קפה קטן, תלך. אין בעיה. מבחינתי, אספרסו קצר אפשרי. אני שומע, בעצם, את מר לפיד מטיף לראש הממשלה כמנהיג גדול, הרי בסך הכול מר לפיד הוא בן אדם שמבין בקורונה, ניהל כמה קורונות בחיים שלו ובאמת עשה דברים דגולים. הוא אומר לו: בוא תראה את ראש ממשלת ניו זילנד, אישה צעירה, אין להם אף חולה.

מר לפיד, אני רוצה להגיד לך שהיום ראיתי באחת הרשתות שראש ממשלת ניו זילנד החליטה לסגור את העיר הגדולה שם, דחו גם את הבחירות בגלל שפתאום הסתבר להם שיש כמה חולים, לא הרבה, כמה חולים. אני רק רוצה להזכיר לכולנו שכל העולם נמצא בסערת הקורונה מחולה בודד אחד. כל האירוע בסוף התחיל מחולה אחד.

יש מטוטלת עולמית. אני רוצה גם להזכיר לו ולספר לו, שמעתי שגם בשבדיה רמת התחלואה יותר גבוהה אפילו מישראל, ובכלל בכל מדינות אירופה כמעט הגל של הקורונה מתחיל להרים ראש. יש לי סוג של תחושה שהעסק הזה הולך בגליות: יש עלייה ויש ירידה ויש עלייה. אני מניח שעד שלא נמצא תרופה לעניין הזה אנחנו נצטרך להסתגל וכנראה שככה זה ילך ויתנהל. לכן אני אומר: בסופו של עניין החוכמה בסיפור הזה היא לקבל החלטות, לשנות אותן, להסתכל על המציאות ולהגיב אליה. זה הסיפור הזה.

אף אחד בעולם לא הכיר את סיפור הקורונה,

וככל שנוקפים להם הימים כך העולם מבין ולומד את הווירוס,

אני מקווה, משפרים גם את ההתמודדות גם בטוח הקצר,

בעזרת השם, גם בטווח הארוך. אני רוצה לתת לכם עוד נתון אחד חשוב מאוד. חבר הכנסת אבידר, אני שומע אותך, אני שומע את לפיד אומר: מדינת ישראל נמצאת בכמעט 21% של גירעון. זה בדיוק מה שהתכוונתי בהתמדה. אבידר מתמיד, אז תמיד מגיעים אליו בסוף. במקרה צילמתי פה איזשהו שקף שראיתי אתמול בחדשות, ואני רוצה לספר לכם. אבל מתמיד. נכון. יש לי פה איזשהו שקף שאתמול היה בחדשות בכל הטלוויזיות, שלוש המהדורות. אני רוצה להקריא לכם. אני מדבר איתכם כרגע על מצב הרבעון השני ב-2020 בכל מה שקשור לתל"ג,

נתחיל: בריטניה, 59.8%, זה כמעט 60% ירידה בתל"ג.

זה נתון שכשראיתי אותו אתמול, כמעט נפלתי מהכיסא, צרפת, 44.8%; איטליה, 41%; גרמניה של מרקל, 34.7%; ארצות הברית, 37.9%; וישראל, 28.7. יש גם מתחת לישראל: ליטא וקוריאה.

רבותיי, אנחנו נמצאים באירוע עולמי. יש לי צער על כולם, בוודאי קודם כול עלינו. אני רוצה לומר שיחסית לנתונים האלה, ודאי שהמשק הישראלי נמצא בקשיים לא מעטים, וצריכים באמת, יש פה הרבה וקטורים שצריך לטפל בהם. יש לנו הרבה קשיים שצריך לטפל בהם, אבל בוודאי ובוודאי מצבו של המשק הישראלי, יחסית למה שהקראתי, לא הכי גרוע. הוא יושב אי שם באמצע. דרך אגב, אני מניח, הוא לא דיבר, אמרתי, גם כשלפיד הזכיר בשבוע שעבר, ציין את מרקל לטובה בטיפול שלה בעניין, אני מניח שאם אנחנו מדברים על הכלכלה, אז אם התל"ג שלך יורד כמעט ב-35% אני מניח שהמצב הכלכלי שלך לא איי איי איי. אני רוצה לומר גם שזה קצת מעוות את הנתונים, דודי, באיחוד האירופי לא עלה מעל 7%. רק שנייה. אתה משחק במספרים שהם לא נכונים, אדוני השר. אני רוצה לומר, זה לא נכון מה שאתה מציג.

אין מה להשוות אותם למצבה של ישראל כרגע. אני,

ואז נוכל לעשות דיון ולקיים דיון אמיתי, ואתה תראה שהמספרים שאתה מציג הם לא נכונים. אני אגיד לך. אני הצגתי כרגע את הנתונים שראיתי אתמול בחדשות. צילמתי את השקף, אני אעביר לך אותו אחר כך. דרך אגב, כולל כל הערוץ. אז אתה מאמין לתקשורת כרגע?

אני רואה שקף שבעצם היה אתמול בנתונים,

בוודאי, בוודאי.

פה אתה מאמין לתקשורת? כי בדרך כלל אתה לא מאמין לתקשורת. אני אסביר לך. אתה יודע, אל תסתמך על הנתונים האלה.

אז אני אסביר לך. בוודאי ובוודאי התקשורת לא באה לפרגן לראש הממשלה, אז בוודאי ובוודאי, גם אם היא פרסמה, זה רק משהו לחומרה. אז אם היא פרסמה את זה,

חזקה עליי שהם בדקו ועשו את זה, וזה די קרוב למציאות.

אני אתן לך את זה אם אתה רוצה לעיין בזה יותר.

אני רוצה לומר באופן כללי משהו כזה, אתם כל יום צועקים על הקורונה: נכשלתם,

חבר הכנסת פורר, אנחנו מצפים לקבל הצעות. אמרתי, סיפור הקורונה זה לא סיפור ליכודי. ואם אתם תעלו הצעות, הינה, יושב פה שר האוצר, אתה יודע שהוא בן אדם פתוח, אין שום בעיה. תקשיב, תן לי עד הסוף. תן לי, תן לי. תשב עם שר האוצר, ואם יש לך רעיונות טובים, אני מבטיח לך שהוא יאמץ אותם, בגלל שבסופו של דבר, כפי שאמרתי, זו לא שאלה של ימין שמאל, יהודים ערבים, אנחנו כולנו נמצאים בטלטלה הזאת באותה ספינה.

חוק מס רכוש, קרן הפיצויים, העליתי את הצעת החוק הזאת פה. עלה סגן שר האוצר, אמר: החוק הזה עובד מצוין, הוא עבד מצוין בצוק איתן, הוא עבד מצוין בלבנון השנייה, אנחנו לא מוכנים לגעת בו. עודד, עודד, אני רוצה לומר לך, אני לא יודע פרטנית, אבל אני מבטיח לך,

שר האוצר יושב כאן, אם תשב איתו ותעלה משהו, יכול להיות שאתה צודק,

אבל תשב איתו, ואם זה רעיון טוב, בוודאי ובוודאי נאמץ אותו. בגלל שצריך להבין,

השכל לא יושב רק פה. אם יש רעיון טוב, בבקשה. אז לכן אני לא הייתי מושך את סיפור הקורונה למשהו פוליטי, מה שאתם עושים כאן כבר כמעט חודש. אתם לא רואים כישלון של הקורונה. אני, יש לי תחושה שאתם רוצים כישלון. אתם כל היום מדברים: נכשלתם, נכשלתם, נכשלתם.

זה מה שאתם רוצים. אתם לכאורה כמעט נבנים מזה.

תבדוק את כל ההצבעות שלנו,

כל אזרחי מדינת ישראל חיים באירוע הזה. אנחנו תמכנו בכל החוקים שאתם הצעתם, שנייה, דקה. אני לפעמים רואה אתכם כאילו אתם מטיפים בשער, יושבים באיזה מגדל שן שלא קשור לאירוע, מסתכלים מבחוץ. אדוני, יש לכם איזה טלסקופ שמסתכל על כדור הארץ מבחוץ, ואתם מעירים לנו הערות. בבקשה, כולנו נמצאים באירוע הזה. הצבענו עם הקואליציה בעד החוקים שאתם הצעתם, בעולם, דרך אגב, אני רוצה לספר לכם,

שהאופוזיציה לרוב עוזרת

שנייה, דקה. האופוזיציה בסוף,

אם תסתכלו על פרלמנטים אחרים, חוקי-היסוד,

בדיוק מה, עכשיו, אני רוצה לספר לכם, אין מצב מבחינתנו שיש כישלון בקורונה, בגלל שאין אופציה כזאת. אנחנו, בעזרת השם, בסופו של דבר ננצח את הקורונה, בגלל שאין אופציה אחרת, לא לאנושות ולא למדינת ישראל. לכן אני אומר לכם, רבותיי, תשנו את הטרמינולוגיה, תיכנסו מתחת לאלונקה איפה שצריך. אם יש לכם רעיונות, אני באמת לא רואה כאן אופוזיציה קואליציה. אני גם לא רואה רק את מדינת ישראל. יש פה סערה עולמית שכל מי שיכול לתרום לה, גם ברעיון וגם בביצוע וגם בחשיבה, הרי זה משובח.

בוודאי ובוודאי זה האינטרס האנושי. אני רוצה לומר עוד דבר לגבי הסיפור הזה שצועקים עם נתונים לגבי מדינת ישראל,

נכון שיש לנו מספר נדבקים יחסית גדול, אבל צריך לקחת בחשבון, ואת זה אתם אף פעם דרך אגב לא מזכירים, שמספר המתים ביחס לנדבקים הוא במדינת ישראל יחסית במקום נמוך. כל מי שנפטר מהמחלה זה באמת אסון גדול, בוודאי לו, למשפחתו ובכלל למדינת ישראל בוודאי. אבל כשאנחנו מסתכלים מה קורה בעולם, מספר המתים יחסית לנדבקים, מדינת ישראל נמצאת באיזשהו מקום שהוא יותר טוב משאר העולם. אז לכן זו לא חוכמה לבוא ורק, כפי שאמרתי, לתקוף ולומר שנכשלנו ונכשלנו ונכשלנו. אלא אני אומר שיחסית, ברוך השם, הסוגיה הזאת, שהיא הכי חשובה, הכי חשובה בסיפור של הקורונה, הרי בסופו של דבר אם אנשים לא היו נפטרים מקורונה, אני מניח שאף אחד לא היה עושה שום סגר וכלום. היינו הולכים לעבוד, מי שנדבק נדבק,

הנקודה הקריטית היא שחס ושלום אנשים יכולים לקפח את חייהם כתוצאה מההידבקות בווירוס הזה, זו בעצם הנקודה הקריטית. ולכן אני חושב שזאת נקודה שהיא בעצם נקודת אור במדינת ישראל בהיבט הזה. אני אישית לא יודע למה זה קורה. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו יותר, אבל באופן מעשי זה הנתון העובדתי,

ולכן אני חושב,

זה הנתון החשוב בסיפור הזה של מחלת הקורונה, בוודאי בהיבט הרפואי,

דרך אגב, אנחנו עושים המון בדיקות, בוודאי כמות הבדיקות עלתה. ישבתי קודם עם שר הבריאות, כמות הבדיקות עלתה באופן משמעותי מאוד,

ככל שאתה בודק יותר גם יש יותר חולים, למרות שאחוז החולים בבדיקות הוא עדיין גבוה היום. זאת אומרת, בלי קשר כרגע לכמות הנבדקים וכמות החולים, האחוז עצמו הוא אחוז גבוה. ואני מקווה שבעזרת השם באמת נמצא מזור למחלה ולאט-לאט העקומה הזאת תלך ותשתטח. היום יש לנו גם פרויקטור לעניין, כל הקנים מופנים לשם, כל המשאבים והמאמצים.

כמעט כל המוחות הלאומיים נמצאים מתחילת הדרך שם. זה לא אירוע של בן אדם אחד. ולכן אני מקווה, בעזרת השם, שגם בהיבט הזה אנחנו גם נוריד את העקומה וגם בסופו של דבר מדינת ישראל או מישהו אחר בעולם, אני מקווה שאנחנו נהיה החלוצים בעניין, ואנחנו נמצא גם את התרופה או את החיסון לנגיף הזה. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא אחר,

אדוני היושב-ראש, שקרה השבוע, השר אמסלם, אתה יודע, יש גם עוד תשובה בסוף.

אז תשאיר לך קצת תחמושת להמשך.

לא, אני שכחתי. אז אנחנו נשיב בסוף לגבי הנושא השני.

תודה רבה. אנחנו עוברים לדיון הסיעתי, וראשון הדוברים, חבר הכנסת מאיר כהן, מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אליהו, אני תוהה יחד עם חבריי לאופוזיציה, אדוני היושב-ראש, אולי ראוי לשקול,

אולי ראוי לשקול ויתור על הצעות האי-אמון השבועיות ולהותיר את

מי שבאמת לא מאמין בממשלה הזאת הם ראשיה. ראש הממשלה לא עדכן את שר הביטחון ואת שר החוץ על הסכם השלום ההיסטורי שנחתם בין ישראל לאמירויות.

הוא חשש שהם ידליפו את פרטיו. יש אי-אמון יותר גדול מזה? יש אי-אמון יותר גדול מזה? חבריי בקואליציה, אני שואל אתכם בכנות, תקציב לחגים,

חד-שנתי, אתם באמת חושבים שזה מעניין מישהו חוץ מאלה שמתעסקים עם זה? המשא ומתן ביניכם על אישור חוק דחיית התקציב תקוע.

אדוני ראש הממשלה ואדוני ראש הממשלה החליפי, במקום החישובים הפוליטיים הצרים שלכם, תביאו אל שולחן הממשלה את 7,000 הנערות והנערים של תוכנית היל"ה. דודי, אתה מכיר את זה. 7,000 נערים ונערות, אלה שבתוך שבועיים יחזרו למקום שממנו הם ברחו וממנו הם ניצלו על ידי עובדים טובים,

תניחו על השולחן שמפריד ביניכם את התחזיות הקודרות של אנשי הרפואה הקורסים מעומס במחלקות הפנימיות, במחלקות הקורונה. תביאו לשולחן המשא ומתן שלכם את הקשישים בבתי האבות שלא זוכים לראות את הנכדים שלהם, את אנשי תוכנית קרב ואת מאות אלפי הילדים שקרב היא הסיכוי היחיד שלהם ליהנות מחוג. אדוני השר, אתה יודע את זה. יזהר, אתה מכיר את התוכניות האלה. תשימו על השולחן את ההורים העובדים שלא יוכלו להמשיך בעבודתם בלי צהרונים. תעצרו את הניתוק ותחשבו לרגע על אותם רבבות ילדים וילדות שהצהרון, דודי, אדוני השר,

היומית החמה היחידה שלהם. תאמין לי, אני יודע.

הצהרונים נותנים להם את הארוחה החמה היחידה שלהם. יש משפט בינואר, אדוני. יש משפט בינואר. תחשבו על 700 משפחות הנפטרים, דודי, למרות שאתה צודק, אתה צודק, אנחנו בין הנמוכים בעולם, ברוך השם, אבל עם זה, 700 אנשים נפטרו. יש להם משפחות. הם שילמו את המחיר הנורא מכול. תסתכלו בעיניהן של נשים מוכות שייאלצו לחזור לשגרת החיים בצל הפחד כי הממשלה לא מעבירה תקציב. לפתוח את הלב לרווחת אזרחי מדינת ישראל, אנא מכם. תעבירו את התקציב. תעזבו עכשיו את הוויכוחים, כן בחירות,

תעבירו את התקציב הזה, למען השם. תודה רבה. שנייה,

במקום זה, אתם מנסים לדחות את התקציב ועוד ליהנות מעוד כמה ימים של ויכוחים כאלה ואחרים בתוך ממשלה שממילא מקרטעת. הקשישים, הילדים, כל האוכלוסיות שמניתי, בעוד 100 ימים בשבילם זה יהיה הסוף.

ראו בעיניכם את האזרחים והאזרחיות החיים כאן ומבקשים רק דבר אחד: תדאגו לנו.

אדוני, היינו כולנו יושבי-ראש, קצת סבלנות לא תזיק. עוד 20 שניות והכול בסדר.

אנחנו צריכים ללמוד מהמבוגרים.

מטעם הרשימה המשותפת,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

שלוש דקות, בבקשה.

אחרי ההכרזה על הסכם הנורמליזציה בין ישראל לבין איחוד האמירויות, אני אומרת נורמליזציה ולא הסכם שלום כי מלחמה לא הייתה שם, נתניהו הודיע כי ההסכם הוא תוצאה של דוקטרינת נתניהו, שהיא שלום תמורת שלום ושלום מתוך עוצמה. נתניהו אומר שההסכם המסתמן עם איחוד האמירויות הוא מימוש של הדוקטרינה שלו. בהסתכלות על ההסכם המסתמן ועל עסקת המאה, שהוא חלק ממנה, אפשר להגדיר את הדוקטרינה האזורית של נתניהו באופן אחר לגמרי. אז הינה ההצעה שלי לעשר הנקודות של דוקטרינת נתניהו: 1. ריסוק המאבק הפלסטיני למדינה ולעצמאות בכוח צבאי, דיפלומטי ומודיעיני, 2. העמקת הפירוד בין חלקים שונים של העם הפלסטיני בעזה, בגדה, בירושלים המזרחית, בפליטות ובתוך ישראל, 3. עקרון יסוד למרחב: אפרטהייד ועליונות יהודית, 4. דמוניזציה של הפלסטינים בעולם, כל פלסטיני הוא טרוריסט, 5. דמוניזציה של הפלסטינים בתוך ישראל, תומכי טרור, 6. כריתת בריתות עם הכוחות השמרניים, ההרסניים והעשירים ביותר באזור, משטרי מדינות המפרץ, 7. הסכמי שלום, רק עם מי שלישראל אין שום סכסוך איתם, שם עושים הסכמי שלום, 8. הפצצה אווירית או סיוע לצבאות אחרים שמפציצים כמה שיותר מדינות ברחבי האזור, לבנון,

תימן ואחרות, 9. מדינת ישראל תהיה חוד החנית של האימפריאליזם האמריקאי באזור, 10. כמובן, כפי שאמר נתניהו בעל הדוקטרינה: לנצח נחיה על חרבנו. זאת היא הדוקטרינה וזה ניסיון הבריחה של נתניהו מהכישלון הצורב שלו בניהול המשבר, משבר הקורונה, ועוד יותר כאשר נחשפת החולשה שלו בניהול הכלכלי. הוא חושב עכשיו שההשקעות שמייחלים להן מאיחוד האמירויות ישכיחו מהאנשים את כל האבטלה הגואה, את המצוקה הכלכלית, ולאט-לאט יתפזרו המפגינים מבלפור כי כולם יקנו כרטיסים לטוס לדובאי. אז תתעורר, מר נתניהו, אולי עשית שיפור תדמיתי קטן,

בלי לפתור את העניין של המשך הכיבוש, בלי שהעם הפלסטיני יקבל את חירותו ויקים את מדינתו בגבולות 67', לא יהיה שלום, לצערי הרב, גם לא עם איחוד האמירויות. תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שר האוצר, השר ישראל כץ, ביקש להגיב על הדיון. לפי סעיף 31(א) הוא יכול עד חמש דקות. בבקשה, אדוני שר האוצר. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, קודם כול, אני מודה לשר דודי אמסלם

בשם הממשלה. האמת היא שישבתי כאן כשר תורן ונדהמתי לשמוע חלק מהדברים של דוברי האופוזיציה. קודם כול, אנשי האופוזיציה, רובם ככולם, הצביעו בעד תוכניות הסיוע שהבאתי לכנסת, גם בוועדת הכספים, גם במליאה. חוק הסיוע של 90 מיליארד שקלים, חוק הסיוע של תוכנית רשת הביטחון הכלכלית בהיקף 90 מיליארד שקלים, עבר כאן במליאה ברוב של 80 מול אפס.

אז מצד אחד, אני רוצה לשבח את העמדה האחראית של האופוזיציה לתמיכה בחוקים המורכבים האלה לגופו של עניין. מצד שני, אני שומע אנשים שמדברים נגד עצמם. רק כי נמצאים באופוזיציה וצריך להגיש הצעות אי-אמון באים ותוקפים דברים שאתם תמכתם בהם? ולא רק שתמכתם, ישבתי שעות בוועדת הכספים,

הקשבתי לכם ברוב קשב גם במליאה, וכל הערה נכונה וכל הצעה נכונה, והיו הצעות נכונות, אימצתי לתוך התוכניות. אתם הייתם שותפים, וכולם כאן צריכים להיות שותפים בסיוע לאזרחי מדינת ישראל. לא היינו שותפים, כי בעניין הקורונה אין פוליטיקה. יש כאן מגפה עולמית, מגפה ישראלית שיש איתה התמודדות. אני עצמי נכנסתי לתפקידי, קשה לספור, נדמה לי שזה בערך לפני שלושה חודשים. תוכנית הסיוע הראשונה שגיבשתי הייתה כשהייתי אולי חודש וחצי בתפקיד. קיבלתי מאות החלטות, קיבלתי מאות החלטות. הבאתי תוכניות. אני הקשבתי לכל המפגינים, אלה, האותנטיים, של אוהלי המחאה, המפגינים והשובתים על רקע כלכלי-חברתי. וממש לכולם הקשבתי מאות שעות, עשרות פגישות. והפנמתי הרבה מההערות שלהם. ואמרתי: נכון, בתוכנית הראשונה היו קריטריונים שלא היו תואמים, שלא התאימו ומנעו סיוע מציבורים חשובים. הפעם זה לא קורה, בואו נאמר ב-95%, אף פעם אין 100%. ולא במקרה אוהלי המחאה נעלמו מכאן, האמיתיים, החברתיים, הכלכליים. אוהלי המחאה נעלמו, כי אלה שהנהיגו אותם ואחרים בדקו וראו. עכשיו אני אומר לכם משהו על הביצוע. עד היום בתוכנית החדשה, שרק אושרה ממש לא מזמן, למעלה מ-160,000 עצמאים שמחזורם השנתי עד 300,000 שקלים, אגב, אלה רוב העצמאים, כבר הגישו וקיבלו את המענקים. וללמעלה מ-14,000,

ואני עוקב כל יום, מבעלי העסקים שמעל 300,000 ועד 400 מיליון, כי הגדלנו את זה כאן, אפילו בוועדה, כדי לפתור בעיות של אנשי התיירות, של המפיקים הגדולים, של האמרגנים, של הרבה מאוד ציבורים שממש נקלעו למצב שהם לא עמדו לקבל מענקים, פתרנו את זה. למעלה מ-14,000 כבר הגישו, ובתוך כשבוע מקבלים מענקים. ומי שהפעילות שלו היא רחבה, עד חצי מיליון שקלים לחודשיים. ועכשיו בימים הקרובים הם יוכלו להגיש גם את הבקשה למענק סוציאלי, חלף משכורת, עד 15,000 שקלים לחודשיים, ויקבלו את זה תוך שלושה ימים. כלומר בחודש הזה, לצעירים, עכשיו ניקח את כל מאות האלפים, ואני לא מתווכח, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהיא הגוף המוסמך, מדברת על עלייה מ-11.5% ל-11.9% אבטלה, ובשירות התעסוקה אומרים 20%, אז 20%. כל מובטל מקבל רשת ביטחון, מקבל תשלום דמי אבטלה עד סוף חודש יוני 2021. צעירים וסטודנטים, גם בוועדת הכספים הכנסנו צעירים עד גיל 28 עם ילד אחד, זה בניגוד לכל הכללים שהיו, אנחנו הכנסנו, ביטלנו את חמשת ימי ההמתנה באמצע, את המדרגה ביטלנו, שאחרי 125 יום פתאום יורד מענק האבטלה. בכל הדברים האלה אנחנו נותנים רשת אבטלה מורחבת. מותחים עליי ביקורת ואומרים, אדוני.

שאנשים לא ירצו לחזור לעבודה. קודם כול, על כל, נא לסיים, בבקשה. תשעה דורשי עבודה יש מקום עבודה אחד היום. לכן, ברור שהכף נוטה לסיוע. ואלמלא אתם תמכתם, ותעמדו מאחורי התמיכה שלכם, והעברנו פה אחד, מאות אלפי אנשים היו מתרוצצים כאן ברחובות בלי שהיה להם מה לאכול, נא לסיים, בבקשה. וממה להחזיק את הדירה שלהם או את שכר הדירה שלהם. אנחנו פרסנו רשת ביטחון ענקית. אני לא יודע אם בעולם פרסו רשת ביטחון כזאת, כל כך מדויקת, אבל המצב הכלכלי הוא קשה. הוא הקשה מזה 100 שנים, הוא הקשה בתולדות המדינה, ואנחנו מתמודדים.

ירדנו ב-28% כמעט, שזה פחות מכל המדינות בעולם, למעט שתי מדינות, אבל זה לא מנחם אותנו. נא לסיים, אדוני. יש כאן פחות תיירות, יש כאן יותר הייטק. אנחנו לצד הדברים האלה גם צריכים להעביר תקציב, והעלו כאן דברים כדי לסייע ולפתור בעיות של האנשים בתוך מערכת החינוך, או נלווים הביטחון, התעשייה, התשתיות ושאר הדברים.

אנחנו נוביל עד הגעת החיסון. אני הערכתי שזה יהיה עד אמצע השנה הבאה, אני מקווה שזה יהיה גם קודם. אנחנו צריכים ביחד, כמדינה אחת, כל האזרחים, כל הנציגים, להתמודד עם זה ביחד ולהביא את מדינת ישראל לחוף מבטחים, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם ביחד. אדוני שר האוצר, תודה רבה. תודה רבה. לא זכור לי שיושב-ראש הקואליציה עבר לאופוזיציה. מטעם סיעת כחול לבן, חבר הכנסת איתן גינזבורג. הוא ביקר אותך יותר מאשר אנחנו מבקרים, מה אתה אומר. זה מה שהיה. אתה תוקף אותנו שאנחנו מותחים ביקורת, אבל לא זכור לי שיושב-ראש הקואליציה עבר לצד של האופוזיציה, זה משהו אחר. זה אתה תקבל בתוך המפלגה שלך, אבל, זה לא מסתדר עם הכסף, איפה כל שאר הכסף, זו השאלה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה להקריא לכם תיאור שפרסם אתמול ברשתות החברתיות בחור צעיר בתל אביב, וכך הוא כותב: אני ובן זוגי הלכנו לקאנטרי הקהילתי עם אימא שלי ואחותו. הלכנו לבריכה ליהנות קצת מהשמש. כשיצאנו מהבריכה, שני בחורים התחילו לדבר בקול רם, אחד מהם הסתכל עליי והתחיל לירוק על הרצפה. לא עשיתי לו כלום, ולא דיברתי עליו. הוא הסתכל עליי במבט קר ואמר לי: אל תסתכל עליי. התחלתי לפחד ושאלתי אותו: מה עשיתי? בן הזוג שלי התעצבן, כי הוא הבין מייד שמדובר במקרה הומופובי קלאסי. הם התחילו לקלל אותנו,

ולומר לנו: אני הולך לדקור אתכם, אני אשרוף אתכם, היום אתם לא יוצאים מהבריכה בחיים. לא הבנתי מה עשיתי שספגתי דבר כזה. הבריכה הזו למיטב ידיעתי מיועדת לכולם, אין קטלוג של אנשים לפי דת, צבע או מין. התחלתי לקום, להרגיע את הרוחות, ואז אחד מהם התחיל לחנוק את בן הזוג שלי. הפרדתי ביניהם, ובשלב הזה אחד מהם לקח בקבוק זכוכית וניסה לנפץ עליי. למזלי, ראיתי שהוא בא לזרוק והתכופפתי. בדיעבד הבנתי שהייתה לו גם סכין ביד והוא רצה לדקור אותנו. תקלטו כמה השנאה וההומופוביה היא חריפה. כך מתאר אותו בחור את רצף האירועים שהפכו אותו ואת בן זוגו להיות קורבנות לפשע שנאה.

בקלות כזאת, אדם שהולך לבריכה יכול להפוך לקורבן. לא מדובר בעוד קטטה. לא מדובר בשתי חבורות שהתגרו אחת בשנייה. יש כאן צד אחד שלא עשה כלום חוץ מלהיות הוא עצמו, ומצד שני, צד שרואה בזכותו של האחר לחיות את חייו על פי דרכו כהתרסה בלתי נסבלת שמצדיקה תקיפה. זו לא קטטה, כפי שמנסים להציג.

בדיוק כפי שיהודי מותקף בצאתו מבית הכנסת רק בשל יהדותו. הוא לא אדם שנקלע לקטטה, הוא אדם שנפל קורבן לפשע שנאה. אלה ואלה מותקפים בשל היותם מי שהם. אסור במדינה דמוקרטית לקבל מצב שבו אנשים חוששים לחיות באופן חופשי. בגלל מקרים כמו זה קיימת חשיבות שהמשטרה תסווג מקרים אלימים כאלו כפשעי שנאה ולא כקטטה, כפי שהמשטרה נוהגת לעשות, ואני שמח שהשר לביטחון פנים אמיר אוחנה הורה על הקפדה על הסיווגים המתאימים במאגר המשטרתי, וימשיך להקפיד על כך. במקביל, הגשתי הצעת חוק בנוגע לפשעי שנאה, ואני מקווה שהיא תעלה להצבעה כבר בקרוב במליאה. חשוב להזכיר דווקא מהבמה הזאת, לכל אחת ואחד הזכות להיות חופשי בארצנו, לחיות על פי אמונתו והשקפת עולמו. אל תיתנו לאף אחד לקחת מכם את הזכות הזו. לפעמים זה קשה, לפעמים זה מפחיד, אבל אין לנו ברירה אחרת. תודה רבה. אני שולח איחולי החלמה לקורבנות פשעי השנאה הלהט"בים מהחודש האחרון, ומקווה שנדע לעשות כל שביכולתנו כדי שאירועים כאלה לא יחזרו במדינת ישראל. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת איתן גינזבורג. מטעם סיעת ש"ס, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח. מטעם סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב טסלר. שלוש דקות, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברצוני לברך את פרופ' רוני גמזו למינויו לפרויקטור הקורונה ולאחל לו המון הצלחה בתפקידו החשוב. הצלחתו, הצלחתנו, אני רק מקווה כי זה לא בגדר ברכה לבטלה. הממשלה הביאה לאישור את התוכנית החדשה "רמזור", המחלקת את המדינה לאזורים ירוקים, צהובים ואדומים, אך יש מי שלא עוצר באדום ומנהל את המדינה עם סמכויות לא לו. הסמכויות הן לא בממשלה, לא במשרד הבריאות וגם לא אצל פרויקטור הקורונה, הן במקום אחד, הבג"ץ. הוא ולא אחר, הוא ואין בלתו. לפני כשבועיים דחה הבג"ץ את עתירת תושבי שכונת רחביה להגביל את ההפגנות בשכונה עד לשעה 23:00 וקבע כי אין להיעתר לעתירה. הזכות להפגין היא אומנם חשובה ואין לאסור אותה, אך מדוע לא להגביל אותה כפי שמגבילים את שאר הענפים במשק? במטרה להתמודד עם הנגיף מטילים הגבלות המשבשות את אורח החיים התקין ופוגעות בכל תחום, אבל איזה ערך יש להגבלות אם מדי שבוע מתאספים בחסות הבג"ץ אלפים ורבבות המגיעים מכל רחבי הארץ, בצפיפות וללא שמירה על כללי הריחוק הבסיסיים הנדרשים מכל אחד מאיתנו? ביד אחת הממשלה מגבילה את הפעילות בבתי עסק, את הישיבה במסעדות ובאולמות אירועים, את מספר המתפללים בבתי הכנסת והנוסעים בתחבורה הציבורית, וביד השנייה, בצל חשש מהבג"ץ, מאפשרים קיום הפגנות המוניות שבוע אחרי שבוע ללא שום הגבלות, בצורה המסכנת את כולנו. הזכות להפגין היא אומנם זכות קדושה, אבל האם היא מעל קדושת החיים, קדושת התורה? האם היא גוברת על כל שאר הזכויות? האם בשם חופש הביטוי ניתן לרמוס את הזכות לחיים, הזכות לכבוד, את חופש העיסוק, חופש הדת? כולנו, האזרחים, העסקים, המסעדנים, בעלי האולמות, המתפללים, משלמים את מחיר הפגיעה בזכויות היסוד שלנו כדי להתגבר על הנגיף, אבל זכות ההפגנה לא נפגעת. הפחד מבג"ץ מצליח לשתק את כל המדינה. בעבר, חבריי חברי הכנסת, בתקופת אוסלו וההפגנות הסוערות כנגד ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, בג"ץ ידע לאזן בין הזכות להפגין וחופש הביטוי ובין הזכות של השכנים לחיים בכבוד, והגביל את ההפגנות ל-500 משתתפים ולשעות מוגדרות. מה נשתנה כעת? נניח שזכויות השכנים לא נחשבות עוד, אבל הקורונה אינה סיבה מספקת להטלת מגבלות כלשהן? אדוני היושב-ראש, כל עוד נמשכת מדיניות איפה ואיפה בין ענפי המשק: הגבלות החלות על כולם לצמצום הנגיף ומדיניות חסרת הגבלות בהפגנות, שבהן אלפים מתאספים יחד ומתפזרים ברחבי הארץ,

בבקשה. אני מסיים מייד, אדוני. ומפיצים את הנגיף, חבל על כל תוכנית למיגור הקורונה ולצמצום ההדבקות. אנו כבר רגילים להתערבות הגסה של הבג"ץ בכל תחום, אך הפעם הוא חצה רמזור אדום.

חבר הכנסת יעקב טסלר, תודה רבה. מטעם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אלי אבידר. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אל תוותר על התפילה. אל תוותר על התפילה. מה הקשר להפגנות? בבקשה.

אתם מוותרים. יעקב, לא, שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, החלטתי לדבר היום בשפה הערבית לרגל נרמול היחסים בין ישראל למדינת האמירויות

אתה מתעניין בשגרירות (ברשותך. לאחים המוסלמים אני רוצה לתת עצת אחים, ) (אומר בערבית: לא, לא צריך, בחייך.)

(אדוני היושב-ראש,

מהפרלמנט הישראלי בירושלים, אני שולח מסר של ברכה והערכה לעם האמירתי ולמנהיגיו.

מה הוא הביא? את הסכם השלום תמורת שלום. למה, הייתה מלחמה? רגע, רגע, רגע. הדבר הכי יפה, שלום תמורת שלום הביא בנימין נתניהו, ראש הממשלה.

אפשר לעשות גם בלי מלחמה קודם, אנחנו מכירים את המלחמה הקרה, המבוגרים שבינינו. אז יש כאלה שחמוץ להם שראש הממשלה הביא את זה. אבל בתקופה הזו רציתי לדבר על משהו אחר. אנחנו ערים לסוגיה הזו של הקושי בתפקוד, קושי של המדינה לתפקד ללא תקציב מדינה. זה מפריע, חמד. קשה מאוד לתפקד כשאין תקציב מדינה. והינה, בשבוע שעבר קיבלנו קצת זריקת הרגעה, והצעת החוק של חבר הכנסת האוזר עברה בקריאה טרומית, והיום, בעזרת השם, היא תעבור בקריאה ראשונה.

יש אבל אחד גדול:

שני הצדדים לוויכוח, הליכוד וכחול לבן, יגיעו להבנות ולא יתרחשו עלינו בחירות רביעיות? ואני אומר, כפי שכתבתי בזמנו: משוגעים, רדו מהגגות. ואני עדיין אומר: משוגעים, רדו מהגגות. אין יום, אין שעה שאנחנו לא מקבלים פנייה של עוד מיזם חשוב, עוד פרויקט חשוב, עוד קבוצת עובדים שמוזמנת לשימוע בגלל שאין תקציב מדינה.

בגלל שאין תקציב מדינה.

אז אני קורא, אם הייתי שר האוצר, הייתי מביא.

ואתה מיתמם אם אתה אומר את זה בכזאת פשטות. ואני קורא כאן מעל במת הכנסת כן,

קורא "משוגעים" לראש הממשלה וליושב-ראש כחול לבן ומי מטעמו שמנהל את זה, את המשא ומתן: משוגעים, רדו מהגגות. אין מציאות כזו להביא לבחירות בעת הזו. ואם מישהו חושב שהוא יצא בשלום מהגחמה הזו, מההרפתקה הזו,

שיצא לרחובות, שיצא לרחובות וישמע, מי בדיוק המשוגעים? פוק חזי מאי עמא דבר, ככה אומרת הגמרא. אם אתה רוצה לדעת מה חושב העם, צא החוצה, תשמע את האנשים ברחוב. מייד אני מסיים, ברשותך.

אנשים חסרי, הם כמעט איבדו את התקווה. אין להם אופק.

והם מקווים שהמנהיגים שלהם יגלו מנהיגות.

ואני אומר עדיין, פעם רביעית: משוגעים, רדו מהגגות.

יש תקציב מדינה. תודה רבה, חבר הכנסת יעקב מרגי. מטעם סיעת ימינה, חבר הכנסת נפתלי בנט, בבקשה.

אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית, אני חושב שחייבים להעביר בהקדם האפשרי את התקציב. כרגע כל כך הרבה ארגונים, כמו היל"ה, נוער בקידום, כמו קרב, כמו ארגוני הנוער,

אני מאוד מודה לך שאני מקבל לדבריי חיזוק. לגמרי. צריך כמה שיותר מהר להעביר את זה. כרגע בעיניי פחות קריטי, בשנייה הזאת דו-שנתי או חד-שנתי,

שהכסף הזה יזרום, כי יש פה קריסה טוטלית של הארגונים בישראל.

אני מסתובב הרבה ברחובות ישראל ופוגש, בדרך כלל בביקורי פתע, בלי להודיע מראש, הרבה מאוד אזרחים, אז יש לי אוזן קשובה לראות מה קורה. מי שמסתובב רואה מצד אחד איזושהי רמה של דכדוך, ומצד שני רואה כוחות עצומים בציבור שרוצים להירתם. ואני מפה קורא לראשי הממשלה שלנו: אל תכבו. אל תכבו את הכוחות העצומים שרוצים לעזור. אני רוצה להציע לראשי הממשלה שלנו, אני רוצה להציע מכאן לממשלת ישראל שלוש מילים שיחוללו מהפכה ויהפכו את המשבר הכל-כך קשה הזה להזדמנות עצומה שאפשר לנצל לעתיד מדינת ישראל. שלוש המילים הן: לך על זה. כששני פרופסורים ממכון ויצמן באים עם מערכת שיכולה להכניס 70,000 בדיקות באיזו חדשנות אדירה, אל תגידו להם: לא,

אתם לא בסדר, תגידו להם: לכו על זה. כשאומנים בונים בחולון מתחם פתוח ומרווח להופעות, אל תגידו להם: לא, אין לנו כוח לבוא ולבדוק את זה, תגידו להם: לכו על זה, תקימו. כשמורים ומנהלים יוזמים כל מיני שיטות חדשניות לפתוח את שנת הלימודים ולא בשטנץ הרגיל, אל תגידו להם: זה לא תואם את חוזר המנכ"ל, תגידו להם: לכו על זה. כשתנועות הנוער, שכל כך רוצות להתנדב, וזו יכולה להיות שעתן הגדולה, רוצים לעזור למבוגרים, רוצים להתנדב בחקלאות ובפעולות כאן ושם, אל תשלחו אותן הביתה ותסגרו את הפעילות בכל הקיץ. תגידו להן: לכו על זה. רוצים לדעת סוד? היה לי אקזיט במגזר ההייטק. זה לא כי אני יותר חכם ממישהו אחר, כי ידעתי להגיד לאנשים המצוינים בחברה:

תודה רבה, חבר הכנסת נפתלי בנט. מטעם סיעת מרצ, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. אחרון הדוברים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, על מה דיברו כאן, בדיון הזה? על אבו דאבי ועל האמירויות ועל מנדלבליט ועל התקציב והכאוס הפוליטי. רק על דבר אחד לא דיברו, והוא בעצם הדבר שהיום אפשר להגיד שהוא הכי מטריד את רוב אזרחי ישראל, וזה שבעוד פחות משבועיים תיפתח שנת הלימודים, שנת הלימודים, ושני מיליון תלמידים, פלוס מיליוני הורים, פלוס מאות אלפי מורים ועובדים במערכת לא יודעים עד לרגע זה, ואני חושב שעד ליום פתיחת הלימודים הם לא ידעו, אם הכיתה שלהם נפתחת או לא נפתחת, איך לומדים ומה עושים אלה שלא לומדים, איפה כן ואיפה לא. אנחנו יודעים שמתוך כשני מיליון תלמידים, בערך לחצי, למשל לתלמידים חרדים או לתלמידים ערבים בשיעורים גבוהים מאוד, אין גישה ללימודים מרחוק: אין אינטרנט, אין מחשב, לפעמים יש כמה ילדים ויש מחשב אחד, אין חדר, אין הורה שמסוגל לעשות את זה. איפה שר החינוך, מה זה הדבר הזה? היום שמעתי את שר החינוך מדבר ברדיו על מה צריך לעשות מול החמאס בעזה. שר החינוך אולי רצה להיות שר ביטחון, אבל מה לעשות, הוא קיבל את המשרד הזניח והקטן הזה עם הכלום-תקציב שנקרא משרד החינוך. שם או שהוא לא מבין או שהוא לא רוצה או שזה משעמם אותו או שזה קטן עליו, אבל אם שר החינוך לא מתעסק במערכת החינוך שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים, שיפנה את כיסאו וייתן את זה למישהו שזה מעניין אותו, מישהו שקשור לנושא הזה. מה נעשה עוד שבוע וחצי? מישהו חשב על ההשלכות, מה יקרה כשמיליוני ילדים יחזרו, מה נעשה עם הקורונה? מישהו יודע מה יהיה בכלל? זה לא קורה עוד חודשיים או שנתיים, זה קורה עוד שבוע וחצי. בסוף שנת הלימודים הקודמת, כשכבר היינו בסגרים וראינו שהלימודים מרחוק לא אפקטיביים לחלק גדול מהילדים בישראל, אמרנו שמשרד החינוך חייב לעשות כאן קפיצה, קפיצה טכנולוגית, לסגור את הפער הזה, לתת שם פתרונות,

שום דבר כמעט לא נעשה.

אנחנו הולכים ככה, מה שנקרא בעיניים פקוחות, אל התהום. אנחנו יודעים שבעוד שבועיים נפתחת שנת הלימודים. שר החינוך אומר: שנת הלימודים תיפתח ב-1 בספטמבר.

איך ילמדו האנשים, איך ילמדו תלמידים חרדים? אני שואל: למשל, ירושלים, עיר אדומה, כנראה שבירושלים רוב המוסדות לא, איך ילמדו תלמידים חרדים? תגיד לי. ונגיד במשפחות שיש בהן שישה או שבעה ילדים, ובדרך כלל גם אין מחשב, אין פלאפונים, דברים אחרים, מה הם יעשו? מי יחזיק אותם בבית? מי יטפל בכל העניין? מה עושים עם יישובים ערביים שבכלל אין בהם אינטרנט?

בקיצור, אנחנו הולכים פה לקראת קטסטרופה. ברור שבעוד שבוע וחצי כולנו נעסוק רק בזה.

שר החינוך לא מתעסק בזה. ולכן אני קורא לו: או שתתעסק בנושא החינוך ותכין את מערכת החינוך כבר, למען השם, לפתיחת שנת הלימודים, נא לסיים, בבקשה. או פשוט, שתפנה את מקומך.

יעלה לסכם השר המקשר, השר דוד אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת.

אני רוצה לענות בקצרה על ההצעה של חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

הוא שאל: דודי, למה אתה לא עונה לי? אז אמרתי לו שאני אשיב לו בסיכום. ההצעה בעצם, הם הגישו הצעת אי-אמון בממשלה בנושא, הם טוענים להפקרת הרשויות המקומיות הערביות בצל המשבר הכלכלי, בעקבות הקורונה. אז אני רוצה להגיד לחבר הכנסת יוסף ג'בארין, הוא מספיק אינטליגנטי להבין שבמדינת ישראל בכל הקשור להחלטות מז'וריות, גם כלכליות, בוודאי כלכליות אין קשר ליהודים וערבים. משרד האוצר, או ממשלת ישראל לא מקבלת החלטה על מגזר כזה או אחר. כל אזרחי מדינת ישראל הם שווי זכויות וחובות בעניין הזה, ולכן אני מציע לו לא להעלות הצעות מהסוג הזה, בגלל שהוא יודע שהן מופרכות מהיסוד ואין להן קשר לשום דבר חוץ מלהטעות כל מיני אנשים, גם במגזר, כאילו מישהו לא מטפל בהם או בעצם הם נפגעים מאיזשהו יחס מפלה.

לא, אני שמעתי, אתם מטפלים בנו כל כך בגזענות,

לכן אני יודע שגם פה, אם אתם יכולים להכניס שנאה, למה לא.

בגלל שאתה יודע את האמת. אתה יודע שזה שקר. אתה יודע שיש פה מבחנים אובייקטיביים. בטח, אני לא רוצה לספר לך. אם תבדוק,

אני מציע לך לבדוק, יש שכונות ערביות ויש שכונות יהודיות, ובכל השכונות היהודיות המצב יותר טוב. עיריית רמלה, עיר מעורבת, יש לך שכונות ערביות, שכונות יהודיות. בכל השכונות היהודיות המצב יותר טוב. עיריית עכו, אותו הדבר. עיריית חיפה, עיריית תל אביב הנאורה, אותו הדבר. יאללה, יא זלמה. לפחות קצת כבוד לאינטליגנציה, אדוני.

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. סמי אבו שחאדה, אני מציע לך, דרך אגב, לבדוק.

כבוד לאינטליגנציה, זה לא מכובד. ניחא גזענות, לפחות תסתתרו. עולים להתגאות בזה? חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בוא תקשיב.

יודע, בסוף בסוף חוץ מהצעקות יש עובדות.

מציע למשל שתבדוק, ואני לא מלין על כך, דרך אגב,

של פגיעה בהכנסה גם כתוצאה מהקורונה. בוודאי ובוודאי היא לא מקבלת החלטה אם האזרח הוא ערבי, יהודי או חרדי או חילוני. זה לא שם. אז לכן אני

אתה מפנה אליי את הדברים, אני מסביר.

אני שמעתי אותך קודם כשאמרת לי: איזה הסכם. אז אני רוצה לומר: אני שומע גם את כלי התקשורת, אני הרי שומע את הדיווחים ואני רואה שהם מנסים להמעיט מגודלו של ההישג הזה וגם הם אומרים, תשמע, ראש הממשלה נתניהו בעצם גם ויתר על הסיפוח בתמורה. כאילו הם עצמם היו בעד הסיפוח. לכן אני אומר שמה שקרה כאן הוא פשוט

שלום תמורת שלום.

מעולם השמאל לא האמין בזה במדינת ישראל, תמיד השמאל טען שלא יהיה שלום, לא תהיה שום חתימה, בוודאי ביחסים כאלה ואחרים עם מדינות ערב שאפילו לא גובלות במדינת ישראל, אלא אם כן מדינת ישראל תיסוג לקווי 67' וכו'. ולכן, חבר הכנסת שחאדה, זה מה שמפריע לכם. אתם בכלל לא מסתכלים כרגע על האינטרס של מדינת ישראל בהיבט הזה. מה שמפריע לכם זה שבעצם ראש הממשלה נתניהו הצליח להגיע ולהביא, כפי שאמרתי, הישג חסר תקדים.

שהסיפוח לא עלה מהצד הפלסטיני ולא מהאמריקאי.

את הסוגיה של הסיפוח על השולחן זה ראש ממשלת ישראל. הוא עמל על זה כבר שנים רבות. וגם יש התחייבות, גם של ראש הממשלה וגם האמריקנים לא מכחישים, שהנושא של החלת החוק הישראלי על כל ההתיישבות ביהודה ושומרון עדיין על הפרק.

כפי שאמרתי, אני חי ביהודה ושומרון. אין שום סיבה שלי יהיה סט חוקים אחד ולכם, אחר. שום סיבה שבעולם. אני אזרח בדיוק כמוך, חבר הכנסת אבו שחאדה, וחבר הכנסת אחמד טיבי, ולי מגיעות הזכויות שמגיעות לך. אין שום סיבה שאני אקופח. הלכת על הגזע הנכון, אדוני. רק שנייה. לכן, אתם מבינים שמי שמקופח פה זה אני, כיהודי שחי בארץ ישראל? וכנראה גם הנשיא האמריקני מבין את זה, ומדובר על ההתיישבות היהודית. ולכן, אנחנו גם נמשיך לדחוף את הנושא הזה, ובעזרת השם זה גם יגיע. אתם גם יודעים, דרך אגב. מה שבעצם מכעיס אתכם זה שאתם יודעים, אתם והשמאל.

מנסים כל הזמן להמעיט בגודל ההישג ולטשטש אותו, לכאורה כאילו זה איזה דבר זניח של מה בכך? בגלל שאתם יודעים שהיחיד במדינת ישראל, בוודאי בימינו אנו, שמסוגל להביא הישג כזה ולבצע דברים כאלה מדהימים בזירה הבין-לאומית זה רק ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. הסכמי שלום שמביאים כל כך הרבה הרס, זה ברור לכם לחלוטין, זה רק, רק שנייה. זה ברור לכם שפה מדובר על טביעת אצבע, פטנט, פטנט רשום לנתניהו. והישג אישי של ראש ממשלת ישראל, פטנט רשום. בנימין נתניהו. הסכמי שלום, נשק והרס. קרי, אם היה ראש ממשלה אחר, פטנט רשום. ברור לכם לחלוטין, אני בספק גדול מאוד,

מאוד אם ההסכם הזה היה קורם עור וגידים. אתם יודעים את זה. לכן, דרך אגב, אתם מכוונים אליו את האש. אתם מבינים שבזירה הבין-לאומית ראש הממשלה,

בכל הצד הזה, לא מגיע ליכולות שלו, האישיות. אתם מבינים את זה לבד. אתם מבינים שהבן אדם מחולל פה נפלאות בשביל מדינת ישראל בוודאי בזירה הבין-לאומית, ולכן, דרך אגב, זאת הסיבה שאתם עושים הכול כדי להמעיט בגודל האירוע. זהו אירוע היסטורי. אנחנו פותחים עידן חדש ביחסיה של מדינת ישראל עם העולם הערבי,

לא במעגל הראשון:

רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. אני מאמין שהשלום הזה יהיה שלום חם, לא שלום קר כפי שקורה לנו עם חלק מהמדינות סביבנו, בגלל שאף אחד לא הכריח אותם להגיע לכאן. יש פה אינטרסים זהים לשתי המדינות, ואני גם בטוח שיצטרפו עוד מדינות נוספות מהמפרץ, בגלל שבסוף זה גם האינטרס שלהן. זה לא שהם עושים טובה למדינת ישראל, זה גם האינטרס שלהם. וכפי שאמרתי, ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל ועמל כאן, עם עוד אנשים נוספים שהוא מפעיל, על מנת בעצם להגיע למצב שמדינת ישראל חותמת באופן רשמי, קבל עם ועולם, הסכם עם אחת ממדינות ערב במפרץ. לראשונה זה למעלה מ-25 שנה, אחרי שנים של מאמצים, ישראל חותמת על הסכם כינון יחסים עם מדינה ערבית. זהו הישג גדול לישראל ולמדיניותה האזורית. ההסכם כולל יחסים דיפלומטיים מלאים, הקמת שגרירויות וחילופי שגרירים, השקעות נרחבות, שיועילו מאוד לכלכלה, לכלכלת ישראל, קשרי מסחר, תיירות, אתם מומחים ברמה הבין-לאומית להרס, זה מצוין. תעופה, רק ישראל מסוגלת לעשות הסכמי שלום כאלה,

כולל, רק שנייה. חבר הכנסת אבו שחאדה, פטנט רשום, אדוני. מפריע לך? בטח שמפריע לי.

מה מפריע לך? אתה אזרח ישראלי, מה מפריע לך? מפריע לי שאנשים שבאים ומדברים על שלום, מפריע לך שמדינת ישראל,

גם אם לדעתך זה לא מלא, למה זה מפריע לך?

אני מסביר לך למה, בגלל שאתה,

אתם לא רק זורעים הרס פה,

מחלקים את זריעת ההרס באזור. אני אגיד לך למה: שמעתי אותך גם בטלוויזיה אמש, כששאלו אותך אתמול או שלשום לגבי כך שאתם נותנים אות כבוד למחבלים שמשתחררים מהכלא, ואתה היית אחד מביניהם. שאל אותך המנחה שאלה: תגיד לי, למה אתם נותנים להם תעודת כבוד, למה אתה משתתף בזה? אפילו להשיב לא ידעת. אז, לכן, באמת באמת, אני יודע ואני מבין שכשמדינת ישראל מתחזקת בהיבטים הבין-לאומיים, לך באופן אישי זה מפריע, לך ולחבריך פה. אני לא לוקח ציונים ומוסר מכובשים. לא לאוכלוסייה הערבית בחוץ, כובשים לא יכולים לתת לי ציונים במוסר.

אני לא הייתי, לא עשיתי, כובשים, מוסר לא יכולים לתת לי.

של חדשנות מובילה וכוח עולמי עולה.

שתי המדינות מטפחות קדמה, ידע ויזמות. דרך אגב, יש הרבה דמיון בינינו לבין איחוד האמירויות. מדינת איחוד האמירויות תשקיע רבות

החיסון הישראלי לנגיף הקורונה. כמו כן, נשתף פעולה באנרגיה, במים, בהגנת הסביבה ובתחומים רבים נוספים. דרך אגב, יש כאן אופק של הזדמנויות ושל תקווה עבור האזור. ההסכם מלמד על שינוי דרמטי שראש הממשלה חולל במעמדה של ישראל. במשך עשרות שנים ישראל צוירה כאויב וכמקור של אי-יציבות במזרח התיכון. היום מדינות רבות רואות בישראל בעלת ברית אסטרטגית ליציבות, לביטחון, לקדמה וגם לשלום. כפי שאמרתי, אנו מקווים שמדינות נוספות יצטרפו למעגל השלום. פרצנו דרך חדשה, שינינו את הנוסחה. ראש הממשלה, כפי שאמרתי קודם, שינה את הנוסחה, וכך בעצם, דרך אגב, צריכה לנהוג מדינת ישראל. אנחנו עושים כאן שלום תמורת שלום, אנחנו לא צריכים לתת לאף אחד שום דבר בעניין הזה. אנחנו מציעים שלום, אנחנו מציעים את הסיוע, את היכולות של מדינת ישראל, ומי שרוצה, אהלן וסהלן. זה חזון השלום היחיד שהוא בר-קיימא.

עם שוחר שלום, שמתפלל לשלום, שלום ששומר על הביטחון ומרחיק את המלחמה, שלום שמבוסס על שיתוף פעולה כלכלי, על כבוד הדדי אמיתי, שלום מתוך עוצמה. חבר הכנסת אבו שחאדה, רק מתוך עוצמה מדינת ישראל יכולה להביא שלום. אם היינו חלשים, אני רוצה להודות, שאפילו אתה לא יודע,

בשם עם ישראל ובשם הממשלה, לנשיא דונלד טראמפ, ולכן זה לא יעזור. מגדולי ידידיה של מדינת ישראל,

בכל הזמנים, בה כדי שזה יעבוד. על הבאת הסכם השלום הרשמי בינינו ובין איחוד האמירויות. במשפט או בפסקה האחרונה אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת אבו שחאדה: החלת הריבונות ביהודה ושומרון לא ירדה ולא תרד מהפרק, היא עדיין על השולחן. יישום הריבונות יעשה אך ורק בתיאום עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ ביקש שנמתין זמנית עד ליישום

ואתה תראה, בעזרת השם, שגם את החוק הישראלי,

נחיל על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת כדי שנוכל לעבור להצבעה. נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת כדי שנוכל לעבור להצבעה.

אנחנו עוברים להצבעה על שלוש הצעות אי-אמון בממשלה. הראשונה שבהן, הצעת סיעת יש עתיד-תל"ם, שכותרתה: כישלון הממשלה המנותקת בהעברת תקציב המדינה שייטיב עם האזרחים, והתעסקות הבלתי-פוסקת שלהם אך ורק בעצמם במקום במה שחשוב לישראל. הצבעה. הצעת סיעת יש עתיד-תל"ם להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. אם כן, בעד, 39, נגד, 55, בצירוף קולו של חבר הכנסת יעקב אשר, אין נמנעים. לפיכך, הצעת האי-אמון לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעה הבאה, שכותרתה: הפקרת הרשויות המקומיות הערביות בצל המשבר הכלכלי, הצעת הרשימה המשותפת. הצבעה. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

56 נגד, בצירוף קולו של חבר הכנסת יעקב אשר, אין נמנעים. לפיכך, גם הצעת האי-אמון הזו נדחתה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון השלישית, שכותרתה: כישלון הממשלה בניהול משבר הקורונה, והרס הכלכלה הישראלית, הצעה של סיעות ישראל ביתנו וימינה. הצבעה. הצעת סיעות ישראל ביתנו וימינה להביע

28,

56 בצירוף קולו של חבר הכנסת אשר, אין נמנעים, לפיכך גם הצעת האי-אמון הזו נדחתה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, הכנסת דחתה את כל שלוש הצעות האי-אמון בממשלה. אנחנו עוברים מכאן להודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת,

ההודעה מחייבת הצבעה?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים), התשנ"ו 1996, ולפי סעיף 110(א) לתקנון הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום על הקמת ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט. הוועדה תהיה בת שמונה חברים, ארבעה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה יכהנו חברי הכנסת עינב קאבלה, אשר תכהן גם כיושבת-ראש הוועדה, יבגני סובה, משה אבוטבול וסונדוס סאלח. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו חברי הכנסת יעקב אשר, אוסנת מארק, אריאל קלנר ויואב סגלוביץ'. עוד החליטה ועדת הכנסת בישיבתה היום כי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תדון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה ראשונה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, שינוי המונח נכה) של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני, והצעות חוק הפסיכולוגים (תיקון, איסור טיפולי המרה) של חברי הכנסת ניצן הורוביץ ומרב מיכאלי. כמו כן קבעה ועדת הכנסת כי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תדון בהצעה לסדר-היום בנושא: דמי מחלה בגין ילד קטן שנכנס לבידוד וההורה העובד נאלץ להיכנס יחד עימו, של חברי הכנסת ישראל אייכלר, חוה אתי עטייה ואנטאנס שחאדה. עוד אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדות הבאות, מטעם סיעת הליכוד: בוועדה המיוחדת לקידום מעמד האישה, במקום חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון תכהן חברת הכנסת מאי גולן, ובוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול יכהנו חברי הכנסת עמית הלוי, אריאל קלנר ומיכל שיר סגמן במקומות הפנויים לסיעה.

תודה רבה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה וקריאה שלישית: הצעת חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת המדע והטכנולוגיה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50, הוראת שעה) (התפזרות בשל אי-קבלת חוק התקציב), של חבר הכנסת צבי האוזר.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 14), התש"ף 2020, בקריאה השנייה והשלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני בדרך כלל נוהג ללכת עם כובע אחד, עכשיו אני פה על שני כובעים, גם כיושב-ראש ועדה, וגם זו הצעת חוק שיזמתי ביחד עם חברי חבר הכנסת משה גפני, שאנחנו כולנו מאחלים לו רפואה שלמה וחזרה מהירה לעבודה פרלמנטרית. בהחלט, גם אני מצטרף לאיחולים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס'

התש"ף 2020. הצעה זו היא הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני. כיום הבנקים אינם מחויבים

או יותר נכון עד 12 חודש מהיום, לעדכן בעל חשבון על כך שצ'ק שנתן עלול להיות מסורב בשל היעדר כיסוי, ובעל החשבון יודע את זה בדיעבד, רק לאחר שהצ'ק כבר סורב על ידי הבנק ונכנס למניין הצ'קים שנספרים לו על פי החוק, דבר שיכול חלילה לחשוף אותו למגבלות שעלולות להיות מוטלות עליו ועל חשבונו. דבר כזה הוא בדרך כלל תחילתה של התפרקות, אם זה בעסקים ואם זה בחשבון פרטי, וכל זאת בשעה שאם היה יודע על כך מראש ייתכן שהיה יכול לנסות ולהצליח להפקיד כספים בחשבונו שיאפשרו את פירעון הצ'ק, כדי שלא יסורב. כדי למנוע עד כמה שניתן סירוב של צ'קים מוצע לקבוע כי במקרים שבהם אין כיסוי לצ'ק, הבנק יידרש להודיע לבעל החשבון כי אין יתרה מספקת בחשבון שמאפשרת את פירעון הצ'ק, וכדי למנוע את סירוב הצ'ק עליו לדאוג להפקיד כספים בחשבון עד שעתיים וחצי לפני תום יום העסקים הבנקאי, דהיינו עד השעה 16:00. ההודעה תישלח לבעל החשבון מוקדם ככל האפשר בתחילת היום, והיא תישלח בכל אמצעי שיגיע לאותו אדם, גם אם זה אדם שאין לו שירות סמ"סים. הוא יקבל הודעה טלפונית. לכל אחד יתאימו את ההודעה שמתאימה לו כדי לתת לו מספיק זמן לנסות ולדאוג להפקיד את הכסף בחשבון. ההודעה תיטיב הן עם בעל החשבון שנתן את הצ'ק, שתהיה בידיו האפשרות למנוע את חזרתו ואת ההשלכות שעלולות להיות לסירוב הזה, והן עם מקבל הצ'ק גם הוא, בצד השני של המתרס, שיוכל להפקיד את הצ'ק לפירעון ולקבל את התמורה שמגיעה לו מבלי שהצ'ק יסורב. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד ואין לה הסתייגויות. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. ואני שומר על זכותי להודות לאחר אישור החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר.

חברות וחברי הכנסת, נא לשבת כדי שנוכל לעבור להצבעה, מאחר שלחוק לא הוגשו הסתייגויות ואף לא בקשות דיבור. נא לשבת. נא לשבת, חברי הכנסת, כדי שנוכל לעבור להצבעה. נא לשבת. אם כן, רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 14), התש"ף 2020, בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה.

סעיפים 1 4 נתקבלו. אם כן, 44 בעד, בתוספת קולותיהם של חברי הכנסת אשר וסגן השר פטין מולא. אני מוסיף גם את חבר הכנסת קוז'ינוב בעד, את חבר הכנסת סובה ואת חברי הכנסת האוזר וברוכי וסגן השר מולא. זאת אומרת שאנחנו מוסיפים בסך הכול חמישה. יש לנו 47 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך אני קובע שהצעת החוק אושרה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית, בבקשה. חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 14), התש"ף 2020, נתקבל

אני מוסיף את קולותיהם של סגן השר מולא, חבר הכנסת האוזר,

חבר הכנסת האוזר? חבר הכנסת ברוכי, חבר הכנסת קוז'ינוב, חבר הכנסת רזבוזוב וחבר הכנסת סובה.

יש לנו עוד שישה קולות, כך שבסך הכול 53 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, וחבר הכנסת אשר. אם כך, 54 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 14), התש"ף 2020, התקבלה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב אשר לברך ולהישאר איתנו אולי גם,

אתה מברך. החוק הבא עוד לא הגיע, אז אתה יכול לברך ולרדת. אי-אפשר שהוא יברך את עצמו, אדוני היושב-ראש. יכול, יכול.

מברכים במובן להגיד תודה. זו המשמעות האמיתית של הברכה. אני רוצה לברך בשם הוועדה ובשם אוסאמה. אז קודם כול, אדוני היושב-ראש, זה באמת יום חשוב, הצעת חוק חברתית חשובה. אני מודה מאוד לכל מי שעזר בעניין הזה. אני מודה למפקח על הבנקים, אני מודה לאיגוד הבנקים, אני מודה לאנשים ששיתפו באמת פעולה בצורה טובה, התחברו לעניין הזה. אני רוצה להודות לעוזרי, יועץ החקיקה שלי, עו"ד יהודה כהן, לעו"ד אלעזר שטרן מהייעוץ המשפטי של הוועדה, למנהל הוועדה אסף פרידמן ולצוות. אני רוצה להודות לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שבאחד הדיונים החליף את מקומי בעניין, כשהייתי בצפון בחופשה קטנה וקטועה, בגלל האירועים הפוליטיים כאן. אני רוצה לומר שאחד הדברים שצריכים לחזק את כולנו כדי שנתמקד כולנו בעשייה זה באמת העשייה הקטנה והחשובה הזו למען האנשים. אני קורא לכולנו ולך, אדוני היושב-ראש, כאיש שהרבה מאוד נמצא כרגע בידיים שלך, לדאוג שנוכל להמשיך בשקט לעבוד ולשרת את הציבור. לציבור הזה מגיע, נמאס לו כבר מכל הבלגן, רוצים יציבות, שיהיו עוד חוקים טובים. תודה רבה, אדוני. תודה רבה וברכות לחבר הכנסת יעקב אשר ולחבר הכנסת גפני.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מספר 50, הוראת שעה) (התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב), הצעת החוק של חבר הכנסת צבי האוזר, בקריאה הראשונה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת צבי האוזר. בבקשה.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מדינת ישראל מתמודדת עם משבר לאומי כתוצאה מהתפרצות והתפשטות נגיף הקורונה, COVID-19. המשבר מנוהל על ידי ממשלה שהיא ממשלת חירום, שהיא ממשלת אחדות שהוקמה בפרט לצורך התמודדות עם השלכות התפרצות המגפה כאמור.

מאפייני משבר הקורונה: משבר שמעולם לא התמודדנו מולו, אתגר בריאותי שמעולם לא היה או עמד בפני קברניטיה של מדינת ישראל, משבר כלכלי שמעולם לא התמודדנו מולו. משבר זה וההשלכות ארוכות הטווח שלו יצרו אי-ודאות כלכלית מובהקת. על זאת מתווסף אתגר לאומי שאיתו ישראל עלולה להתמודד לראשונה בחורף הקרוב, ואני אומר את זה, חוזר ואומר, חוזר ואומר: אנחנו בחורף הקרוב עלולים להתמודד עם אירוע המשלב את התפרצות נגיף הקורונה יחד עם התפרצות נגיף השפעת.

מיוחד זה, והייתי אומר חסר תקדים, מצריך מסגרת שונה, מסגרת זמנים שונה, לשם גיבוש תקציב המדינה, מסגרת שונה מזו הקבועה כיום בחוק. פיזור הכנסת, חבריי חברי הכנסת, וכפועל יוצא מזה, פירוק ממשלת האחדות בעת הזו, יפגע פגיעה של ממש באיתנות משקי הבית, ביציבות הכלכלית הישראלית ובאינטרס הציבורי הכולל.

אני מציע כאן להרחיב את מסגרת הזמן לקבלת חוק התקציב מיום כינון הממשלה, ושלא יהיה כפי שקבוע במהלך עסקים רגיל של כנסת זו, שהזמן שנקבע, להווי ידוע שהקביעה הזאת לא ירדה משמיים, אדוני היושב-ראש. הסתכלתי לפני הישיבה הזאת בעשרת הדיברות, זה לא מופיע שם. אותם 100 ימים, אין בהם משום קדושה, ומאידך, במצב החירום יש משום חובה על כולנו להשתדל, ומשום התחייבות של כולנו לציבור הישראלי לעשות הכול כדי למנוע בחירות בעת הזו וכדי להתמקד כולנו כאיש אחד במאבק מול האתגר העומד בפנינו. ועל כן, אדוני היושב-ראש, כמו שאמרתי, אותם 100 ימים הקבועים בחוק הם אינם רלוונטיים למצב הנוכחי היום. אני אומר את זה בצער רב, ואני הייתי שמח שהיה מוצג בפני הכנסת הזאת תקציב ומאושר בתוך 100 יום, ובהינתן שלא הוצג תקציב הצעתי היא להאריך את משך הזמן כפי שקבוע בחוק מ-100 יום ל-200 יום, מה שיאפשר לכל חלקי הקואליציה לדון, לקבל את אותן החלטות הדרושות קבלה ויאפשר למדינת ישראל כאיש אחד להתמודד אל מול הבאות. אם אנחנו נעשה משאל עם היום בקרב הציבור אני יכול להגיד לך שיש רוב ברור, מוחץ,

כנגד יציאה לבחירות רביעיות, לא קשור מה עמדתם של אזרחי ישראל בקשר לוויכוח המכונה ימין ושמאל, מה עמדתם בהינתן שיוכם לאמונה דתית כזאת או אמונה דתית אחרת. יהודים, נוצרים, מוסלמים, צ'רקסים, דרוזים, כולם כאחד נגד בחירות עכשיו. ולכן אני קורא לחבריי חברי הכנסת, לכל חבריי בבית הזה, להתעשת, להתאחד ברגע זה ולאפשר למערכת הפוליטית לרכוש מחדש אמון ציבור ולעמוד בהבטחה ובחוזה הבלתי-כתוב,

שיש בינינו לציבור: להעדיף אינטרס לאומי על אינטרס מפלגתי כזה או אחר. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת צבי האוזר, תודה רבה. נעבור לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. נדמה לי שזה חמש דקות, אם אני לא טועה, נכון? המזכירה ירדנה, חמש דקות או שלוש דקות?

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, החוק הזה, אני אומר מראש, הוא לא תקין, הוא לא צריך היה לבוא לעולם.

אני בספק,

אבל אני בספק אם הוא ישלים את תהליכי החקיקה בקריאה שנייה ושלישית. הרי עד הרגע האחרון ממש נהיה תלויים ברצונו של ראש הממשלה: ירצה, לא ירצה. זאת אומרת שגם חברי הקואליציה שיתמכו בחוק הזה בעצם לא יודעים אם הוא ייגמר.

ההארכה של 100 יום שהחוק הזה קובע, אני לא יודע אם גם היא בסופו של דבר תביא תקציב, פשוט משום שהאפשרות היחידה של ראש הממשלה ללכת לבחירות בלי להעביר את ראשות הממשלה לבני גנץ היא באמצעות התקציב. והיות שראש הממשלה הזה רוצה בחירות כדי להתגבר על המשפט שלו ולהשיג את החוק הצרפתי או את פסקת ההתגברות או איזשהו משהו שכזה, ורוב בכנסת למהלכים האלה,

דבר אחד הוא לא רוצה: להעביר את ראשות הממשלה לבני גנץ. ולכן החוק הזה אני מבין, אנחנו גם לא רוצים בחירות. אני לא חושב שיש בן אדם אחד שפוי במדינה שרוצה בחירות אחרי שלוש פעמים בתוך שנה. העניין הוא שזה מול ראש ממשלה כזה, שלא סופר אף אחד, שאין לו שום קווים אדומים, שלא הייתה לו בעיה, למשל כאן השבוע, לא להביא תקציב לכנסת למרות שהוא ראש ממשלה כבר הרבה מאוד זמן. למרות שהממשלה הזאת קיימת כבר מאז אפריל הוא

לא עמד במחויבות הראשונה העיקרית של ממשלה, והוא לוקח אותנו עכשיו לעוד תקופה של שלושה חודשים בלי תקציב, כשאנחנו כבר על תקציב שתוכנן ב-2018, ועוד במשבר הכלכלי הכי גדול שהיה פה אי פעם.

אני לא מבין איך אפילו חסידיו של ראש ממשלה יכולים להצדיק מצב שבתקופה כזאת של משבר לא מביאים תקציב. הרי המשמעות של היעדר תקציב עכשיו, כל התוכניות האלה למשל, של משרד החינוך,

ייסגרו, כמו מורי היל"ה, כמו קרן קרב וכו' וכו'. זה אולי לא אכפת לראש הממשלה, זה לא חשוב לראש הממשלה, אני לא יודע, אני חושב שלאזרחים זה מאוד חשוב. אני מבין את הצורך למנוע בחירות, אבל אם ראש הממשלה מפקיר לשם כך את התקציב, שזה אומר בתכל'ס,

שאלפי אנשים יאבדו את העבודה, אז גם אני חושב שאפילו בחירות עדיפות על המצב הקיים. אני מקווה רק דבר אחד, שבסופו של דבר הכנסת הזאת תתעשת והחבורה הזאת, מין חבורת בובות שהולכת אחרי נתניהו בעיניים פקוחות אל התהום, תתעשת ותבין שהאיש הזה מוליך אותנו לעתיד קשה ביותר. והעובדה,

ואני אסיים, זה משפט הסיום,

אוקיי, תודה רבה. השבוע התפרסמו נתונים שאנחנו כנראה במיתון, נכנסים למיתון הכי קשה שהיה פה מאז תחילת שנות השישים, אולי מאז תחילת קום המדינה. במצב כזה לבוא היום ולדחות את התקציב בעוד שלושה חודשים, מה שאומר שאין שום אפשרות תכנון, אין שום אפשרות לפעולה כלכלית מסודרת נא לסיים. באמת, אני לא מבין איך אפשר להצדיק את זה. אני לא מבין את הדבר הזה.

זה לא הגיוני, זה מעוות, זה פסול מהיסוד. תודה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. ואני נועל בזה את רשימת הדוברים. בבקשה. תודה רבה. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אה, אל תתחיל, אל תתחיל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בהצעת החוק שלפנינו, בדברי ההסבר כתוב שהמאפיינים של המשבר של הקורונה וההשלכות שלו יצרו אי-ודאות כלכלית מובהקת. ובדבריו אמר קודם חבר הכנסת האוזר, הוסיף גם את האי-אמון של הציבור. עד כאן הכול נכון. השאלה אם דחיית התקציב באה באמת להתמודד עם אי-ודאות כלכלית, והייתי מוסיף חברתית, ועם האי-אמון הציבורי. ואני אטען שההפך הוא הנכון. ב-23 במרץ, כשהיינו ממש בתחילת משבר הקורונה, בנאום כאן מעל הבימה המכובדת הזאת הזכרתי את הביטוי "דוקטרינת ההלם". ואני חוזר על זה לא פעם, כי זה פשוט חשוב. ואני חושב שזה כלי שמסביר לנו מה קורה פה. הביטוי "דוקטרינת ההלם", כשם ספרה של נעמי קליין, בעצם מתאר מצב שבו אסון כלשהו, זה יכול להיות אסון טבע כמו סופת הוריקן,

או רעידת אדמה, לא עלינו, זה יכול להיות אסון שהוא יהיה מעשה ידי אדם: מלחמה, פלישה, וכן הלאה, אבל מה שטוען הספר הזה, מה שטוענת קליין זה שדוקטרינת ההלם היא מצב שבו בעקבות אסון שהוא או מעשה ידי אדם או מעשה הטבע השלטונות ואלה שנהנים או קרובים לשלטונות, בעיקר בעלי הון ואנשים בעלי שררה, מנצלים את המשבר כדי להרוס: כדי להרוס מערכות של רווחה, כדי לקדם הפרטות וקפיטליזם חזירי, כדי להרוס מנגנונים דמוקרטיים איפה שהם קיימים ולקדם מדיניות אנטי-דמוקרטית דורסנית.

בכמה מילים, חיסול של הרווחה ושל המרחב הדמוקרטי. זה מה שעושים, זאת דוקטרינת ההלם. וזה מה שראש הממשלה עושה ורוצה לעשות עם חסידיו. ראש הממשלה מעוניין בכאוס. מי שחושב שהכאוס הוא תוצאה של ממשלה גרועה שלא יודעת לנהל אומר את האמת ורק את האמת, אבל לא את כל האמת. חלק מהכאוס, האי-ודאות והאי-אמון מכוון על ידי החשוד, או הנאשם, יותר נכון בשלושה כתבי אישום, שרוצה אי-יציבות וכאוס. כי אי-יציבות וכאוס משרתים אותו, משום שהם יוצרים לכאורה, ואצל חלקים מהציבור לא לכאורה, רצון באדם חזק, שבמקרה שלנו זה לא הדוגמה, מדובר בשקרן חזק. ולכן הכאוס הזה ודחיית התקציב, תודה רבה. אני מסיים, אדוני.

דחיית התקציב מטרתה לא ליצור ודאות אל מול האי-ודאות הקיימת, לא ליצור אמון ציבורי אל מול האי-אמון,

אלא לחזק את האי-אמון במערכת כדי לסלול את הדרך לרודן מבלפור,

ולכונן משטר אוטוריטרי. רבה. ואנחנו בכנסת נותנים לזה יד, תודה. אם אנחנו מצביעים בעד.

חבר הכנסת עופר כסיף, תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא,

בבקשה, חבר הכנסת, שלוש דקות לרשותך, אדוני.

חברות וחברי הכנסת, אתמול פורסם באחד מערוצי הטלוויזיה על חבורת חיילים שוטרים, שוטרים של משמר הגבול הישראלי, שתוקפים באכזריות עובדים פלסטינים בקרבת העיר חברון. המראות היו מזעזעים עד כדי כך שאי-אפשר היה לצפות בהם. והמקרה הזה, המראה הזה של התעללות קשה ותקיפה קשה וחמורה של חיילים שוטרים כנגד פלסטינים היא לא הפעם הראשונה, וזה חוזר על עצמו, וזה מעיד בעיקר על אובדן ערכים. כיבוש, לא רק שהוא משחית ערכים, כיבוש גורם לאובדן ערכים של הכוח הכובש, וזה מה שקורה לילדים, לבנים שאתם שולחים כדי לדכא את העם הפלסטיני, לרדוף אותו כשהוא אחרי הפרנסה שלו, פשוט מאוד אנשים עובדים שרצו לבוא לעבוד וקיבלו את מה שקיבלו מהחיילים. המקרה השני, שקרה הלילה, הבוקר, הוא ירי לעבר אדם כבד שמיעה, שאומרים אפילו שהוא חירש. החייל ביקש ממנו לעצור, וזה לא יהיה מפתיע לומר שהוא לא שמע לו. הוא לא ציית לפקודה שלו, כי הוא פשוט הוא לא שמע אותו, ואז הוא ירה בו, הוא ירה בו מייד. זה גם לא המקרה הראשון, שערבי, אסור לו להיות בעל מוגבלות כלשהי, כי בעל מוגבלות בירושלים נורה ונהרג, בעל מוגבלות מעארה נורה ונהרג בבית החולים בילינסון, בעל מוגבלות במחסום קלנדיה, גם הוא נורה. כנראה לערבי אסור להיות בעל מוגבלות, אחרת הוא יהיה נתון לירי של חיילים. במקרה הזה הוא רק נפצע, הוא לא נרצח, הוא לא נהרג, אבל מישהו צריך ללמוד את הלקח. לא ממהרים לירות באנשים ללא סיבה. אדם לא שמע אותך, לא עשה לך שום נזק, לא הפנה אליך שום תנועות מאיימות, למה צריך לירות בו? הקלות הזאת של יד קלה על ההדק וירי לעבר אנשים חפים מפשע רק מעמיקה את השנאה הקיימת בלאו הכי בין שני העמים. הגיע הזמן לסיים את הכיבוש הארור הזה, ושהעם הפלסטיני יקבל את זכותו לחירות ולמדינה עצמאית. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת ווליד טאהא. יעלה ויבוא חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה,

שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, אני התכוונתי לדבר כאן בעיקר על ההתבטאות האומללה של פרופ' גמזו מאתמול, אבל אני שמחתי לשמוע אותו מתנצל, שהוא לא התכוון וכו', ואני כמובן מקבל. אבל הדבר מתמיה, כאילו אנחנו חיים בשני עולמות שונים. כאילו אנחנו חיים בשני עולמות שונים: עולם אחד של תל אביב, ירושלים והחברה היהודית, ועולם אחר של החברה הערבית בישראל, גם מבחינת השפה, גם המושגים שמשתמשים בהם. אני פה כדי להעלות מחדש את הנושא של ההדבקה הגוברת בחברה הערבית בשבוע האחרון.

אנחנו עדים למכה עכשיו, גל של הדבקה ביישובים הערביים, והגל הזה בין השאר בא בגלל התקהלויות, כמובן. ומכאן בשמי ובשם כולנו אני קורא לכל האזרחים לנקוט את כל אמצעי הזהירות. אבל לסגור את אולמות החתונות, אולמות השמחה,

דיברתי על זה שבע או שמונה פעמים גם על הבמה הזאת וגם בוועדת הקורונה, ואף אחד לא שמע. בחברה הערבית חתונות מתקיימות ויתקיימו. אין מצב שהחתונות לא יתקיימו,

סגרתם את האולמות? אז אנשים עושים את החתונות בחצרות הבתים, בגנים, מאות אנשים מתאספים שם. לא היה עדיף מלכתחילה להשאיר את האולמות פתוחים עד 250 איש, מפוקחים, עם אחריות של בעלי האולם, במקום הפאודה, התוהו ובוהו הקיים עכשיו, שגורם גם להדבקות? אני קורא לפרופ' גמזו, אני קורא לשר הבריאות, לחזור לעניין פתיחת האולמות עם כל המגבלות הכי קפדניות בעולם, וזאת אחת הדרכים למנוע את ההדבקה. מה שקורה כרגע, התקהלויות בחתונות הן הגורם הגדול או המשמעותי ביותר להתגברות ההדבקה ביישובים הערביים.

תודה רבה, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. חבר הכנסת מיקי לוי

בבקשה, אדוני, שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. 100 ימים שמבקש החוק הזה,

חבר הכנסת האוזר, 100 ימים משולים למכונת הנשמה שתספק כמה טיפות של אוויר לממשלה הגוססת הזו. 100 ימים לא יועילו. אם היית מאזין לרדיו בשעות האחרונות, נתניהו כבר בבחירות. נתניהו בשעות האחרונות נותן ריאיון לרדיו בערבית. נו, אני שואל אתכם, באי הבית הוותיקים, האם זה לא "נותן בהם סימנים"? בהחלט, נותן בהם סימנים.

כל הניסיון הזה של 100 ימים לא יועיל, זה רק דוחה את הקץ, וזה אולי ימנע גם אישור של תקציב 2021 ויגרום לנזק כלכלי למשק. נזק עצום. עוד פעם אתם משנים חוקי-יסוד כדי לאפשר את המשך קיומה של הממשלה הזאת, שלא מנהלת ומתעסקת בכול חוץ מאשר בקורונה ובהצלת המשק. את חוק-יסוד: הממשלה שיניתם לממשלת חילופים, ראש ממשלה וראש ממשלה רזרבי, לטובת יושב-ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ, שלעולם לא יהיה ראש ממשלה בתנאים האלה,

חוק-יסוד: הכנסת שיניתם לטובת חוק נורבגי להכנסת עריקים ממפלגות לכנסת, ואתם כרגע משנים עוד חוק-יסוד נוסף, חוק-יסוד: הכנסת, כדי לאפשר לנתניהו להגיע לבחירות 2021 מעמדה נוחה יותר. אני שואל אתכם, חברי הכנסת מכחול לבן, אין עיניים בראשכם? אתם לא חושבים? אתם לא רואים? אתם לא רואים מה קורה מסביבכם? כנראה שלא, רק אם תשמעו את מכונת ההנשמה שסיפקתם לו בעוד 100 ימים דופקת טיק-טק-טוק, אולי תבינו את העניין הזה. אין בור, אין בור שבני גנץ לא נופל אליו, אין מכשול שהוא מדלג מעליו, נופל ומועד, נופל ומועד. הוא משלם את מחיר הטעויות שלו, והציבור ישלם את המחיר של טעויות שניהם. היום היינו צריכים להיות עם תקציב מאושר, כך קובע החוק, כך קובע ההסכם הקואליציוני, שאתם חתמתם עליו. במקום זה אין תקציב, יש גירעון חסר תקדים, יש הוצאות ממשלתיות. אני נגד החוק הזה. אני נגד החקיקה, אני נגד האסון הזה שאתם מביאים עלינו. מה עשיתם 100 יום,

רבתם כמו שני ילדים קטנים בגן הילדים ואין גננת שתעשה ביניכם סדר. ולכן, חבר הכנסת האוזר, תרשום, 100 ימים זוהי רק מכונת הנשמה, אנחנו בדרך לבחירות. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה יעלה ויבוא, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם נאום בערבית מעל במת הכנסת אינו יכול לנרמל את הלא-נורמלי ולהפוך לטבעי את הלא-טבעי. בסופו של יום, בסופו של דבר, נתניהו ממשיך לשקר. הוא שיקר בבחירות האחרונות, הבטיח סיפוח והחלת ריבונות, שהוא בעצם מכה, והוא שאף לסיים את תביעות העם הפלסטיני להקמת מדינה ולהיות עם ככל העמים, ושיקר לאזרחי המדינה, שיקר לכל העולם, שיקר לשותפים, מי שהיו שותפים אחר כך בהקמת הממשלה, ריסק את המפלגה היריבה,

או-טו-טו מתברר שמה שאמרנו, שדבר כזה לא יהיה, מתברר שנתניהו ממשיך לשקר. וגם עכשיו הוא ממשיך לשקר. בדוקטרינת השלום תמורת שלום, גם הפעם הוא ממשיך להוליך שולל את אזרחי המדינה, את אזרחי האזור ואת מנהיגי העולם. כי בסופו של דבר נתניהו יודע ואתם יודעים שבלי לסיים את הכיבוש, בלי להקים מדינה פלסטינית, בלי לענות על הדרישות הטבעיות וההיסטוריות של העם הפלסטיני לא יהיה שלום. אתם יכולים לעשות הסכמים עם ממשלות, אתם יכולים לעשות הסכמים עם מנהיגים, אבל זה לא יהפוך את המציאות לנורמלית ולא יביא לשלום בין העמים. תנאי השלום ידועים לכולם, ותפסיקו לשקר לאזרחים ולכולם.

נדגיש עוד פעם ונחזור כל הזמן, כי בסופו של יום נראה שרק אנחנו, הרשימה המשותפת, ממשיכים להגיד את הדברים הקשים ביותר. בטח אתם מתקשים לשמוע את זה, אבל נמשיך להגיד את זה, כי אנחנו כנים ואנחנו צודקים, כי אנחנו רוצים את השלום האמיתי, אנחנו רוצים בסיום הכיבוש, הקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים, פירוק כל ההתנחלויות וזכות השיבה, ועד אז לא יהיה שלום, וכל השאר שלום סרק.

תודה רבה, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת, חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. תודה. אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, החוק הזה, האמת היא שהוא בא לכסות על ערווה. אדוני היושב-ראש, אתה לא מתפלל, נכון? השאלה איזה ערווה. אנחנו מכירים את איסור גילוי הערווה, ובהקשר הזה אולי יש פה איזה קיום של מצווה, כיסוי ערווה. החוק הזה הוא באמת מכסה את ערוותה של הקואליציה הזאת. חברי חבר הכנסת האוזר, יכול להיות שאתה מקיים עוד מצווה, כיסוי ערווה. בגלל שאתה הרי יודע כמוני, אין מצווה כזאת. אולי אצלך, אסור לגלות ערווה. אבל את הערווה, אם כולם רואים אותה אז צריך לכסות. אנחנו מכירים את הסיפור של שם וחם עם נוח. הם גם הלכו אחורה לכסות ערווה. השאלה כמה אחורה אתה צריך ללכת בשביל לכסות ערווה. חברי חבר הכנסת צביקה האוזר, זה חוק מאוד יפה. השאלה היא מה צריך לעשות בשביל לשמר כיסאות. בגלל שאנחנו, אין לנו ספק שהיה צריך להיות תקציב אתמול בבוקר, והלוואי, יושב פה שר האוצר, שיהיה תקציב בשבוע הבא. אנחנו ראינו היום את מורי ומדריכי קרב בכיכר, אנחנו קראנו בשבת על תלמידי היל"ה. אני בכוונה נותן דוגמאות, אבל ברור לכולם כשאין תקציב וכשדוחים אותו בחודשיים,

אני שאלתי מישהו אם מי שנוחר בלילה יודע שהוא נוחר. אתה יודע את התשובה? האם מי שנוחר יודע?

הממשלה היא באמת נוחרת, סליחה על הביטוי.

זאת אומרת, יש רמת ניתוק, או רמת חרופ כזאת, שהם לא מרגישים, הם לא יודעים מה הם עושים. עכשיו אני אומר את זה, זה כאילו, אי-אפשר לראות שאתה מחייך, אדוני היושב-ראש,

אבל אני לא אומר את זה בשביל להצחיק. זאת רמת ניתוק כזאת שבאמת מישהו צריך לבוא ולהגיד לך: היי, אתה נוחר, זה מפריע לאחרים. בגלל שזה מה שהממשלה הזאת עושה בניתוק שלה. החוק הזה, אנחנו נצביע נגד, אני אצביע נגד, רק בגלל דבר פשוט אחד. זה נכון שאם הגענו ליום רביעי הבא ואין תקציב אז הולכים לבחירות, ובחירות זה דבר לא טוב עכשיו.

יש עוד שבוע,

התכוננו לזה כבר 90 יום. זה לא סתם שנותנים 90 יום להתכונן. אז מה אנחנו נחשוב: בשביל לתת הנשמה מלאכותית של 90 יום לממשלה הזאת,

אני מסיים. אנחנו עכשיו נעשה עוד חוק, שלא יפתור לנו את הבעיה, בגלל שהם לא יודעים שהם נוחרים, הם חושבים שהם שקטים והכול נהדר והכול שקט מסביב. אני אומר לך, ובזה אני מסיים, הם לא ראו בבוקר את מורי קרן קרב, הם לא ראו את התלמידים של היל"ה, למרות שהם עברו ליד, בגלל שבאמת

חבר הכנסת אלעזר שטרן, תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אנחנו דנים פה בגורלו של התקציב כאילו זה לא דבר מכריע והרה גורל עבור המדינה, עבור המשק, עבור קיומה של הכנסת הזאת. ובעיניי, עד כמה שזה נורא לומר, זה עוד סימפטום לחוסר התכנון קדימה, להיעדר הוודאות והאופק שנותנים כאן למשק. הממשלה פשוט עושה הכול כדי לא לייצר לנו אופק ברור, לא למשק, לא לתלמידים, לא לאף אחד. אני מסייע רבות לענף המסעדנות, ענף שלפני כמה ימים התבשר לפתע שקבינט הקורונה קיבל החלטה להגביל את מספר האנשים במסעדות לעשרה. מסעדה שמגבילים את מספר הסועדים בה לעשרה היא מסעדה שמקבלת גזר דין מוות, אין דרך אחרת להסתכל על זה. זו מסעדה שגם אם עד עכשיו איכשהו שפר עליה מזלה והיא מתקיימת, תחדל מלהתקיים באותו רגע. אני חושב שבאיזשהו מקום

של ההגבלה הוא אפילו לא הכי גרוע. עזבו שקבעו הגבלה שרירותית, עזבו שלא נימקו את זה בנתוני תחלואה לגבי מסעדות, החלק הנורא ביותר בסיפור הזה היה שלאחר שקמה צעקה באו אותם שרים מקבינט הקורונה ויצא פרסום שאומר: אה, לא ידענו שהמסעדות ייפגעו מזה.

מה אמור להרגיש אותו בעל מסעדה, שבאמת נאחז בציפורניים שלו בפרנסה, ואז הוא מגלה שלא רק שאוקיי, קורונה ויש גזרות קשות, אלא שאף אחד לא ראה אותו. אף אחד לרגע לא קיבל החלטה מבוססת נתונים שאומרת: התחלואה בענף המסעדות היא x, אם נגביל בצורה מסוימת זה יפגע בכך וכך אחוזים מהמסעדות, אולי אפשר לפצות אותם, אולי אפשר לעזור להם. אותם מסעדנים פשוט גילו שהם שקופים, שאם עד עכשיו הם היו מספיק חצופים להצליח לשרוד עם העסק שלהם, אז קבינט הקורונה, אותו קבינט שכביכול אמור לקבל את ההחלטות הכי רגישות, שוב קיבל החלטה שרירותית ומנותקת ואפילו לא שם לב שזה פוגע להם בעסקים.

אוהבים לספר לכם כאן בממשלה שאין פתרונות, שזה נורא קשה, שהקורונה חדשה לנו. העניין הוא שאנחנו לא לבד בעולם. ברחבי העולם יש פתרונות. פתרונות מגיעים בשני מתווים: בדרך כלל זה מגיע או לדוגמה במתווה של תו סגול ייעודי למסעדות, שיאפשר למסעדות לפעול בהתאם לרמת התחלואה, והמעשה המשלים הוא תמריצים, מערך תמריצים שיאפשר להם לפעול. בסין לדוגמה חילקו שוברים לרכישה במסעדות. באנגליה יש את מיזם eat out to help out, שנותן השתתפות לאנשים שהולכים לאכול במסעדות ומזרים לענף החשוב הזה כסף. בצרפת ובהולנד יש מתווה ברור להפעלה שמאפשר להמשיך ולפעול גם במסגרת הקורונה.

ובישראל,

נא לסיים. עוד דקה, בבקשה.

אם המסעדות עוד איכשהו שרדו עד עכשיו, שלא יהיה לכם ספק: הן לא ישרדו את החורף. ואיתן לא ישרדו כל האקו-סיסטם שמהווה מסעדה, לא הספקים, לא חברות הניקיון, לא חברות המזון שמספקות להן, וכמובן לא אותם עובדים, שכבר הרבה זמן יושבים בחוץ על הקווים ואין להם מקומות עבודה. בשבועות האחרונים אני עובד יחד עם בכירי הענף ואפידמיולוגים לנסח תו סגול ייעודי למסעדות,

ותנו לי לבשר לכם בשורה: זה אפשרי. עכשיו הגיע הזמן שממשלת ישראל תרים את הכפפה ותיתן קצת ודאות לענף הגוסס הזה.

תודה רבה, חבר הכנסת עידן רול. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. שלוש דקות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת צביקה האוזר, האמת שהרצון הספציפי שלך למנוע בחירות הוא מובן משתי סיבות.

צריך להגיד ביושר, אתה וסיעתך, סיעת דרך ארץ, הייתם כל הזמן בעד אחדות, רק זה מה שרציתם, ולא הסכמתם, ואולי עדיין לא מסכימים, לפי הפרסומים, לשבת באף ממשלה צרה, אני לא יודעת מה זה נקרא "צרה", זו ממשלה עם רוב בכנסת,

משום צד של המפה הפוליטית. צריך גם להזכיר שסיעתכם בבחירות פוטנציאליות בסקרים עומדת על איזה אפס נקודה משהו. אז אולי גם זו סיבה חשובה. גם מרצ,

דווקא, קודם כול, כמפלגה שעמדה כמה פעמים באימת אחוז החסימה, אבל תמיד מלמעלה, אני בהחלט יכולה להזדהות עם החשש הזה. אבל במרצ, אולי בניגוד אליכם, זה מעולם לא החליף את טובת המדינה כמו שאנחנו רואים אותה. ואני רוצה לפרט בפניך, כל מי שנמצא בכנסת בימים אלה ובשבועות אלה, נמצא והולך לוועדות, רואה את הדיונים השונים, וגם אפשר לראות את הדברים האלה כאן במחאות מחוץ לכנסת, במאהל של תנועות הנוער, תוכנית היל"ה, תוכנית קרן קרב, סבסוד הצהרונים, סגירת הספרייה הלאומית, באמת אלף ואחת תוכניות. אזרחים שפשוט, שנת הלימודים הולכת להיפתח בעוד עשרה ימים או קצת יותר, ונוער בסיכון, תנועות הנוער, צהרונים, שמשרתים את כל המשפחות ברחבי ישראל, פשוט לא יפתחו את השנה. וכל זה למה? כי אין תקציב. עכשיו, העובדה שהתקציב הפך להיות כלי פוליטי והפך להיות נקודת היציאה של ראש הממשלה, איזו תחנת יציאה, וכבר מדברים על זה בגלוי: האם הוא ייקח את תחנה היציאה הזאת או שיחכה לתחנת היציאה הבאה, זה טוב ויפה וזה נחמד מאוד, וגם העובדה שאתה, חבר הכנסת האוזר וסיעתך, התנדבתם להיות אלה שייתנו את הכרטיס אולי למנוע בחירות ואולי רק להאריך את הזמן עד לתחנת היציאה הבאה, גם זה טוב יפה וראוי להערכה. אבל מה שמדינת ישראל צריכה זה תקציב, זה תקציב.

עוד שלושה חודשים, אני אשאל אותך: מה יהיה עם תוכנית היל"ה? מה יהיה

תנועות הנוער, החניכים לא יפתחו את הקינים בפריפריה?

אתה יודע מה, יש מצבים, יש מצבים, מה יהיה, מה יהיה עם שבטים? שאפילו גרועים יותר מבחירות.

אם אנחנו נמשיך באותה דרך,

של התמודדות עם משבר הקורונה, אני כבר שמה בצד את השחיתות ואת המצב החברתי ומצב השנאה והשיסוי וכו', רק בטיפול במשבר הקורונה. אם התקציב הזה שנביא, נא לסיים,

תקציב חברתי מרחיב, שמשקיע בשירותים החברתיים, בחינוך, ברווחה, בבריאות בתרבות,

עדיף שלא נביא אותו בכלל. בואו נלך לבחירות ונבחר שוב את דרכה של המדינה, ואולי נבחר הפעם יותר טוב.

תודה רבה, חברת הכנסת תמר זנדברג. יעלה ויבוא חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. שלוש דקות

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הממשלה הזו היא ממשלה מכבסת, מכבסת?

קוראים לה ממשלת אחדות, והיא לא מפסיקה לריב. הכול אפשר להגיד עליה חוץ מממשלת אחדות. היא לא מפסיקה לריב, היא הולכת לגרור את מדינת ישראל לבחירות באחת התקופות המאותגרות והמסוכנות ביותר בריאותית, כלכלית, חברתית, חינוכית. קוראים לה ממשלת אחדות, איזה מין בלוף כזה, והיא לא מסוגלת להעביר תקציב מדינה חד-שנתי, דו-שנתי, תלת-שנתי. תנו כבר למשרדי המדינה לעבוד. תנו כבר לאזרחי ישראל את המענה שהם צריכים לקבל. קוראים לה ממשלת קורונה, זו הייתה ההצדקה להקמתה. כולם ויתרו, שילמו מחירים כבדים. הליכוד מכר את כל מה שחשוב לימין. הכול הממשלה הזו עושה, או נכון יותר, על הכול חבריה רבים ומתכתשים אחד עם השני, חוץ מלטפל נכון במשבר הקורונה. עד היום, עד לרגע הזה, אין מערכת מסודרת שיודעת לגדוע שרשראות הדבקה ולהתמודד עם זה בצורה מסודרת. יש פלסטרים, 750 שקל לכל אזרח, בין אם הוא צריך ובין אם הוא לא צריך. אין תקציב שאיתו אפשר להתמודד נכון עם המשבר הזה, לייצר מנועי צמיחה, להצעיד את המשק קדימה. עוד חבילה ועוד חבילה, עוד איזה פלסטר, עוד איזו עזרה ראשונה. ועכשיו יש לנו מכבסה החדשה: הישג מדיני היסטורי.

אדוני ראש הממשלה, על מי בדיוק אתה חושב שאתה עובד? נורמליזציה עם איחוד האמירויות זה מצוין, זה אחלה, אבל באיזה מחיר? למה אתה מחביא את המפה? לאיזה נתניהו להאמין, לנתניהו בעברית או נתניהו בערבית? כי עכשיו, עכשיו ב-Sky News אבו דאבי, ראש הממשלה מדבר על זה, ואני מקריא לכם: ההסכם הזה יעזור לנו לבסוף לייצר היסטוריה בין ישראל לפלסטינים. מה זה היסטוריה בין ישראל לפלסטינים? היסטוריה בין ישראל לפלסטינים זה חלוקת הארץ, זה מסירת שטחים, זה הקמת מדינה פלסטינית, שהימין מתנגד לכך. שנים אנחנו עובדים להוריד מהשולחן את השיח הנורא, את האיוולת הזו של אוסלו, של מסירת שטחים, של נסיגות, של הקמת מדינה פלסטינית. הצלחנו בימין להוריד את זה מסדר-היום. שמנו את הריבונות על סדר-היום. אז בעברית נתניהו אומר: מה פתאום, זה רק איזו השהיה זמנית, לא ויתרנו. אבל תקשיבו לאנגלית של החתן של נשיא ארצות הברית, של ג'ארד קושנר, שמדבר על זה שהוא הצליח לשכנע את נתניהו לחזור לרעיון המדינה הפלסטינית, ועוד לראשונה בהיסטוריה, תקשיבו טוב, מה שרבין ופרס, זיכרונם לברכה, ולהבדיל בין החיים למתים, נא לסיים. מה שברק ואולמרט ידעו שאסור לעשות: אסור להציג מפה, בטח עוד לפני שהתחיל המשא ומתן בכלל, את זה נתניהו עשה בלי למצמץ.

את זה אומר לא אני. את זה אומר ג'ארד קושנר, את זה אומר טראמפ, נשיא ארצות הברית.

על מי אתם עובדים? אדוני ראש הממשלה, תפסיק לכבס. אפשר לברך על נורמליזציה. צריך להתנגד למחיר הגדול.

צריך לדעת את הסכנה הגדולה,

לשיח האיוולת של אוסלו, של חלוקת הארץ והקמת מדינה פלסטינית,

אדוני ראש הממשלה, לא תקום לעולם.

לא עכשיו, לא אחר כך, לא בשם כזה, לא בשם אחר, לא בתנאים כאלה, תודה רבה.

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול התרחש אירוע מרשים. בהפגנה בתל אביב נשמעו קריאות "מוות לערבים". לפתע עלה לבמה ברוך בן יגאל, אביו של חלל צה"ל עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, ואמר לקהל בקול ברור וחד-משמעי: בעצרת הזו לא יקראו "מוות לערבים", ומי שזה לא מוצא חן בעיניו, שילך מפה. ברוך הוא אדם כאוב, מרשים ואיש אמיץ. כשהייתי ילד הבטנו בקריאות "אד'בח אל-יהוד" מהצד הערבי בזלזול ובבוז. חשבנו לעצמנו שאנחנו טובים מאלה שקוראים להרוג בנו רק כי אנחנו יהודים. חשבנו שהם נלחמים משנאה ולכן מפסידים פעם אחר פעם. אנחנו נלחמים על הבית, עם שכל, ולכן מנצחים. אבל היום יש כאלו מתוכנו, מתוכנו, שקוראים "מוות לערבים". המרחק בין "מוות לערבים" ל"שמאלנים בוגדים" הוא לא גדול. יושבים פה באולם חברי כנסת מהימין. אני שואל אתכם: האם אתם תופסים אחריות על הקריאות האלה? האם אתם נלחמים בתופעות האלה? האם אתם נוהגים באחריות או שאתם נוהגים כמעשה נתניהו ב-1995, המקבל את קריאות ההמון במין חצי הסכמה, ספק קריצה, ספק עידוד? אני שואל אתכם שאלה פשוטה: האם יש לכם עמדה? האם אתם מביעים את עמדתכם בקול ברור ורם? אדוני היושב-ראש, החברה הישראלית היא חברה בריאה. הרוב המוחלט אינו גזען. החיילות והחיילים שלנו לא גזענים. הרופאות והרופאים שלנו לא גזענים, האחיות והאחים שלנו לא גזענים. העובדות והעובדים הסוציאליים שלנו לא גזענים. המורות והמורים לא גזענים. החברה הישראלית היא חברה בריאה. היא תנצח את קולות השחור המסיתים מתוכה. ברוך בן יגאל הוא הרוב. ברוך בן יגאל ינצח. עם ישראל ומדינת ישראל ינצחו את קולות ההסתה והגזענות, כי להילחם בהסתה ובגזענות זאת העוצמה, זה הכוח. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת יאיר גולן. יעלה ויבוא חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מונחת הצעה להאריך את התוקף של הגשת תקציב המדינה ב-100 יום, לא בגלל ששר האוצר ישראל כץ שנמצא פה אמר שהם לא הצליחו לארגן את חוק ההסדרים המורכב וצריך עוד איזה זמן של שבועיים לארגן את זה. 100 יום, ככה, על הדרך.

כאילו הדבר הזה מובן מאליו. לפני כמה חודשים ישבו שני מכונאים, לאחד קראו בני גנץ ולשני בנימין נתניהו. הם החליטו שהם מרכיבים מכונית חדשה. הם אפילו הרכיבו את המכונית הזאת בצורה כזאת שיש זיקה בין הגלגל לבין ההגה, יש זיקה בין המראה למערכת ההתנעה. הם בנו משהו מורכב, קראו לו מכונית חדשה שקוראים לה ממשלת אחדות בשביל הקורונה. המכונית הזאת, אחרי ביקורת קשה מאוד, קמה וכוננה פה בכנסת, כוננה כאן בכנסת ישראל והתחילה לעבוד והתחילה לנסוע, בעצם, לא לנסוע: ברגע שהאחד הכניס לראשון, השני ברוורס. ברגע שהשני רוצה להכניס לשני, השני שם לו ברקס. הגענו למצב שהיום אנחנו כאן עם מכונית חדשה ונוצצת אבל מקולקלת, שלא נוסעת. הביטוי של המקולקלת ולא נוסעת הוא שחבר הכנסת צביקה האוזר מגיש הצעת חוק לדחות בעוד 100 יום. כל אותם דברים וכל אותן קריאות וכל הסיפורים ששמענו, כמה נפלא וטוב יהיה פה באחדות, הכול מתרסק אל מול המציאות של מכונית שלא נוסעת. המכונית הזאת שלא נוסעת באה לבקש היום את אמון הכנסת: בואו תיתנו לי להמשיך לא לנסוע. אנחנו נמשיך לא לנסוע ותנו לנו את האמון הזה. כאילו בחוץ לא קרה דבר, כאילו נמצאים בתוך איזה מקום שהוא מנותק מהמציאות לחלוטין. אתם יכולים לראות את ההפגנות בחוץ, את ההפגנות ביום שבת, את ההפגנות על הגשרים, כל אחד וסיבותיו עימו, אבל הסיבה המרכזית היא שיש פה מכונית שלא נוסעת. הבעיה הגדולה היא שכולנו קשורים בנגררת למכונית הזאת שלא נוסעת. אנחנו רוצים להתקדם קדימה והיא עדיין תקועה. אנחנו נגיע למצב הזה עוד x ימים, כי למה היא לא נוסעת? כי יש פה סיפור פוליטי, לא סיפור כלכלי. לא קורונה יש פה, יש פה טירוף מערכות של שתי מפלגות שהקימו ממשלה אחת, שלא יודעות להסתדר אחת עם השנייה, ואנחנו משלמים את המחיר. לכן אין קבינט פיוס. קבינט הפיוס הלך לקיבינימט. זה מה שקרה לקבינט הזה. לכן אנחנו יושבים פה ומלהגים, ויגישו את ההצעה הזאת והצעה שנייה, בשם האומה. אז בשם האומה מה שצריך ונכון לעשות זה להגיד לא, מסיבה פשוטה: יש עוד שבוע להגיש תקציב והיה גם את שבוע שעבר ולפני שבועיים לכו ותעשו את העבודה. אל תבזבזו את זמננו, שנגיד לכם כמה אתם לא מוצלחים ולא מוכשרים. תוכיחו לנו אחרת, שאתם מסוגלים ומוכשרים לעשות דבר אחד: להעביר תקציב ולעשות את מה שאתם טוענים תמיד שאתם יודעים, וזה למשול, ואפילו את זה לא הצלחתם. תודה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, שלום לך. שלום לך. בבקשה, שלוש דקות.

ברור לנו שהדיון הוא לא על תקציב חד-שנתי, לא על תקציב דו-שנתי. ברור לנו שזה אפילו לא דיון על תקציב בכלל. זאת עוד הסחת דעת שנועדה לשרת את האינטרס היחידי של נתניהו. מה שבאמת מעניין אותו,

זה מינוי בכירים שתכף ידונו בענייניו המשפטיים. הרי מעבר לפינה יש לנו יועמ"ש, יש לנו מפכ"ל ויש פרקליט מדינה. אז איזה תירוץ יימצא הפעם?

למה לגרור רגליים?

מדוע לעסוק בדחיית תקציב במקום לאשר אותו תוך 24 שעות? הרי נתניהו בכבודו ובעצמו, שמתיימר להיות מר כלכלה, אומר שאין שום בעיה לעשות את זה. האוזר לא מאמין לו? מוזר. למי בדיוק אנחנו אומרים לחכות, לנוער שלנו, לקשישים, לעמותות שקורסות, למובטלים? הקמתם ממשלת קורונה שלומיאלית שרק מחריפה את המשבר. יכול להיות שההצעה לדחיית התקציב היא עבורכם בכלל עלה תאנה שנועד לאפשר העברת כספים בלי פיקוח של הכנסת? זה מתיישב נפלא עם כל התפיסה של עריצות הרוב וההבנה שבעצם יש בית אחד, זה רק הרשות המבצעת כי הרשות המחוקקת ממילא לא קיימת. אז מה הבעיה, מי צריך תקציב? נעביר תקציבים ככה, בלי לתת דין וחשבון, ושהכנסת בכלל לא תבקר אותה. אחרת איך אפשר להסביר את הרצון להמשיך ולהקפיא מדינה שלמה שנמצאת במיתון כל כך עמוק? מה תסבירו לכמעט מיליון דורשי עבודה?

מה תסביר למיליון דורשי עבודה, שרובם נמצאים בחופשה ללא תשלום? את מי בדיוק אתה מייצג, אדון האוזר, חבר הכנסת האוזר? הרי ברור שהאזרחים זקוקים נואשות לתקציב. אז מה העניין בלדחות אותו? יכול להיות שהאמירה פה על הצעת חוק-יסוד: הכנסת להתפזרות בשם אי-קבלת חוק התקציב היא בכלל בניית האליבי, שאומר: אנחנו בכלל רצינו שלא יהיו בחירות, זה הם שהצביעו כך או אחרת? האוזר, הסיפור שקוף. כל ממשלה נורמלית הייתה מאשרת תקציב כבר היום, למה היום? אתמול, כדי לייצר אופק, עתיד והזדמנויות. אז שקוף לנו שכל סיפורי המעשיות לגבי התקציב מונעים משיקולים פוליטיים. האזרחים ממש לא מעניינים את מי שממליץ לדחות את אישור התקציב. מי שירים היום יד בעד דחיית התקציב בעצם אומר לאזרחים: אתם לא מעניינים אותי. אישור תקציב המדינה בעת הזאת הוא לא עניין של ימין או שמאל, הציבור והמצב הכלכלי הקשה, שרק ילך ויחמיר, צריכים לעניין את כולנו. אז במקום לעסוק בעצמכם ובמשחקי האגו שלכם, תביאו מייד את התקציב לאישור ואל תעסקו בדחייה שלו. נקעה נפשנו מההתנהלות הכל-כך מנותקת של הממשלה הרעה הזאת, אשר שכחה מזמן ואולי אף פעם לא ידעה מה התפקיד שלה. תודה. תודה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חבר הכנסת אליהו חסיד, לא נמצא. חברת הכנסת איילת שקד, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדינת ישראל צריכה תקציב. היא לא צריכה לדחות את התקציב, היא צריכה תקציב. דחיית התקציב בשלושה חודשים למעשה זורקת אלפי אנשים למעגל האבטלה. מה לעשות שבמדינת ישראל המגזר השלישי הוא מגזר גדול, שמקבל גם תקציב רציני מהמדינה, וברגע שאין תקציב כל המגזר השלישי קורס, כמעט כל המגזר השלישי. עמותות רבות, שגם עושות פרויקטים נפלאים וגם מעסיקות הרבה מאוד אנשים, קורסות.

הממשלה הזאת היא פחות ממשלה, הייתי אומרת שהיא קצת יותר דומה לקרקס מאשר לממשלה. קרקס נודד.

נעשה הסכם נורמליזציה עם איחוד האמירויות, הסכם שגנץ ואשכנזי לא היו מודעים אליו בכלל.

ראש הממשלה לא טרח ליידע את שר החוץ שלו ואת שר הביטחון שלו מחשש, הבנתי, שהם ידליפו. זאת אומרת, הם לא סומכים אחד על השני. איך הם רוצים שהציבור יסמוך עליהם אם הם לא סומכים אחד על השני? זה הרי אבסורד שאין כדוגמתו. לא רק בזה, איפה שאנחנו לא מסתכלים, זה נראה כמו קרקס.

אם זה נראה כמו קרקס וזה הולך כמו קרקס, זה כנראה קרקס, וכנראה שסופו לקרוס. עדיף שזה יקרה מוקדם ממאוחר, ועדיף שיעבור קודם תקציב, כי בסופו של דבר כל מערכת החינוך, עומדים פה שר החינוך, ושר האוצר, הם יודעים הכי טוב למה צריך תקציב. נכון, שר החינוך? אצלך במיוחד. היל"ה, קרן קרב, כל כך הרבה פרויקטים שמתוקצבים כתוספתי ממשרד החינוך, ובלי תקציב הם פשוט לא יהיו. ואם הם לא יהיו, הראשונים שייפגעו הם ילדי הפריפריה והשכבות החלשות. השרים כץ ואמסלם, אתם מפריעים. דודי, מזל טוב, היה לך יום הולדת, לא?

הראשונים שייפגעו הם ילדי הפריפריה, השכבות החלשות, נוער בסיכון, חוגי העשרה למי שאין. אז אני אומרת לממשלה הזו, או לקרקס הזה: יכול להיות שאתם צריכים גננת, יכול להיות שאתם צריכים פסיכולוגית, משהו כנראה אתם צריכים. תיקחו עזרה, תמצאו דרך ותעבירו תקציב. תודה, חברת הכנסת איילת שקד. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו.

6.7 מיליארד שקל עבור מענקים אישיים לכל אזרח. בשבוע שעבר אישרנו ממש פה במליאה למעלה מ-1.7 מיליארד שקלים לפתיחת השנה של מערכת החינוך, בהם 400 מיליון שקל לתקציבי הישיבות. ולמי לא נשאר? ל-8,000 תלמידי ותלמידות תוכנית היל"ה. צריך להבין, חבריי חברי הכנסת, מדובר בבני נוער שנפלטו ממערכת החינוך, ותוכנית היל"ה היא המסגרת החינוכית האחרונה עבורם לפני שייפלטו לרחוב, לפשע, לאלימות ולסמים. שבועות שאנחנו מדברים על הנושא בוועדות של הכנסת. התשובה של שר החינוך יואב גלנט: זה לא אני, תגידו לגנץ שיאשר תקציב מדינה. השר יואב גלנט, שיושב כאן במליאה, אני מבקש לשאול אותך: זה לא אתה? איפה האחריות שלך? אתה שר החינוך של מדינת ישראל, זה קורה במשמרת שלך, זאת האחריות שלך, חבר הכנסת גלנט. התשובה המנותקת הזאת שלך, שר החינוך, מזכירה לי את הניתוק של ראש הממשלה לגבי מה שקורה פה במדינת ישראל. ככה זה כנראה, חבריי, כשהמציאות לא מצליחה לחדור מבעד לחלונות של שיירת מכוניות היוקרה שבה נוסע ראש ממשלתנו היקר. הרי רק אתמול הוא אמר שצמיחה שלילית של 30% זה חדשות כלכליות טובות מאוד, שהגירעון שצפוי לנו בשנת 2020, שעומד על 190 מיליארד שקל, זה חדשות טובות. השר גלנט, אתם נכשלתם. אתם נכשלתם בניהול המשבר. נכשלתם, כי במקום לעסוק במשפט של בנימין נתניהו הייתם צריכים לעסוק בחינוך של אותם נערים ונערות, שזכאים לחינוך מכוח חוק ולא כמעשה חסד, שים את החוק בצד, יואב גלנט: מכוח ההבנה היסודית שכל אדם ואדם בישראל זכאים לכלים שאיתם הם יוכלו לרדוף ולהגשים את החלומות שלהם. נכשלתם כי אתם מנותקים, כי בעולם המונפץ שיצרתם לעצמכם אין עניים ואין רעבים, וגם אין גם תלמידים שלא פותחים את שנת הלימודים שלהם. אבל יש כאלה. יש מאות אלפי תלמידים שהמסגרות החינוכיות שמספקות להם חינוך מבוטלות, ולכם לא אכפת, פשוט לא אכפת לכם. כשאתה סוגר את התוכנית הזו, תוכנית היל"ה, אתה סוגר את החינוך של אותם בני נוער. אתה סוגר את החינוך, ואתה גוזל מהם את החלומות שלהם, יואב גלנט. אתה רומס את היכולת שלהם להגיע למעוז חפצם בחיים. כשביבי, ראש ממשלתנו היקר, המנהיג העליון, מדבר על חשיבותה של השכלה, זה נעצר אצלו. הרי מה אכפת לו מאותם בני נוער בפריפריה, איך הוא קשור אליהם? במקום להתעסק בחינוך שלהם, לוודא שהם לא ימצאו את עצמם ברחוב,

חבורה של מנותקים, מביאים לבית הזה הצעת חוק שדוחה את תקציב המדינה בעוד שלושה חודשים. ובשביל מה? כדי לקנות עוד זמן לריב בינכם ובין עצמכם על המשפט של ביבי, על התקנון של הממשלה, על המעון של ראש הממשלה, על המטוס שלו. אתם שורפים לנו את העתיד. אנחנו לא רוצים אתכם, לכו מפה. תודה, חבר הכנסת יוראי להב.

נא להקפיד על הזמן, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

כבר שמענו את זה כל היום ובשבועות האחרונים: אנחנו נמצאים בשעת חירום קשה של מדינת ישראל, ובזמן שתוכניות חינוכיות בסכנת סגירה אחת אחרי השנייה, אתם רבים על התקציב

בזמן שיש למעלה מ-800,000 מובטלים, אנשים שאיבדו את מקור פרנסתם, אתם רבים על התקציב ומדברים על בחירות. בתי החולים קורסים וצוותי הרפואה מתקשים להתמודד עם העומסים, ואתם רבים על התקציב ומדברים על בחירות. הבעיה היא הקואליציה שהורכבה.

נאמר לנו שזאת תהיה ממשלת חירום, אחדות, שתשרה יציבות, שתפעל למען פיוס בעם. הממשלה הזו היא לא זה, לא זה ולא זה, ממשלת ריבים ואי-הסכמות, ממשלת פייק. צד אחד חשב שהוא מונע בחירות רביעיות, בזמן שהצד השני ממשיך לפעול מאחורי גבו, מתכון לכישלון כבר אמרנו? אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה בתסבוכת הזו בגלל אחד: ראש הממשלה, שדואג לאינטרסים האישיים שלו על פני טובת הציבור הישראלי, גם אלו שהצביעו לו, וגם אלו שלא. הנאשם סימן את המטרה ובלי שום עכבות מיותרות החליט שכל האמצעים כשרים. והתסבוכת הזו היא שלנו, של כולנו, ואת המחיר, איך לא, משלמים אזרחי מדינת ישראל. גם אני אתמקד במערכת החינוך שלנו, כי פחות משבועיים לפתיחת שנת הלימודים, איך אתם רוצים לדחות את התקציב? גם בתקציב המשכי צריך לדאוג ששנת הלימודים תיפתח כסדרה. לא היה כדבר הזה בתולדות מערכת החינוך. שצהרונים לא ייפתחו? אין 300 מיליון שקל בכל התקציב של מדינת ישראל? איך נשקם את המשק כשההורים לא יוכלו לחזור לעבודה?

האוכלוסיות המוחלשות, אתם בכוונה פוגעים בהן, רוצים לפגוע בהן, להפעיל לחץ על כולם. 300,000 תלמידים, שבמשך שנים, עם 4,000 עובדים מסורים, מקבלים את מה שלא יכלו לקבל בנורמה הרגילה שלהם.

בני נוער בסיכון,

שהמשטרה תטפל בהם, ב-7,000 בני הנוער שישוטטו ברחובות? הרי אספנו אותם משם. הם נשרו ממערכת החינוך. התוכנית הזו מצילה אותם, מצילה את משפחותיהם ואת החברה הישראלית. אתם החלטתם לפגוע באוכלוסיות החלשות. יש החלטת ממשלה שיכולה להוביל למימון התוכניות האלו. חברים, כשערכים מוסטים הצידה על חשבון אינטרסים פוליטיים עלינו לעשות הכול כדי להציל את מדינת ישראל שלנו, להציל את ילדינו, את נכדינו ואת דור הורינו.

זאת חובתכם, זאת חובתנו. לא ניתן לכם להרוס את המדינה שלנו. תודה, חברת הכנסת אורלי פרומן. יעלה ויבוא חבר הכנסת יואל רוזבוזוב.

ישראל ביתנו, ישראל ביתנו. לפחות אני משתדל. צודק. שלוש דקות.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מרגישים שיש ריח של בחירות באוויר. פשוט זה כבר יותר מהרגשה. אנחנו באמת כנראה נגררים לשם, אבל יש נושא אחד שאני רוצה לדבר איתכם עליו שמאוד מפריע לי אישית. בכל פעם שיש ריח של בחירות באוויר, יש שיח אלים, פוגעני, שיח של הסתה, בכלל באופן כללי, אבל אני אגיד מהזווית שלי: דווקא שיח פוגעני ואלים כנגד עולים מברית המועצות לשעבר. אנחנו יכולים להעביר קדנציה שלמה עם חברינו, במיוחד מהמפלגות החרדיות, ומאחורי המליאה להתחבק, לצחוק, לשתף פעולה בוועדות כשזה משהו באמת לטובת אזרחי ישראל, אבל איך שיש בחירות, אז מתחילים להלהיב את קהל היעד, אז מתחילים לדבר על מבטא כבד של חבר כנסת דובר רוסית, ופתאום אנחנו רואים שאריה דרעי בחדשות מרשה לעצמו לומר שהעולים שעלו הם בכלל לא יהודים. הרי בסופו של דבר כל אמירה כזאת מטילה צל על ציבור שלם, על מעל מיליון איש, שאחרי 30 שנה מאז העלייה שלהם חשבו שהם ישרתו בצבא ויתרמו למדינה וישלמו מיסים וזה ייגמר, אבל זה לא נגמר: כל פעם שיש בחירות זה צץ מחדש. כל פעם מתחילים להגיד: אה,

הם אזרחים סוג ב'. בשביל מה, בשביל לקושש קולות?

אני יודע שהשיח הזה יוצר איזושהי התלהבות, כל אחד בציבור שלו, ואני יכול להגיד ולהעיד על עצמי: גם אני חוטא.

הרשיתי לעצמי לכתוב דברים שאני חושב שהם לא ערכיים, שהם לא מייצגים אותי. רק היום התנצלתי בפני חבר כנסת מאחת המפלגות החרדיות, ניגשתי אליו והתנצלתי על משהו שכתבתי אישית נגדו. כן, הרגשתי מאוד לא נעים. עברו שבועיים, וניגשתי אליו ואמרתי: תשמע, לא הייתי צריך לעשות את זה. אני חושב שאם אנחנו כבר נגררים לבחירות, לוקחים אותנו, אנחנו לא רוצים את זה, אבל גוררים אותנו לשם, אז בואו נפסיק עם השיח האלים הזה, שיח של הסתה. תחשבו על הילדים שלנו, על הנוער שלנו, שמסתכלים עלינו ולוקחים אותנו כדוגמה. מספיק. כל אחד יכול לדבר אל הקהל שלו איך שהוא רוצה אבל בלי הסתה

תודה, חבר הכנסת יואל רזבוזוב. חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה. שלוש דקות. תודה. כבוד היושב-ראש, ראינו בימים האחרונים חגיגה גדולה סביב so called הסכם השלום. הסכם שלום שאין בו כלום חוץ מזה שהוא הסכם, הסכם שלום שלכאורה בא לעשות קצת יפיוף וקצת קוסמטיקה למצב של כיבוש נמשך מזה כ-70 שנה. ואני רוצה לבשר שלא משנה כמה הסכמים של שלום אפשר לחתום, כל עוד יש כיבוש, אז קוראים לזה הסכם קיבוע הכיבוש, הסכם שמקבע ריבונות על עם אחר, הסכם שמקבע דיכוי של עם אחר,

שמונע את הרצון הטבעי לחופשיות, לשחרור מריבונות של עם אחר. אין דבר אחד, אין דבר וחצי דבר אפילו בהסכם זה שנוגע לשלום. אנחנו מדברים על הסכם שבא לשרת את האינטרסים גם של טראמפ, אבל עוד יותר, של נתניהו, שנכשל. הוא נכשל במדיניות החברתית, נכשל במדיניות הפוליטית, נכשל בהתמודדות עם משבר הקורונה, נכשל, וטוב שכך, בכל מה שקשור לסיפוח. אנחנו יודעים שהוא דחה את זה, ואנחנו יודעים טוב מאוד שהיו נסיבות שמנעו ממנו לספח בתקופה זו, והוא לא מצא פתרון טוב יותר מאשר ההסכם הזה כדי לתלות עליו את כל הכישלונות המתמשכים שלו. טבעי ביותר שאנחנו מתנגדים לכל הסכם שבא לטעון שלום כל עוד הכיבוש מתמשך. אי-אפשר שמדינה שממשיכה לשלוט בעם אחר ולדכא עם אחר ולכבוש עם אחר ולשים כשני מיליון אנשים בתוך מצור וכלא מתמשך, תבוא ותטען שעכשיו היא רוצה לקדם שלום באזור. זה פשוט הסכם שמזייף את המהות האמיתית של מה זה שלום. הפכו את המילה "שלום", את הטרמינולוגיה של שלום, את המהות של שלום ואת המשמעות של שלום לכלי כדי לשרת אינטרסים של חזקים על חשבון מוחלשים וכדי לדכא עמים אחרים. מבחינתנו זה כן ממשיך להיות הסכם דיכוי כל עוד ממשיכים בכיבוש.

תודה, חברת הכנסת היבה יזבק. חבר הכנסת מתן כהנא,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר איתכם על תוכנית הסאטירה "היהודים באים". סאטירה בעיניי זה אחלה, אבל אם עניינה של הסאטירה הזאת זה העלבה בוטה של רבבות מאמינים ופגיעה ברגשותיהם הדתיים, בעיניי זה not cool. אני תומך גדול בחופש הביטוי, אבל אני נוטה להניח שאם התוכנית הזאת הייתה פוגעת בדתות אחרות, זה לא היה עובר כל כך חלק. די לנו להיזכר באותה גברת שציירה ציור פוגעני של מוחמד עם איזה שילוב של חזיר, ולהיזכר שהיא ישבה שנתיים בכלא על הדבר הזה. אם למישהו כל כך דחוף לפגוע בקודשי ישראל בשביל הרייטינג, בעיניי זה נמוך, אבל זו זכות, זה לגיטימי. מה שלא לגיטימי זה להשתמש בכספי משלם המיסים, בכסף שלי, כדי לעשות כאלה תוכניות. והפתרון הוא פשוט, צריך להפריט את תאגיד השידור הציבורי, ויפה שעה אחת קודם.

תודה, חבר הכנסת מתן כהנא. יעלה ויבוא חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מה המשמעות של הצעת החוק של צבי האוזר, של חבר הכנסת האוזר, שאנחנו דנים בה עכשיו? המשמעות שלה היא דחיית התקציב לעוד 100 ימים, מעל שלושה חודשים, המשמעות היא שרבבות ילדים שנמצאים בחסותן של תוכניות חינוכיות לא יקבלו את מה שמגיע להם, המשמעות שלה שמאות מיליוני שקלים שמגיעים לאוכלוסייה הערבית ולפריפריה לא יגיעו לרשויות האלה, המשמעות שלה שכל תקציבי התמיכות, אדוני היושב-ראש, יידחו, וכאשר תאושר הצעת התקציב בסוף השנה כבר לא יהיה זמן לחלק שום דבר. ולכן האוכלוסיות החלשות הן הנפגעות העיקריות מהאישור של הצעת החוק הזאת, אישור דחייה של התקציב בעוד 100 ימים. אבל על מה הדחייה? על מה הדחייה, רבותיי? אנחנו דוחים את התקציב ואישור התקציב, והממשלה מאשרת ודוחפת לדחייה הזאת כדי לתקן את ההסכם הקואליציוני.

לא ידעתם, לא ידעתם שאתם תגיעו ליום הזה כאשר חתמתם על ההסכם הזה?

עכשיו אתם רוצים שהחלשים ישלמו את המחיר על טעויות לכאורה בהסכם הקואליציוני? רבותיי, נתניהו לא רוצה את הממשלה הזאת. נתניהו לא רוצה את הכנסת הזאת. נתניהו רוצה כנסת שתאפשר לו להימלט מהכלא. נקודה. זה הרצון שלו. וכל כך מתאמצים בכחול לבן להחזיק את הממשלה הזאת, כל כך מתאמצים כדי להשלים עוד חודש ועוד חודשיים, אבל גם אם אתם תיכנעו וגם אם ההסכם יתוקן כפי שרוצה ביבי עכשיו, בעוד כמה חודשים הוא יחליט שהוא עושה עוד פעם קונפליקט, ועוד פעם רוצה לצאת מההסכם הזה, וינצל את ההזדמנות הראשונה בשבילו כדי לפרק את הממשלה הזאת. ולכן אנחנו נתנגד להצעת החוק הזאת. חשוב עכשיו תקציב, לא משנה חד-שנתי, דו-שנתי, תעבירו כסף לעניים.

תודה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת אופיר סופר, נמצא?

חבר הכנסת ישראל אייכלר, גם לא. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. יש שר במליאה?

כן.

הינה, שם.

אה, גלנט. השר גלנט. השר גלנט, שר החינוך. אדוני שר החינוך, שמייצג פה את הממשלה, יש לי שאלה אליך: על מי אתם עובדים?

על מי אתם עובדים? אמר פה חבר הכנסת האוזר, שהציג את הצעת החוק, שאם יהיו עכשיו בחירות אז האיתנות של משקי הבית תיפגע.

בעלות ובעלי משקי הבית במדינת ישראל משפשפים את אוזניהם בתדהמה, אם יהיו בחירות האיתנות שלהם תיפגע? על מי אתם עובדים? אתם נתתם להם מענק 500 שקל לכל ילדה וילד, ואחר כך 300 שקל לכל ילדה וילד הבאים בתור.

כשלא שמו לב, ביטלתם את מתווה הצהרונים. אז עכשיו קיבלו חד-פעמי 500 שקל, אבל יצטרכו לשלם כל חודש 350 שקל בשביל שיהיה מי שייקח את הילדה או הילד מהגן או מבית ספר בשלבים מוקדמים, משום שאלוהים יודעת, הממשלה לא דואגת שיהיה מי שייקח אותם. על מי אתם עובדים? נתתם 500 שקל לילד, אבל ביד השנייה אתם עושים תשלומי הורים משוגעים לשנה הבאה. נתתם 500 שקל חד-פעמי לילד, אבל הילדות והילדים האלה צריכים מחשב בשביל ללמוד מהבית לימוד מקוון שאתם עוד לא ארגנתם, ולא ברור לכם בכלל איך הוא קורה, ולא ברור שיש אינטרנט מתאים לדבר הזה, וגם אם יש אינטרנט, ההורים צריכים לשלם אותו. אבל אתם נתתם 500 שקל חד-פעמי לכל ילד. על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים, נתתם את המענק החד-פעמי הזה ולקחתם את המימון לנוער בסיכון לילדות וילדים שלפעמים אין להם בית. אין להם בית, ואם יש להם בית, אין להם שמץ תמיכה בבית. ואת פרויקט היל"ה הזה, שמחזיק אותם, פשוט מחזיק אותם ונותן להם סיכוי, פשוט לקחתם להם. על מי אתם עובדים? נתתם כסף גם למבוגרים, לא רק לילדים, 750 שקל למבוגר, חד-פעמי.

אבל לקחתם ביד השנייה, לקחתם את רוב מקומות העבודה שהיו לאנשים. האבטלה הגדולה ביותר בתולדות המדינה, מיליון מובטלות ומובטלים. עכשיו אתם לוקחים את החל"ת. לקחתם לאנשים את חופש התנועה שלהם, סגרתם להם את העסקים שלהם, כל אולמות האירועים, כל ענף התעופה, התיירות הפנימית, מסעדות נפגעות. אבל נתתם 750 שקל, ועכשיו אתם אומרים שאם לא נעביר את דחיית שקר כלשהו הזאת של התקציב, איתנות משקי הבית תיפגע. באמת, אדוני, איך אתה והחברים שלך בממשלה הזאת חושבים שאזרחיות ואזרחי ישראל לא מבינים שאתם פשוט עובדים עליהם ומשקרים להם ומורחים אותם? וכל מה שנועד החוק הזה לעשות זה למרוח אותם עוד חודש, חודשיים, אולי שבוע, אולי שבועיים. איך שתחליטו, מה שבא לכם. ככה או ככה, אתם פשוט ממשיכים לעבוד עליהם. תודה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. יעלה ויבוא חבר הכנסת חמד עמאר,

שלוש דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול ביקרתי בחדר המצב של היישוב ירכא, ושמעתי סקירה על כל מה שקורה ביישוב מבחינת התפתחות נגיף הקורונה והידבקות האנשים. יצאתי מאוד מעודד מהמשמעת של התושבים שם, מההתחייבות ההדדית ביניהם. ואני מאמין שעד סוף השבוע, עד סוף החודש, מצב ההידבקות ביישוב ירד כמעט לאפס. היום גם שמעתי וראיתי בתקשורת שגם פרופ' רוני גמזו ביקר ביישוב ירכא, וביקר באזור המסחרי של היישוב ירכא, וקרא לכולם לחזור לאזור המסחרי, לבקר, לקנות. וגם אני מכאן, מהכנסת, קורא לכולם, כי פרופ' גמזו אמר שהאזור בטוח. אז תחזרו לאזור התעשייה, האזור המסחרי של ירכא,

לעשות את הקניות שלכם בסופי שבוע וכל השבוע. חשוב מאוד שהיישוב ירכא יישאר חזק. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו עכשיו הוא החוק שאנחנו דנים בו היום. אני אצביע נגד החוק הזה, כל מפלגת ישראל ביתנו תצביע נגד החוק הזה. ואני רוצה להגיד לכם, החוק יעבור היום בקריאה ראשונה, אבל רק בקריאה ראשונה, כי הממשלה הזאת חיה על כוכב אחר, לא כאן. לא במדינת ישראל. כנראה ששמים לראש הממשלה המכהן וראש הממשלה הרזרבי, ניתקו אותם מהעם. לא מבינים מה קורה אצל האזרח הפשוט במדינת ישראל. לא מבינים שיש היום 800,000 מובטלים במדינת ישראל, לא מבינים שיש יותר מ-80,000 עסקים קטנים שנסגרים היום במדינת ישראל.

מתעסקים בדבר אחד, מתי הטיימינג הכי טוב והתזמון הטוב ביותר לביבי נתניהו ללכת לבחירות. בזה הם מתעסקים. לא מתעסקים באיך להציל את המשק, איך להתגבר על נגיף הקורונה. באחד הנאומים נתתי לדוגמה את יוון, נתתי לדוגמה את השכנות שלנו, ירדן.

אדוני היושב-ראש,

היום אנחנו נעביר את זה בקריאה ראשונה, בעצם הממשלה תעביר את זה בקריאה ראשונה, כי אנחנו נצביע נגד, אבל אחרי שיעבירו אותו בקריאה ראשונה, הוא ייכנס להיסטוריה של מדינת ישראל ולא יתקדם יותר,

אנחנו נלך לבחירות. כי ככה החליטו ראש הממשלה וראש הממשלה הרזרבי, שחיים על כוכב אחר. תודה, חבר הכנסת חמד עמאר. יעלה ויבוא חבר הכנסת יוסף ג'בארין.

עליכום א-סלאם. (אומר בערבית: ברשות יושב-ראש הישיבה,

כבוד היושב-ראש, מחר שנינו משתפים פעולה ברמה הפרלמנטרית באחד הנושאים הכי חשובים שמעסיקים את החברה הערבית בשנים האחרונות, וזה הנושא של האלימות:

בתור יושב-ראש הוועדה למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית, ואני, בתור יושב-ראש הוועדה לזכויות הילד, נקיים דיון

האלימות בקרב בני נוער ערבים ועל הצורך להקצות משאבים חינוכיים, חברתיים וכלכליים כדי להתמודד עם התופעה המסוכנת הזאת, ובעצם כדי להציל את הנוער הערבי שנמצא בסיכון להידרדרות לעולם האלימות והפשיעה. אני רוצה להגיד לך שהיום קיימנו בוועדה לזכויות הילד דיון מאוד חשוב על סכנת סגירת תוכניות חברתיות וחינוכיות מאוד חשובות, מאוד משמעותיות ומאוד רציניות, בלי להגזים, תוכניות מצילות חיים לנוער בסיכון ולנוער במצוקה, כאשר הדיון התמקד בתוכניות היל"ה. בתוכנית היל"ה אנחנו מדברים על יותר מ-7,000 בני נוער בסיכון, יהודים וערבים, שבלי המסגרת הזאת, שנותנת להם את המענים החברתיים והחינוכיים, הם פשוט נפלטים מהמערכת החוצה. לכן, סגירת תוכנית כזאת יכולה בעצם לסתום את העתיד בפני הנוער הזה. לפני העלייה שלי לדוכן כאן שוחחתי גם עם שר החינוך יואב גלנט בנושא הזה, על החשיבות למצוא פתרונות תקציביים לכל התוכניות הללו. כשאני מדבר על תוכנית היל"ה, התלמידים שם גם במסלול של בגרות, במסלול של לימודים, ולכן חל עליהם חוק חינוך חובה, שמחייב את המדינה להבטיח את המקום שלהם במערכת החינוך באופן שוויוני. אין דבר כזה תלמידים מסוג א' שחוזרים ללימודים ומבטיחים להם את החזרה, ותלמידים מסוג ב' או מסוג ג' שכיום יש סימן שאלה גדול על חזרתם ללימודים. תודה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. יעלה ויבוא חבר הכנסת אלי אבידר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הדור הצעיר שלנו ישלם את מחיר משבר הקורונה הכלכלי בשנים הבאות. אבל לא רק בשנים הבאות, גם עכשיו, כשאנחנו בפתחו של משבר אבטלת הצעירים הגדול בתולדותיה של מדינת ישראל. מיומו הראשון של משבר הקורונה זעקנו:

תסגרו את המשק, ואיש משרי הממשלה לא רצה לשמוע. כולם נכנעו למסע ההפחדה של נתניהו, שהכניס מדינה שלמה לחרדה: שפעת ספרדית, מאות אלפי הרוגים, קטסטרופה ברמה של אחרית הימים. כל המושגים האלה נזרקו לאוויר ערב-ערב מבלי שאיש ישאל: על בסיס מה? האם חוסר ידיעה מצדיק הערכות מצב אפוקליפטיות? כל מי שהעז להטיל ספק הוגדר כחסר אחריות.

ההזיה היחידה היא של כל אלה שלא הבינו שמסע ההפחדה הזה נועד לחלץ את נתניהו מכלא מעשיהו, גם אם הורסים עתיד של מיליונים על הדרך. אז עכשיו אנחנו בתוך קטסטרופה אמיתית, קטסטרופה כלכלית. צעירי מדינת ישראל בגילי 20 עד 40 הם הנפגעים העיקריים בשוק העבודה הישראלי. לא מדובר בכמה אלפים, אלא ב-1.8 מיליון מאזרחי מדינת ישראל, שהם המרכיב המשמעותי ביותר בשוק העבודה. זוהי אוכלוסייה שבשנותיה הראשונות בונה את העתיד שלה דרך לימודים ועבודה בעבודות מזדמנות, ושרוב הוצאותיה הן על דיור, לימודים וחיסכון לעתיד, וכעת לא נותר להם כלום. על פי ההערכות, תקשיבו טוב, חברי הכנסת, סטודנט אחד מתוך שלושה ינשור מהלימודים בשנה הקרובה לאור חוסר היכולת לשלם את שכר הלימוד. אין להם אפילו יכולת לממן את ההוצאות הבסיסיות שלהם. סטודנטים כבר היום נזרקים מהמעונות. האוניברסיטאות, שגם הן חשופות למשבר, נאלצות לדרוש את שכר הלימוד ושכר הדירה. ולמי הצעירים במדינת ישראל מחכים? הם מחכים שמישהו יחשוב עליהם? נתניהו חושב אך ורק על עצמו, ויש לו רק סיוט אחד: מדים בצבע כתום. לא מעניין אותו העתיד של הצעירים, לא מעניין אותו מה קורה להם. ועד שהם לא יצטרפו למחאה, שום דבר לא ישתנה. חברותיי וחברי הכנסת, נתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים, כי יש 1.8 מיליון צעירים שחייבים לדאוג להם שלא ייזרקו מתחת לגלגלים. הצעירים האלה חייבים להצטרף למחאה,

להישאר בה עד שנתניהו יתפטר. תודה רבה, אדוני. תודה, חבר הכנסת אלי אבידר. חבר הכנסת אחמד טיבי, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, כבוד יושב-ראש האופוזיציה יושב-ראש האופוזיציה, סיעת הליכוד ללא חברים, כל אחד מכם ראה את הסרטון של הפועלים הפלסטינים ששוטרי מג"ב

התעמרו בהם,

השפילו אותם לעיני מצלמות. מי שצילם זה אחד התוקפים. חבורה של קלגסי משמר הגבול, קלגסים ממש. עכשיו אומרים: אה, אתם מסיתים את הפלסטינים. למה צריך להסית? מי מסית את הפלסטיני נגד הכיבוש? הכיבוש עצמו, שוטרי המג"ב האלה. חבורת נבזים, נפשעים, תת-רמה, תת-אנושיות. הלב נקרע לראות את הדברים, את התמונות האלה. יש כאלה שלא רצו להמשיך לראות את הסרטון.

אתה שומע על בית דין צבאי שגוזר שלושה חודשי מאסר עבודות

על חייל שירה מתוך עמדה מבוצרת על אבא שלא תקף, לא איים, ירה בו והרגו. שלושה חודשי עבודה. מה המסר של הצבא לחיילים האלה? אתה יכול לירות בפלסטיני, להרוג אותו, או שאתה מקודם, ושום דבר, שום שערה משערות ראשך לא תיפול. ואז אתה רואה היום בבוקר גבר בן 60, עם ליקויי שמיעה ודיבור,

והחמושים במחסום, חמושי המחסום, יורים בו. למה הם יורים? הם יודעים שהם לא יוענשו, הם יגידו: זה פלסטיני, חשבנו שהוא יורה בנו, זה ההסבר האוטומטי, וכולם יאמינו. תראה את הפייסבוק, אומרים: למה לא שמו לו כדור בראש? עם אלה צריך לעשות שלום, לא כדורים. אי-אפשר לקבל שלום וליהנות משלום אם אתם עושים שלום עם כל העולם ואתם ממשיכים לירות בפלסטינים. אין מעקפים, רק דרך הפלסטינים אפשר לעשות שלום. לא עם כל העולם הערבי והאסלאמי, רק עם הפלסטינים. אם אי-אפשר לעשות שלום עם האימא מעזה שנמצאת תחת מצור או הגבר מחברון שיכול לקבל כדור בראש, עם מחסום, בלי מחסום או הצעיר משכם, אף אחד לא יזכה בשלום. וכל הביטויים על שלום זה fake peace, פייק שלום. תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי. אחרון הדוברים, יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שהממשלה והקואליציה הזאת באות הנה להצביע על החוק הזה של דחיית התקציב, שיעלו קודם לדוכן הזה ויבקשו סליחה. אתם צריכים לבקש סליחה מאזרחי ישראל, להתנצל בפניהם במבט מושפל. ב-17 במאי הקמתם ממשלה, הודעתם שזו שעת חירום ואתם מקימים ממשלת חירום לאומית. צריך להעביר תקציב במהירות האפשרית, זה היה ההסבר להקמת הממשלה. אמרתם שעת חירום, בשעת חירום שמים הכול בצד: את כתבי האישום של ראש הממשלה, את חילוקי הדעות, כל הדברים שנאמרו במערכת הבחירות, הכול הצידה, כי זו שעת חירום, מייד צריכים להעביר תקציב למען אזרחי ישראל, בשביל הרווחה, בשביל המובטלים, בשביל התמודדות עם המשבר. והיום אתם באים הנה ואומרים לנו: רגע, רגע, תנו לדחות בעוד 100 יום. 100 יום כבר עברו, עכשיו רוצים לדחות בעוד 100 יום,

תדחו בעוד 100 יום כי אתם לא מסוגלים לעשות החלטה נורמלית אחת? כל מה שאתם עושים פה היום זה להנציח את הכישלון הטוטלי של הממשלה הזו, של ראש הממשלה הזה, בטיפול במשבר הקורונה. אז אם כבר נכשלתם, תעלו הנה ותבקשו סליחה. תבקשו סליחה מהמובטלים, תבקשו סליחה מהצעירים, תבקשו סליחה מעסקים קטנים שפשטו את הרגל, תבקשו סליחה מכל האנשים ששיקרתם להם כשהקמתם את הממשלה הזו.

תודה, חבר הכנסת יאיר לפיד. יסכם את הדיון חבר הכנסת צבי האוזר. אנחנו עולים להצבעה למעלה.

צביקה, קח זמן, קח זמן.

תמהר. החיפזון מהשטן. קח זמן, מכונת ההנשמה התחילה. חברי הקואליציה נוהרים להצבעה. אדוני היושב-ראש, אני חייב לך חובה.

חושב שבנאום הקודם שלי זו הייתה פעם ראשונה שאתה היית יושב-ראש ואני נאמתי, ומשום מה נשמט הדבר מזיכרוני ולא בירכתי אותך. אז אומנם זה כבר מאוחר ואולי הכנסת בסוף תתפזר, אבל אני מברך אותך ושמח לעמוד כאן כשאתה לצידי. אדוני היושב-ראש, לא רק אותך אני רוצה לברך, אני גם רוצה לברך היום את תושבי העיר אריאל. אני לא יודע אם חבריי חברי הכנסת יודעים, אבל היום,

מציינת העיר אריאל, סיפוח, היית מאמין, חבר הכנסת שטרן? 42 שנים לייסודה.

יש כאלה בסביבתך שהיו רוצים לא לראות את אריאל על המפה, היו רוצים להזיז, לפנות. 42 שנה. גברים, נשים, ילדים,

למעלה מ-20,000 תושבים, באזור ה-22,000 תושבים. יש בהם ותיקים, יש בהם עולים חדשים. אני מקווה שחלקם צופים בנו ברגעים אלה. יש באריאל שבט צופים, יש באריאל היכל תרבות, תזמורת קאמרית, אפילו אוניברסיטה.

חבר הכנסת שטרן, באוניברסיטה יש פקולטה לרפואה.

זכיתי בתור חבר הוועדה לתכנון ולתקצוב להרים את האצבע לפתיחתה של פקולטה לרפואה נוספת בישראל. אז חשבו שאולי אין צורך ברופאים, והינה הגיע אותו נגיף קורונה,

ומבינים עד כמה אנחנו צריכים רופאים, ילמדו איפה שילמדו. תיירות, אתה הפכת למורה דרך, אתה מסביר לנו על העיר כאילו אנחנו לא יודעים מה זה ואף פעם לא היינו שם, חבר הכנסת סובה, תתפלא לדעת שיש כמה מבין חברינו שלא מכירים היטב את אריאל, עיר ואם בישראל. אני לא מאמין. אני בטוח שאתה מכיר. אתה יודע כמה יוצאי מדינות חבר העמים, לימדתי באוניברסיטה שם. לימדת באוניברסיטה? לימדתי באוניברסיטה שם.

לימדתי. לימדת.

תבורך. תראה, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר,

יש שלא מכירים, ואני מציע לך אולי בהזדמנות זאת להציע לחברים שאינם מכירים, אולי סיור מודרך. נעשה את זה יחד.

אנחנו לא נעשה שיימינג ונגיד מי לא מכיר. אבל גם אם מכירים, זו הזדמנות טובה לברך את אריאל על יום הולדת 42 שנה, ואני בטוח,

שאתה מצטרף לברכות.

אני מצטרף, בוודאי. אז אני שמח. מפה אני מברך את כל תושבי אריאל. אני חושב שצריך גם להיזכר בזכרו של רון נחמן, שהיה ממקימי אריאל. ודאי, איזו שאלה. ואני גם מברך את ראש העיר הנוכחי אלי שבירו. ודאי, איזו שאלה. אז אני אצטרף לברכות של חבר הכנסת יבגני סובה, שהזכיר כאן, פה אין קואליציה ואופוזיציה בכלל. חבר ותיק, רון נחמן, זיכרונו לברכה. הוא היה כאן, בכנסת הזאת, ובאמת, במו ידיו הגשים חלום, הפך חלום למציאות, אותה מציאות שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אנחנו גם מברכים את ראש העיר שבירו, שמנהל היום את העיר הזאת.

ראש העיר אלי שבירו היה המפקד שלי בצבא, אז גם אני מברך אותו.

למדת פה את כל הסודות, אני מוסיף,

שהבן שלי לומד באוניברסיטת

אל תחנך אותנו על אריאל, צביקה.

יש פה, אני לא יודע עד כמה העיתונאים צופים בנו, אבל אט-אט מתגלות פניה היפות של הכנסת, פניה המגוונות, והסכמה לאומית, שפעם לא הייתה והיום קיימת, על אריאל. הינה אומר חבר הכנסת לפיד שבנו לומד באותה פקולטה. מה הוא לומד, חבר הכנסת לפיד? אנתרופולוגיה וקרימינולוגיה. אנתרופולוגיה וקרימינולוגיה. מה שאומר שאני אצטרך להמשיך לעבוד. אתה יודע, אנחנו יכולים להרחיב. אמרו לי שיש זמן, אט-אט האנשים מתקבצים. אנחנו יכולים להחליף עמדות של אבות לבנים.

עד איזה גיל זה? עד המוות.

נתתי את המימון להפוך לאוניברסיטה. אתה יודע, המשך הדברים שלי על אריאל הם בדיוק אליך, חבר הכנסת לפיד.

במסגרת אותה הסכמה לאומית, קונסנזוס, הבנה, באשר לאריאל, לרקמת החיים שם, לעיר ואם בישראל. מציעים פה כסף לאוניברסיטת אריאל. בדיוק באתי לקחת. הינה גם השר האחראי. כי כמו אריאל, חבר הכנסת לפיד, יש 130 יישובים ביהודה ושומרון, 130 קהילות. במצטבר אפשר להגיד שכחצי מיליון, קרוב לחצי מיליון אנשים גרים שם.

היית מזכיר הממשלה, אתה זוכר גם איך הקפיאו בנייה באריאל. כמה יחידות דיור ממשלת נתניהו אישרה באריאל?

ומדוע אני מרחיב על אריאל,

חבר הכנסת לפיד, תיזכר בזה. אני בטוח שתושבי אריאל לא, מהמספרים,

הייתי אומר, שדולה למען אריאל פה. אולי קמה לה אגב אורחא,

השדולה למען אריאל ובנותיה.

אני לא יודע אם אתה יודע, חבר הכנסת סובה, שאת אריאל הקים גרעין תל אביב. גרעין תל אביב. חברים מהתעשייה האווירית והתעשייה הצבאית, אם אני לא טועה, שגרו בתל אביב, ואתה יודע, התקדמו מזרחה. צביקה, זה לא שמאל, חלילה, לא שמאל. חלילה. חברים, אנחנו באווירה של פיוס, של הסכמה לאומית. מדברים פה על הבנים, על דור הבנים. צביקה, למה אתה לא?

עוד כמה דקות יהיה הפולמוס הראוי לבית זה. אבל אני אומר לך, חבר הכנסת לפיד, למה אני מזכיר את אריאל, כי בשבוע שעבר הנחתי הצעת חוק להחיל את חוק-יסוד: משאל עם גם על אריאל וגם על 130 קהילות, אנשים, בני אדם. ראוי להציב אותו סטנדרט, בשם השוויון, ולומר שבמידה שמדינת ישראל תקבל החלטה, תקבל החלטה, חלילה, בעיניי, בלתי סבירה ובלתי הגיונית להזיז אנשים מביתם, לפנותם, יהיה זה בדרך הדמוקרטית היחידה שאפשר לקבל אותה: דרך המופיעה במצע יש עתיד, דרך המופיעה במצע תל"ם, דרך המופיעה במצע כחול לבן, דרך המקובלת, נדמה לי על כל מרכיבי הקואליציה, במשאל עם, לא בשום דרך אחרת. כך ראוי למדינה דמוקרטית,

חבר הכנסת לפיד, וכפי שציינת, בנך לומד שם, שאתה מבין מהי קהילה, מה המשמעות, שבמאה ה-21 לא תעלה על הדעת הזזת אנשים. אבל אם זה איזשהו פתרון, הוא יוכרע אך ורק בדרך כזאת. חבריי חברי הכנסת, כולכם יודעים ומכירים את עמדותיי,

משכבר הימים. תמכתי בהחלת ריבונות בשטח ביהודה ושומרון המצוי תחת שליטה ישראלית. אחרי 53 שנים נדמה לי שתפיסה צבאית זמנית איננה הולמת את ההסדר הראוי.

גם חושב שעמדתי זו איננה עמדת מיעוט. היא עמדה רחבה, מקובלת, הייתי אומר אפילו עמדת רוב. היא גם באה לידי ביטוח בתוכנית פורצת הדרך, תוכנית המאה של הנשיא טראמפ. אולם התבשרנו השבוע שבמסגרת אותו דיון בין-לאומי על הסכמות בין ישראל לבין בעלת בריתה ארצות הברית, אותה החלטה שאמורה הייתה להתקבל, ייתכן שגם בכנסת זו, על החלת ריבונות, נדחית. האוזר, כל הזמן, סן רמו, מה יהיה? עוד מעט נגיע גם לסן רמו, ידידי. התבשרנו על הסכם, הייתי אומר היסטורי, הסכם שלום שנדמה לי שרוב מוחלט של חברי הבית מברכים עליו, וכחלק מאותה הסכמה, אותה הכרעה היסטורית של החלת ריבונות נאלצת להידחות. ואני הצעתי לקחת את המרכיב אולי המהותי, החשוב ביותר, בהחלטת ריבונות, ואסביר מדוע, שהוא החלת חוק-יסוד: משאל עם גם על אותם יישובים שיושבים באזור שעליו מתוכננת או מתועדת החלת ריבונות. אמרתי: בואו נקדים זאת ונסדיר את הדבר הזה. אגיד מדוע אני רואה את רעיון חוק-יסוד: משאל העם אולי כרעיון הליבה או רעיון מרכזי בהחלת ריבונות, הגם שיש בה חשיבות, ואציין את ההוויה הפוליטית-מדינית שחווינו כאן בארץ הזאת ב-30 השנה האחרונות. הווי ידוע, מדינת ישראל החילה ריבונות על רמת הגולן ב-1981, וחמש ממשלות בחמישה הרכבים שונים ניהלו משא ומתן על עתיד הגולן גם אחרי החלת ריבונות. השוני בין אותן שנים, שבהן ניהלו משא ומתן גם אחרי החלת ריבונות, למצב שהשתרר אחרי 12 במרץ 2014, עת הבית הזה קבע את חוק-יסוד: משאל עם, השוני הוא שאת אותם הסדרים שנזרקו באוויר ונדונו, על רמת הגולן, על גבולותיה של ירושלים, אי-אפשר כבר להעביר ככה, באיזשהו מחטף, בחשכת ליל כאן בבית הזה, כי אם הדבר יוצג, הוא יונח להכרעתו של העם. עכשיו, למען הסר ספק אני רוצה לחדד ולהבהיר: אני חושב שהרעיונות לרדת מרמת הגולן, לסגת מרמת הגולן, היו רעיונות עוועים. אנחנו רואים היום, במלאת קרוב לעשור למלחמת האזרחים בגולן, עד כמה רעיון משוטה היה הרעיון לרדת מרמת הגולן, עד כמה ישראל הייתה יכולה להיפגש בכוחות דאעש על סף טבריה, או בכוחות איראניים. ואם מישהו חושב שהיה הדבר מביא שלום, הרי הוא יודע היום שהיה מביא מלחמה גדולה, גדולה מאוד, עם הרוגים ונפגעים, אם הייתה נעשית אותה טעות היסטורית של ירידה מרמת הגולן. וברור לי שהיום, ב-2020, הבית הזה ברובו מבין עד כמה היינו על סף טעות היסטורית, עד כמה הדבר חסר אחריות היסטורית וחסר אפשרות היסטורית, ועד כמה אותו חוק-יסוד: משאל עם נועל, נועל את העניין. ולא תקום כאן ממשלה שבחשכת ליל תרד מרמת הגולן, כי הדבר יגיע למשאל עם. ואותו הסדר שמציג את מח העצמות של החשיבה הדמוקרטית, שהכרעות היסטוריות כאלה יש להן מנגנון לקבלת החלטה, אי-אפשר בעסקאות, בדילים, לעשותן, הדבר הזה יחול, ויחול גם באשר ל-130 קהילות, יישובים, אנשים ביהודה ושומרון. חבריי חברי הכנסת, רבים מביניכם משוחחים איתי באשר להסדרים מדיניים עתידיים, באשר לתוכנית המאה. רבים שאלו אותי: האם בשבתך כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון אתה מכיר את המפות? ואני רוצה להגיד לכם, חבריי מימין ומשמאל: לא מדובר במפות, לא מדובר בקווים, לא מדובר באחוזים, מדובר בראש ובראשונה באנשים, חצי מיליון ישראלים שחיים היום מעבר למה שמכונה קו ירוק. ואם מישהו חושב, שלושה מיליון פלסטינים. גם פלסטינים חיים. ואם מישהו חושב שבמאה ה-21 אפשר להזיז אנשים ככה, זה לא קיים, אין לזה היתכנות. אין אפשרות לבוא ולהגיד לאנשים: טלו את מיטלטליכם ונועו. אתה זוכר את הוויכוח בין א"ב יהושע לאנטון שמאס?

אין דבר כזה היום, טלו מיטלטליכם ונועו 100 מטר, לא מזרחה ולא מערבה. אני חוזר ואומר שההסכמה המינימלית כאן בבית הזה היא לכללי משחק. ואני מצפה ממך, חבר הכנסת יאיר לפיד, להבהיר כאן ועכשיו שאתה תומך בדבר, כפי שתמכת, ואני מכיר את זה, וחבר הכנסת בוגי יעלון כאן נמצא, ואני יודע שהוא תומך בזה. לכן, מעבר לזכותה ההיסטורית של ישראל בשטח, והזכירו פה את סן רמו, ודיברתי על כך, והקשרי הביטחון, יש את אותה תפיסה הומניסטית, שמביאה לידי ביטוי את כבוד האדם, את זכות הקניין, והיא מחייבת את כל הבית הזה להגיע לאותה הבנה. ולכן, חברים, בכוונתי לבוא בדברים עם סיעות הבית בימים הקרובים, אדוני היושב-ראש, כולל כל סיעות הקואליציה,

ולהביא להסכמה לאומית רחבה להעברת החוק הזה בשלוש קריאות, שיחיל את חוק-יסוד: משאל עם גם על יישובים ביהודה ושומרון. הדבר ישמש הסכמה מינימלית בבית, לרבות בעת בחירות.

אדוני היושב-ראש, סיבה נוספת לדחות את פיזור הכנסת ולקבל את הצעת החוק המונחת כאן בפניכם. ואני לא אחזור על הדברים שהצגתי בפתיחת הדברים, אבל יציאה לבחירות עכשיו תהיה בחזקת התאבדות לאומית, בעיטה בפרצופו של הציבור. אני קורא לכל חבריי לתמוך בהצעת החוק, המונחת בפניכם בקריאה ראשונה, לדחייה של מועד פיזורה של הכנסת, וכמובן מנצל את ההזדמנות הזו לקרוא לכולכם לתמוך בהצעת החוק שאניח בזמן הקרוב להחלת חוק-יסוד: משאל עם, אותו רעיון דמוקרטי, גם על יישובי יהודה ושומרון. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת האוזר. חברות וחברי הכנסת, הממשלה ביקשה לקיים הצבעה שמית על הצעת החוק. לפיכך אנחנו נעבור להצבעה שמית על הצעת חוק-יסוד: הכנסת

הוראת שעה) (התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב), בקריאה הראשונה. מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת.

קריאה >> (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר,

אדלשטיין, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי,

זאב אלקין, בעד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו, בעד דוד ביטן,

רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

אליהו ברוכי,

אינה נוכחת ניר ברקת, בעד יוסף ג'בארין,

יאיר גולן, נגד מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר,

צבי האוזר,

ניצן הורוביץ, נגד עמית הלוי,

צחי הנגבי,

יועז הנדל,

שרן מרים השכל,

מיכל וונש,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ'

אליהו חסיד,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי,

יוסף טייב,

יעקב טסלר, נגד דסטה גדי יברקן, בעד היבה יזבק, נגד עומר ינקלביץ'

משה יעלון,

אלי כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח

כהן,

מירב כהן, בעד

אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח,

עופר כסיף,

אופיר כץ,

חיים כץ,

ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

אוסנת הילה מארק,

פטין מולא,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

יעקב מרגי,

משולם נהרי, בעד אבי ניסנקורן,

בנימין נתניהו,

סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי,

גדעון סער,

מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, נגד ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

טלי פלוסקוב,

אורלי פרומן,

תהלה פרידמן, בעד עמיר פרץ, בעד רפי פרץ,

אורית פרקש הכהן,

עינב קאבלה, בעד אנדרי קוז'ינוב, נגד אלכס קושניר,

יואב קיש,

אריאל קלנר,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, בעד עידן רול, נגד יואל רזבוזוב, נגד יפעת שאשא ביטון, בעד אנטאנס שחאדה, נגד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

הילה שי וזאן,

מיכל שיר סגמן,

עפר שלח,

בעד רם שפע, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד נא לקרוא בבקשה שוב בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח

אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת יצחק כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת סונדוס סאלח, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת האם נמצאים במליאה חברי כנסת או חברות כנסת שמעוניינים להצביע וטרם עשו זאת? אם כך, תמה ההצבעה. המזכירה, נא לסכם את התוצאות. חברות וחברי הכנסת להלן התוצאות: בעד הצעת החוק 62, נגד, 38, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50,

שעה) (התפזרות בשל אי-קבלת חוק התקציב) עברה

ותועבר לוועדת הכספים לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו נעבור לסעיף הבא על סדר-היום: הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש, תיקון מס' 67 והוראת שעה), התש"ף 2020, בקריאה הראשונה. יציג את הצעת החוק שר המשפטים אבי ניסנקורן. איפה שר המשפטים? איפה שר המשפטים, הוא נמצא כאן?

אדוני שר המשפטים, בבקשה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש,

67 והוראת שעה), התש"ף 2020, נועדה לסייע למשקי הבית והעסקים בישראל אשר מתקשים לשלם את חובותיהם בעקבות משבר הקורונה. ההגבלות השונות אשר הוטלו בחודשים האחרונים על אזרחי ישראל צמצמו באופן משמעותי את הפעילות הכלכלית במשק. הירידה הפתאומית והמתמשכת בהכנסות גרמה לכך שאנשים רבים, שבימים כתיקונם עומדים בהתחייבויות שלהם בזמן, לא מצליחים לפרוע תשלומים ומוצאים את עצמם אל מול מערכת ההוצאה לפועל, חלקם בפעם הראשונה בחייהם. לא שומעים. תגביר את הקול שלך. במצב זה אנו מחויבים להביא פתרונות אשר יסייעו לאנשים להתמודד עם החובות שנוצרו להם.

בהצעת החוק מוצע לקבוע מכלול של הסדרים בתחום ההוצאה לפועל אשר ייתנו מענה לצרכים הייחודיים שנוצרו בעקבות משבר הקורונה. כך למשל, מוצע לקבוע הסדר תשלומים מיוחד, שלפיו הזוכה יקבל תשלומים באופן חודשי מבלי שיצטרך לפעול לגביית החוב. החייב מצידו יקבל הפחתה של העלויות בתיק, לרבות הפחתה של 50% בריבית הפיגורים, וגם יהיה מוגן מהליכי גבייה. מי שאין ביכולתו לעמוד בהסדר התשלומים יוכל לפנות לרשם ההוצאה לפועל, אשר יהיה רשאי לפרוס את החוב לתשלומים לתקופה של שש שנים.

מוצע להאריך בהוראת שעה מועדים שונים בהליכי ההוצאה לפועל על מנת לאפשר לחייבים זמן נוסף להתאושש מבחינה כלכלית ולהסדיר את חובם. עוד מוצע לקבוע שבאופן זמני לא יבוצעו צווי הבאה ולא ייתפסו רכבים. מוצע גם להחמיר את התנאים לביצוע הליך עיקול מיטלטלין. מכיוון שמדובר בפתרונות ייחודיים לתקופת הקורונה, רוב ההוראות מוצעות כהוראת שעה אשר ניתן יהיה להאריך במידת הצורך. הכנסת מתבקשת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה ולהעבירה לוועדת החוקה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. הצעת החוק במהותה מטרתה להקל על חייבים בתקופה הקשה הזאת, תודה. תודה לשר אבי ניסנקורן. אנחנו נתחיל עם רשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מתן כהנא, נמצא באולם? לא נמצא, חבר הכנסת חמד עמאר, נמצא באולם? לא נמצא, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, חבר הכנסת עופר כסיף, חבר הכנסת עמית הלוי, חבר הכנסת אליהו חסיד, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, מוותר, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה,

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, איך שאמרנו, ואנחנו חוזרים ואומרים: כשהממשלה מביאה הצעות חוק שמיטיבות עם האזרח ומקילות על האזרח, אדוני היושב-ראש, במיוחד בעת מצוקה, ואנחנו נמצאים בעיצומו של משבר הקורונה, שהוא משבר בריאותי אבל בהחלט הוא משבר כלכלי, ואנחנו רואים את המספרים, כמיליון מובטלים, עסקים קורסים, אנשים פושטי רגל והעסקים לא מקבלים את הפיצוי שהם צריכים לקבל, טוב שעושה הממשלה שמביאה הצעת חוק זאת, תיקון לחוק ההוצאה לפועל, שמאריכה את התקופות של החייבים, שנותנת להם אפשרות לפרוס את התשלומים ושנותנת להם את האפשרות להתארגן על מנת שיוכלו לעמוד בחובות שהם צברו בתקופה הזאת. אני חייב כאן, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ודיברנו עכשיו עם כבוד שר המשפטים, לומר שיש עוד הצעת חוק חשובה מאוד שגם היא מטיבה עם החייבים, והיא ביטול הגבלת רישיון הנהיגה. כזכור לך, כבוד היושב-ראש, הצעות אלה שלי ושל חברי הכנסת שלמה קרעי, חמד עמאר, חברי ג'אבר עסאקלה ושרן השכל עברו בקריאה טרומית, ואנחנו חיכינו להצעת החוק הממשלתית. כבוד שר המשפטים עכשיו בישר לי שהממשלה אישרה היום את הצעת החוק הזאת, והוא מנסה להביא את זה לקריאה הראשונה במליאה, ואז אולי ככה נוכל עוד השבוע או בשבוע הבא לחוקק את זה בקריאה שנייה ושלישית, וככה כ-150,000 נהגים, פחות או יותר, יוכלו לקבל את רישיון הנהיגה שלהם ולחזור ולהתפרנס ולחיות בכבוד. לכן, כמובן, אנחנו ברשימה המשותפת בעד הצעת חוק זו. תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת עודד פורר,

אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת ניצן הורביץ,

חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שעה קלה חברי אלי אבידר בירך בערבית על ההסכם שלום עם ערב, איחוד האמירויות. עם איחוד האמירויות. כנראה בראש אני גם חושב על ערב הסעודית. קודם כול, גם אני מברך על ההסכם. כולנו בירכנו על ההסכם. אבל אם מישהו חושב שהכסף מדובאי יבוא ויציל את כלכלת ישראל, זאת אשליה. שלא יחיה בסרט, שכנראה בסביבתו של נתניהו מייצרים את הסרט הזה.

הם יודעים לעשות הפקות טובות של סרטים. תראו, למה אני אומר את זה בציניות? משום שהמצב בכלכלת ישראל הוא עגום. לא צריך להיות חכם גדול בשביל לפתוח עיתון בבוקר ולראות במילים גדולות את המילה "מיתון". אנחנו לא מתקרבים למיתון, אנחנו כבר עמוק בתוך המיתון. כשאני מדבר על המיתון אני מייד נזכר שבעשר השנים האחרונות סיפרו לנו שאנחנו בנס כלכלי, שאנחנו, הודות לממשלת ישראל, חיים במדינה שהכלכלה שלה הכי חזקה בעולם ואנחנו בנס כלכלי. רבותיי, בדקתי מה זה המושג הזה, נס כלכלי. אדוני היושב-ראש, אחרי מלחמת העולם השנייה בגרמניה היה נס כלכלי: תוך עשר שנים, למרות התבוסה שלה, ולמזלנו הייתה תבוסה שלה במלחמה, קרה נס כלכלי בגרמניה. בשנות החמישים ובשנות השישים היה נס כלכלי ביפן. יפן התקדמה בשני עשורים, ואכן קוראים לזה נס כלכלי.

אפילו הייתה בדיחה בברית המועצות: איך זה ייתכן ששתי המדינות האלה הפסידו במלחמה וחיים בהן הרבה יותר טוב מאשר אזרחי ברית המועצות, זה נס כלכלי. היה גם נס כלכלי ביוון בשנות השישים והשבעים, נס כלכלי בשבדיה, כשבאמת הייתה צמיחה בכלכלה. אבל רבותיי, אני לא שמעתי איש בהיסטוריה של מדינת ישראל אומר שהיה נס כלכלי. הייתה אינפלציה בשנות השמונים, ותסתכלו כיצד ממשלת האחדות בשנות השמונים התגברה על האינפלציה, אני לא הייתי אז פה, אבל למדתי את זה היטב. לא היו מחלוקות אז, בשנות השמונים, בשביל להתגבר על המשבר הכלכלי, כפי שאנחנו רואים את המחלוקות היום בין השחקנים הקואליציוניים. כשאני מדבר על המיתון, אני לא מסתכל בעיתונים ואני לא מסתכל על הכותרות של העיתונים. אני מסתכל על אנשים שתכננו לעשות חתונות, שילמו מקדמות, ועכשיו נשארו בלי חתונות ובלי מקדמות. כשאני מדבר על המיתון, אני מסתכל על אנשים שקנו כרטיסי טיסה, הזמינו חופשה, ביטלו להם את הטיסה ועכשיו אף אחד לא משיב להם את הכספים. כשאני מדבר על המיתון, אני מסתכל על בן אדם שקנה אוטובוס, שילם בכל חודש את ההלוואה, ואין לו הסעות, הוא לא יכול להרוויח וגם לשלם על האוטובוס, אני מדבר על חברת ההסעות. כשאני מדבר על המיתון, אני מדבר על 140,000 משפחות שביקשו מהבנק שלהן לדחות את המשכנתה. וכשאני מדבר על מיתון, אני מדבר על כל הצעירים שאין להם ילדים עד גיל 28 והם לא זכאים לדמי אבטלה. רבותיי, מדינת ישראל כבר עמוק בתוך המיתון, ומי שחושב שהסיפור עם מדינה כזאת או אחרת,

עם שלום כזה או אחר, יכול לחפות על זה, הוא טועה ובגדול. תתחילו להסתכל למציאות בעיניים.

תודה, חבר הכנסת סובה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה, שלוש דקות.

היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הדקות שיש לי כאן, מעל בימת הכנסת, לספר משהו שהוא למעשה שגרת היום-יום, אבל את יום העבודה שלי התחלתי היום בעיר שדרות. ביקרתי בביתם של תושבים שלפני יומיים ביתם נפגע מרקטה, שתיתי איתם תה בהריסות בחוץ, מחכים לנציגי מס רכוש. פגשתי את אדון יעקב טויטו, פגשתי את הגברת דליה, שסיפרה לי שהנכד שלה רועד מכל סגירת דלת. בסך הכול שעה מכאן, מהכנסת, וזה עולם אחר, שגרה בלתי נסבלת. אנשים חיים ככה יום-יום, וזה נראה לנו כאילו הכותרות כבר לא תופסות את מה שהיה לפני יומיים אבל זה מצב בלתי נסבל. וחשבתי לעצמי, הרי דין שדרות וכל יישובי הדרום כמו תל אביב, כמו ירושלים. אנחנו מתארים לעצמנו מה היה קורה אילו הייתה נופלת רקטה אחת, שעושה פחות מהנזק הזה, באחד מיישובי המרכז? כל הארץ הייתה מזדעזעת. אסור לנו להתרגל למצב הזה. אין ספק שכוחות הביטחון והממשלה עושים את המקסימום, ואמרתי להם, אבל כשמדברים על הרתעה, וכשדיברנו גם בוועדת החוץ והביטחון על ההחלטה של בית המשפט העליון על אי-הריסת ביתו של המחבל שהרג את עמית בן יגאל, שזה בדיוק מה שמבטא כוח ההרתעה, על זה אנחנו מדברים. הרתעה חייבת להיות יום-יום, רגע-רגע, לא להתרגל אפילו לרקטה אחת. זו שגרה בלתי נסבלת.

תושבי הדרום וכל היישובים צריכים לדעת שזה שליבנו איתם,

כי בסוף את ההריסות הם אוספים, בסוף הנזק היום-יומי, הנזק הנפשי של ילדים קטנים שרגילים לצליל של האזעקה, ולא מתרגלים וגדלים עם פצעים ועם חריטות עמוקות בלב, אסור לנו להתרגל לזה. אבל ליבנו איתם ואנחנו קוראים מכאן לממשלה, לכוחות הביטחון, להראות לכל מי שפוגע בהם שהדבר הזה לא ישתלם.

תודה רבה, חבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת סעיד אלחרומי. תודה, אדוני היושב-ראש. הבוקר במחסום קלנדיה נורה ונפצע אדם בשנות השישים לחייו, אדם בעל מוגבלות, אדם חירש, שלטענת השוטרים, המאבטחים, הם קראו לו כמה פעמים, הוא לא נשמע לקריאות וירו בו. המקרה הזה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

רק לפני כמה חודשים כל העולם רעש לאחר הרצח של איאד אלחלאק פה, בירושלים, כאשר אדם בעל מוגבלות, אדם שהיו צריכים לשמור על חייו ולא לפגוע בו, נורה ונהרג על ידי שוטרים. לפני איאד אלחלאק, תקופה לא ארוכה, אדם מוגבל נפשית מראש העין. הגיע שוטר לשם ולאחר עימות האדם הזה גם כן נורה ונהרג. אדוני היושב-ראש, אין מי שיגן על בעלי המוגבלות מפני כוחות הביטחון. כל מפגש בין איש ביטחון, בין שוטר, לבין אדם בעל מוגבלות, בסיטואציה מסוימת, הסיומת שלו זה פציעה או הריגה של בעל המוגבלות. לאחר הרצח של איאד אלחלאק, שעדיין לא ראינו במצלמות איך הוא נורה,

לא הוציאו את זה, פתאום אין מצלמות. פתאום נעלמו המצלמות, הוקמה ועדה בין כמה גורמים. אבל תארו לעצמכם מי החליט להיעדר מהוועדה הזאת?

נציגי המשטרה החליטו פתאום להיעדר ולהחרים את הישיבות של הוועדה הזאת, שתבחן ותלמד מה עושים במפגש בין איש ביטחון, משטרה, משמר הגבול, שוטר, שומר, לבין אדם בעל מוגבלות. הוועדה הזאת, אני לא יודע למה תוביל, אבל כבר עכשיו מה שפורסם הוא שאנשי משטרת ישראל, השר אוחנה כנראה הורה להם שלא להגיע לשם. לאן הם רוצים להוביל אותנו, לעוד הרג של בעלי מוגבלות? מי יגן על האנשים האלה? מי יגן על האנשים המוגבלים האלה, כאשר אנחנו ראינו הבוקר את התוצאה הברורה של חוסר ההתחשבות והזלזול באוכלוסייה החלשה הזאת? תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. יעלה ויבוא חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני שמח שמדי פעם יוצא לי לעלות לבמה ולהגיד שאני תומך בחוק שמביאים. זה לא קורה הרבה, לצערי, אבל זה חוק טוב, זה חוק שעושה טוב לאלה שנקלעו למצבים קשים, גם לפני הקורונה וגם בזמן משבר הקורונה. אני חושב שגם מה שאוסאמה חברי הזכיר לפני כמה דקות,

החוק השני שבדרך

חידוש רישיונות נהיגה, חידוש רישיונות נהיגה בגין חובות הוצאה לפועל, זה בדרך לפתרון, אני מקווה. אבל בואו נסתכל מה לא קורה עד עכשיו. בואו נזכור שאנחנו מנסים להיטיב עם אוכלוסיות מוחלשות מכל הכיוונים, אבל יש אוכלוסיות שאנחנו עדיין לא מספיק עושים בשבילן. תחשבו על כל הסטודנטים בגילאים צעירים, 18 22, שנקלעו למצב שאין להם עבודה, פוטרו או הוצאו לחל"ת ועדיין משלמים שכר דירה, עדיין משלמים שכר לימוד ועוד לא מקבלים שום תמיכה. תחשבו על אנשים שעבדו אבל בגלל גילם הם לא מקבלים דמי אבטלה. אני מדבר על צעירים בני 18 ו-19 שעדיין לא מקבלים דמי אבטלה.

הדבר הזה צריך להיות מתוקן. ציבור הסטודנטים צריך לקבל את התמיכה שהוא זכאי לה כמו כל פלח אחר באוכלוסייה.

עד עכשיו זה לא קורה, וזה חייב לקרות. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, אני חושב שהזכרתי את זה כמה פעמים, אבל יש לנו את המצוקה של בעלי האולמות, שנקלעו למצבים מאוד מאוד קשים, וכמובן של בעלי השמחות, שנאלצים לקיים את החתונות שלהם בחצרות הבתים.

אני קורא לפרופ' גמזו, לשר הבריאות, לפתוח מחדש את האולמות, לקיים את החתונות באופן מבוקר, באופן מפוקח, כך שלא נגיע למצב של הדבקה כמו שקורה בשבועות האחרונים. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. חבר הכנסת אלכס קושניר,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חייב לומר לכם שלא בכל המאבקים הממשלה שלנו נכשלת. זה נכון שהיא נכשלה במאבק בתחלואה, זה גם נכון שהיא נכשלה במאבק במשבר הכלכלי, זה גם נכון שהיא נכשלה במאבק על החלת הריבונות, אבל בכל זאת יש מאבק אחד שהממשלה שלנו, בהובלה נחושה של ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי ושר האוצר, ובתמיכה פעילה של שר הפנים אריה דרעי ושר השיכון יעקב ליצמן, הצליחה לנצח. וכפי שנהוג לומר אצלנו, מה ששלהם, שלהם. ממשלת ישראל הכריעה את הדור הצעיר בישראל. הצעירים הישראלים הפסידו בכל החזיתות והוכו שוק על ירך. נוק-אאוט טוטלי, בלי יכולת להתרומם ובלי יכולת לקום על הרגליים. כשצריך לפרגן אז מפרגנים. חברי הכנסת ג'אבר עסאקלה ואנטאנס שחאדה. אז, אדוני, כשצריך לפרגן לממשלה צריך לפרגן. דמי אבטלה, צעירים מתחת לגיל 28 בלי ילדים מקבלים 20% פחות, חיילים משוחררים לא זכאים לדמי אבטלה.

נישואים שלא במסגרת הרבנות, ניצחון טוטלי,

אף אחד לא יכול לצאת החוצה, הממשלה גוזלת זכות בסיסית מהצעירים להתחתן. ביטול סבסוד לצעירים, נכון, יש להם יותר מדי כסף.

הורידו את מס הרכוש מ-8% ל-5% למי זה יעזור? לצעירים לא, זה יעזור למשקיעים. למה זה יגרום? זה יגרום להעלאת המחירים בדיור, ושוב הצעירים יישארו ללא שום דבר וללא דירות. ועוד דבר, זה לא מספיק. לקחו הלוואה של מעל ל-100 מיליארד שקלים, ומי יחזיר אותה? אותם צעירים שהם בלי אבטלה, שאין להם כסף, אין להם עבודה. אז יושב לו זוג צעיר, בלי עבודה, בלי אבטלה, בלי דירה, ורואה את החלום שלו הולך ונמוג. החלום לא מתרחק, הוא נגמר, מת, נרצח בדם קר על ידי הממשלה. אתם דנים בתקציב חד-שנתי, דו-שנתי, אתם מאיימים בבחירות, למה? כי לראש הממשלה לא מסתדר איך ממנים את שומרי הסף, או שהוא רוצה ערבויות מכחול לבן בנוגע למשפט שלו. אז הדור הצעיר מסתכל עליכם ובז לכם. בז לך, אדוני ראש הממשלה. תחזירו להם את התקווה, לחיילים המשוחררים, לסטודנטים, לזוגות שלא יכולים להתחתן, למשפחות הצעירות שלא יכולות לקנות דירה.

ואם אתם לא מסוגלים, תפנו את המקום ואנחנו נעשה את זה במקומכם.

חבר הכנסת אלכס קושניר. חבר הכנסת יעקב טסלר, שלוש דקות.

זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר בדמי ימיו לאחר מחלה קשה שאיתה התמודד בשנים האחרונות. האדמו"ר זצ"ל היה נצר לשושלת המפוארת של חסידות רוז'ין. במשך שנות הנהגתו המועטות היווה האדמו"ר מגדלור של תורה, חסד ואהבת האדם באשר הוא. הוא ידע לגעת בנפש של כל אחד ואחד, והייתה לו חוכמה מיוחדת איך לחדור ללב האדם, להבין לליבו ואת העובר עליו ולשמש משענת גב לכל אלה שבאו בשעריו. מלבד היותו גדול בתורה ותלמיד חכם מופלג שימש האדמו"ר אב רוחני לחסידיו ולאלפי בני היהדות החרדית בכל העולם. הנהגתו הייחודית התאפיינה בהיותו קשוב וער לזולת. הוא הביט על אתגרי הזמן במבט רחב ומפוקח והתווה לכל אחד את הדרך המתאימה לו במאור פנים ולב רחום, כמאמר הפסוק במשלי: "חנך לנער על פי דרכו". דמותו המאירה האירה פנים לכל הסובבים, ובאצילותו המיוחדת ידע לחבר בין כל חלקי העם וכאב את הקיטוב והשיסוע בעם ישראל. בכל עת חשב איך ניתן לאחות את הקרעים ולחבר בין כל השכבות, כי כולנו עם אחד, היה אומר. בשנים האחרונות, למרות מחלתו הקשה, חיזק ועודד את כל הסובבים והרעיף עליהם כללי אמונה וביטחון. וגם בתקופה שבה שהה בחוץ לארץ לטיפולים המשיך בסדר-יומו העמוס והנהיג את חסידיו

פטירתו של מנהיג בעם ישראל מחייבת אותנו כציבור וכשליחי ציבור להתבונן בהנהגתו וללמוד מהליכותיו הייחודיות. לצערנו, תקופת הנהגתו הייתה לזמן קצר, אך הרושם והחותם שהשאיר לנו לא יישכח. אין יותר מתאים מתקופה זו ללמוד מסבלנותו לכל אדם ולהוות דוגמה של חיבור ואהבה בעם ישראל. זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. תודה, חבר הכנסת טסלר. חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. תודה.

האמת, היה לי חשוב לעלות לדבר בנוכחותו של השר יואב גלנט, והייתי שמחה אם הוא היה מתפנה לרגע כדי להקשיב לדברים שאני הולכת להגיד. אני פניתי לכבוד השר לפני יומיים במכתב בהול בקשר לכל הנושא של איתור מורים ומורות לשנת הלימודים החדשה, ולאחר הדיון שהתקיים בוועדת הכספים, והשר נכח בו והסביר לנו את הצורך באיתור כ-13,000 תקנים חדשים למערכת החינוך כתגבור למערכת החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים, הבנו ש-6,500 מהתקנים האלה יתוגברו דרך אנשים שהם כבר מורים ומורות שנמצאים בתוך המערכת, משלימים להם את המשרות שלהם ומאתרים מורים ומורות חדשות. כבוד השר, אני לא יודעת אם אתה יודע שאיתור והכנסת מורים ומורות למערכת מתקיים באופן שונה לגמרי במשרד החינוך לאוכלוסייה הערבית וליהודים בתוך המערכת. אצל האוכלוסייה הערבית המורים והמורות הערבים צריכים מה שנקרא שיטת ניקוד, ואנשים לפעמים מחכים עשר שנים עד שהם נקלטים במערכת החינוך. יש הזדמנות פז עכשיו לתקן עוול שנעשה להרבה אנשים שלמדו וקיבלו תעודת הוראה במדינה ויושבים ומחכים. 11,000 מורים ומורות נמצאים כרשומים ברשימת ההמתנה במערכת החינוכית, וכ-2,000 כבר התייאשו. דבר נוסף שפניתי עליו, ואשמח אם השר יואיל ויענה על 6,500 תקנים שאותרו על ידי הרשויות המקומיות, קורה דבר שבעיניי צריך לזעזע את כולם: מאתרים אנשים בלי שום הסמכה ללמד את הילדים שלנו, מכניסים אנשים למערכת שכל ההכשרה שלהם היא 15 שעות הכשרה. בעיניי זאת שערורייה. כאשר יש 13,000 מורים ומורות שמחכים שישובצו במערכת החינוך אי-אפשר ללכת על הכנסת אנשים שאף אחד לא דאג לבדוק את העבר שלהם, את המיומנויות שלהם, עד כמה באמת אפשר להפקיד בידיהם את חינוך ילדינו, ילדי כולם במדינה הזו. אולי לפחות להוציא איזשהם תנאי סף שידריכו את הרשויות המקומיות את מי לקבל לתפקיד הזה, וכמובן 15 שעות הכשרה בהוראה אני לא רוצה לתת לזה תואר, אבל באמת, 15 שעות, כאשר יש 13,000 גברים או נשים שעברו לא רק תואר ראשון אלא גם כן עברו את כל מסלול ההוראה כדי להתמנות. אני קוראת לך מעל הבמה הזו, כבוד השר, תיכנס בעובי הקורה בנושא הזה, אל תפקיר את מערכת החינוך, וכמובן, אני חושבת שהגיע הזמן להגיד חד וחלק שכאשר מדברים על פתיחת, אני מאוד שמחה על העזרה,

אבל באמת הייתי רוצה שהשר יקשיב.

אני יודעת שאת מדברת על אותו נושא ואת מנסה לשכנע, כי שמעתי אותך בדיון שהיה בוועדת הכספים, ואת מודאגת כמוני מהפקדת החינוך של הילדים בידיים של אנשים שאף אחד לא יודע איך יתמנו. לפחות תוציאו תנאי סף מאוד ברורים. על דברים שהם פחות חשובים מחינוך אנחנו מוציאים תנאי סף ויש לנו דרישות. הגיע הזמן שתעצור את הקטר הדוהר הזה. לנסות באמת להכניס תנאים ברורים, ואולי גם, כבוד השר, לעצור את הבעיה שלא נוכל לטפל בה אחר כך, כאשר 7,000 נערים יצאו למצוקה אמיתית בגלל הפסקת תוכנית היל"ה. אני מאוד מבקשת, זה חלק מהאחריות שלך, זה מה שנקרא, תודה לך. חינוך חובה לכולם.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברותיי וחבריי חברות הכנסת, כבר אני אומרת לכם, אני אצביע בעד

טוב מאוד שהממשלה מוצאת לנכון להביא הקלות בהוצאה לפועל. אין ספק שזה באמת המינימום של המינימום של המינימום של מה שהממשלה יכולה לעשות עכשיו, לעזור לציבור שאין לה ואין לו כסף, ואין להם כסף באשמת הממשלה הזאת. המינימום שהיא יכולה לעשות זה באמת להקל עליהם קצת בהליכים בהוצאה לפועל. אבל, חברות וחברים, קחו בחשבון שההוצאה לפועל זה מקום שנמצאות ונמצאים בו כבר היום 700,000 ישראליות וישראלים שיש להם 2.5 מיליון תיקים בהוצאה לפועל. אתם מסוגלות ומסוגלים בכלל לתפוס את הממדים האלה? רבע מהאוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל יש לה תיקים בהוצאה לפועל, ולרובם יש יותר מאחד, ולחלקם הגדול התיקים האלה נמצאים שם כבר 20 שנה, 30 שנה, ולחלקם הגדול אלה תיקים שהתחילו בגלל חוב של מאות בודדות של שקלים, ותפחו בגלל ריבית פיגורים מושחתת עצומה, ותפחו בגלל שהחוק מאפשר לחברות ולתאגידים להעסיק עורכי דין ולנפח את החוב הזה. והם תפחו בגלל שהממשלה הזאת לא רואה ממטר את החייבות והחייבים בהוצאה לפועל. לא אכפת להם מה הקשיים שהביאו אותם למצב הזה, מה הכשלים של הממשלה עצמה שהביאו אותם למקום הזה. והמשבר הזה שאנחנו נמצאות ונמצאים בתוכו יכניס להוצאה לפועל עוד ישראליות וישראלים, עשרות אלפים אם לא יותר מזה, שלא יוכלו לשלם את המשכנתה שלהם, וידחו את התשלום וידחו כל זמן שהמדינה והבנקים יסכימו, ואז ימצאו את עצמם בהוצאה לפועל. ואנחנו נראה ישראליות וישראלים שהעסק שלהם נסגר בגלל הממשלה הזאת, שלא קיבלו סיוע ובטח לא קיבלו סיוע מספיק, ויסחבו ויסחבו עד שימצאו את עצמם בהוצאה לפועל. זאת תהיה התוצאה של המשבר הזה, ואז ההקלות הקטנות הנחמדות האלה, שאני אצביע בעדן כי זה יותר טוב מכלום, לא יספיקו. ההוצאה לפועל, גבירותיי ורבותיי, היא החצר האחורית שממשלת ישראל שמה שם את כל אלה שהיא פשוט לא מתעסקת עם מה שיקרה להם. וזה פשוט לא יכול להימשך. תודה רבה, חברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, עאידה, (אומר בערבית: עאידה, בערבית אומרים: כולך פנים).

יש פתגם בערבית למי שמפנה את הגב: כולך פנים.

שני צדדים לכל צד. אחמד, אנחנו מספרים פה דברים, בבקשה. אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה לא קלה של הגל השני של הקורונה. ההתפרצויות בחלק מהיישובים, גם בחברה היהודית, גם בחברה הערבית, גרמו שחלק מהיישובים יהיו יישובים אדומים, כפי שמדינת ישראל לגבי מדינות באירופה ובעולם מוגדרת כמדינה אדומה.

נובע מהתקהלויות, חתונות אצל יהודים, אצל ערבים, ואי-היענות להוראות. הדבר הזה הוא בלתי אחראי בעליל,

בנוסף, הפן השני של הפנדמיה הזאת זה הקריסה הכלכלית. היום הכותרת בידיעות אחרונות, ובצדק, הייתה "מיתון", עם נתונים, אסמכתאות. ויום לפני ראש הממשלה נתניהו אומר שהוא גאה על המצב. טוב שלא אמר שנשיא מיקרונזיה התקשר אליו כדי לברך אותו. משפחות קורסות, עסקים קטנים קורסים, ועל מה רבים? על הוועדה למינוי בכירים, על המניפולציות שביבי רוצה לעשות ולכופף כדי שהוא ישפיע על דמויות הבכירים שימונו, מפכ"ל משטרה, יועץ משפטי, לא יודע מי עוד. הכול סב סביב התיקים, המשפט, שוחד, מרמה והפרת אמונים. ולכן הציבור גם מתוסכל אבל גם כועס. הוא מרגיש שהכול מתמסמס לו בין הידיים, שכבודו האישי, המשפחתי, נפגע, זכויותיו לחיות בכבוד, הזכויות האלה נרמסות על ידי בנימין נתניהו, שמעשיו,

מוכיחים שמה שחשוב לגביו זה בנימין נתניהו עצמו, ושהחברה והאזרחים והעסקים הקטנים והעצמאים ילכו לכל הרוחות.

בנימין נתניהו עצמו יכול ללכת לכל הרוחות ולשבת בבית, העיקר שלא ימשיך לגרום נזק לכלל האזרחים. תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת אורלי פרומן, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חברת הכנסת מיכל שיר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני יודעת שהצעות החוק שאנחנו דנים עליהן היום הן מאוד חשובות.

פעמוני השלום, הקורונה, התקציב, אבל ברשותכם אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לדבר על החיים עצמם, או ליתר דיוק על סכנת החיים לתושבי עוטף עזה, שבימים אלה ממש ממשיכים להיות תחת אש, החל מבלוני תבערה ומטעני נפץ וכלה ברקטות שנורות לעבר בתיהם. רק היום מכבי האש עמלו על כיבוי שרפות ועל כיבוי שרפה בגן ילדים בעוטף. ארבע שרפות פרצו מאז הבוקר בלבד, כולן מבלוני נפץ. אני מבינה שכשנדמה שהכול בוער מסביב, בעירות אמיתיות לפעמים בורחות מסדר-היום, אבל אסור לנו לתת לעוד קהילה בישראל את התחושה שבמקביל למשבר הקורונה אנחנו לוקחים אותה ואת הסבל שלה ואת הסכנה שהיא עומדת בפניה כמובנים מאליהם.

דין בלון כדין רקטה, דין שרפה כדין הסלמה ביטחונית. לא צריך לחכות לאסון הבא או ללוויה הבאה כדי לפעול. צריך לשים לב לפעמוני האזהרה. לא מעניינים אותי הריבים הפנימיים בעזה או 1,100 תירוצים למה יורים על תושבי העוטף. אנחנו לא צריכים להיות פרשנים בטלוויזיה הפלסטינית אלא לתת שירות וביטחון לתושבי ותושבות ישראל. ביום שישי האחרון תמיר עידאן, ראש המועצה, חזר מפגישה עם הרמטכ"ל. בדרך לביתו הוא ראה בלון תבערה נופל על אחד הבתים במועצה. עד שהוא הגיע אל הבית, כבר פרצה שרפה בלי שבני הבית ידעו בכלל. הם ישבו לאכול ארוחת צוהריים, ואין להם מושג שהחיים שלהם בסכנה. תמיר פינה את התושבים לפני שכוחות הביטחון בכלל הגיעו למקום ולפני שנגרם איזשהו נזק לבית, ובנס לא נשרף הבית על חמשת דייריו. ואני שואלת למה, למה צריך בכלל לחכות שיישרפו חמישה בני משפחה באמצע קוסקוס של יום שבת בשביל שמישהו יתעורר ויגן על תושבי העוטף? יש פתרון קל. אלוהים אדירים, עוד כמה ימים פותחים את שנת הלימודים, אבל בשעה שבמרכז הארץ יקבלו את הילדים בבלוני הליום, בעוטף עזה מקבלים את הילדים בלוני נפץ. כמה כבר נפלו בגני ילדים, וממש עכשיו קיבלנו לכך תזכורת נוספת. תארו לכם בלון שורף גן ילדים ביום הראשון ללימודים.

למה אנחנו בדיוק מחכים? מעבר לסכנת החיים, החקלאים, שכמו שכלל המשק קורס בגלל המשבר של הקורונה, רואים את הפרנסה ואת העמל שלהם נשרפים. אז נכון, יש פיצוי, אבל זה לא מה שהם היו אמורים להרוויח עבור התבואה שלהם. עשרות בלונים, שרפות, אלפי דונמים נשרפו והרסו עשרות משפחות. אדוני שר הביטחון ואדוני ראש הממשלה, כמה עשרות קילומטרים מכאן ישנן משפחות שלא ישנות בלילה ונמאס להן שמוכרים להן מילים. עם מילים לא רק שלא הולכים למכולת, מילים גם לא ימנעו טבח של משפחה או כיתת גן שתישרף על יושביה מבלון נפץ או מרקטה. מספיק עם המילים, הגיע זמן למעשים.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל שיר. חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

שר המשפטים, אתה רוצה לסכם לפני הצבעה?

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (מניעת אלימות כלכלית), התש"ף 2020, נועדה לתת מענה לבן זוג שננקטת כלפיו, לא, אנחנו מדברים על החוק הקודם, אתה עלית להתייחס אליו.

כן, כי עוד לא קיימנו הצבעה על זה. בסדר, חשבתי שאני כבר אחרי. אם יש לך מה להוסיף לפני ההצבעה. יש חוק חליפי.

זה חוק חשוב מאוד בתקופה הזאת, תקופת הקורונה. זה מצטרף לשורה של חוקים שהבאתי. אני אשתדל ביום רביעי. יום רביעי?

ביקשתי ממזכירות הכנסת שתעביר את זה ביום רביעי. זה מצטרף לשורה של חוקים. אני מתפלא שאתם לא שואלים על קמיניץ, אבל בסדר, זה כנראה פחות חשוב. בסדר, אנחנו עוברים להצבעה, ואז תעלה להציג את החוק הבא. אנחנו מצביעים על העברת הצעת חוק ההוצאה לפועל לוועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית, להכנה לקריאה שנייה ושלישית. ירדנה מקפידה. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש,

שמונה בעד. אני מוסיפה את ההצבעות בהתאמה: יואב סגלוביץ' בעד, יוראי להב הרצנו,

עאידה תומא סלימאן,

אחמד טיבי, הצבעת משם, ג'אבר עסאקלה, בעד, אריאל קלנר, בעד, אוסאמה סעדי, בעד, פנינה תמנו,

קטי שטרית בעד, עוזי דיין,

עמית הלוי, בעד. יש מישהו שלא הקראתי? ישראל אייכלר, בעד, וגם אני בעד.

ועוד שמונה, בסך הכול 20 בעד,

לכן החוק עבר בקריאה ראשונה ויועבר להכנה בוועדת החוקה. אנחנו עוברים להצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (מניעת אלימות כלכלית),

בקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר המשפטים. שר המשפטים, בבקשה. אחרי שר המשפטים, חברת הכנסת קטי שטרית, את תציגי אחריו,

כי יש הצמדה לחוק. בבקשה.

הצעת החוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס'

(מניעת אלימות כלכלית), התש"ף 2020, נועדה לתת מענה לבן זוג שננקטת כלפיו אלימות כלכלית במערכת יחסים זוגית, וכן לבן משפחה אשר ננקטת כלפיו אלימות כזו על ידי בן משפחה אחר. אלימות במסגרת יחסים בין בני זוג אינה מתמצה אך ורק באלימות פיזית. אלימות יכולה לבוא לביטוי בהתנהגויות נוספות, פוגעניות לא פחות, בעלות אופי מילולי,

חברתי וגם כלכלי. לפי הצעת החוק, אלימות כלכלית היא התנהגות מתמשכת כלפי בן הזוג, תוך הטלת אימה, הפעלת כפייה או הפעלת שליטה על בן הזוג באמצעים כלכליים. הצעת החוק מבקשת להגדיר לראשונה במשפט הישראלי מהי אלימות כלכלית, ולאפשר לבית המשפט לתת סעד למניעת ההתנהגות האלימה בדמות צו למניעת אלימות כלכלית. במסגרת צו כזה, בית המשפט יהיה רשאי להורות לאדם

מלעשות מעשה או לעשות מעשה להפסקת ההתנהגות האלימה. עוד מוצע לקבוע כי נקיטת אלימות כלכלית תהווה עוולה אזרחית, שניתן יהיה לתבוע בגינה נזיקין. הצעת החוק מוגשת כהוראת שעה לתקופה של ארבע שנים, על מנת לאפשר את בחינת ההסדר ואת יעילותו, זאת בשל חדשנות ומורכבות הנושא. הצעה זו חשובה ביותר למיגור תופעת האלימות במשפחה, והיא אף חשובה במיוחד בתקופה מורכבת זו, שבה הלחץ הכלכלי על משק הבית הפרטי הולך וגובר, ועלול, חלילה, להוות זרז לתופעות של אלימות. הכנסת מתבקשת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה ולהעבירה לוועדת החוקה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

רוצה לציין שיש כמה חברי כנסת שהיו מאוד פעילים בנושא, ויש גם הצעות חוק פרטיות שמוצמדות להצעת החוק הזאת. אני מודה להם על המחויבות שלהם לנושא, ואני בטוח שהם יתרמו בוועדת החוקה לקידום הנושא לקריאה שנייה ושלישית כמה שיותר מהר.

לקריאה הראשונה יש הצעת חוק שהוצמדה, של חברת הכנסת קרן ברק. תציג חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה. תודה רבה.

חברי וחברות הכנסת, שרים נכבדים, שלום רב, אני מציגה את הצעת החוק במקום חברתי חברת הכנסת קרן ברק, אשר יזמה את החוק הזה ומקדמת אותו כבר זמן רב. חוק זה חשוב לה מאוד מאוד, ואני אנסה להציג בפניכם את האני מאמין שלה. כולנו שומעים הרבה על אלימות נגד נשים, גברים. זהו נושא שעולה בתדירות גבוהה על סדר-היום הן הציבורי והן הפרלמנטרי, כאן בכנסת. לא בנסיבות חיוביות,

אבל כמה פעמים שמעתם את המושג אלימות כלכלית? מה זה אומר בכלל? האם זה משאיר סימנים כחולים? לא כל אלימות היא פיזית או מילולית, ולא כל סוג של אלימות ניתן לזהות בקלות. ישנה תופעה רחבה ביותר של אלימות כלכלית, שהיא סוג של שליטה בבת או בבן הזוג שמתבצעת באמצעות שימוש בארנק. בדרך כלל היא נלווית לאלימות פיזית או מינית, אבל היא גם יכולה לעמוד בפני עצמה. בין הדפוסים הנפוצים ביותר שלה ניתן לראות: מניעת אפשרות לעבוד, הסתרת מידע פיננסי מבן או בת הזוג על הרכוש שיש למשפחה, על שם מי רשומים הנכסים וכו', שליטה בהוצאות על ידי הקצאת סכום כסף עלוב במזומן שאיתו צריכה האישה להסתדר ולדווח על כל הוצאה. מדובר בהתנהגות המלווה בכפייה או בהטלת אימה. זוהי דרך מובהקת ומוכרת להטלת אלימות, טרור ואימה. מחקרים שבוצעו באנגליה, באוסטרליה,

בלבנון ובמצרים מצביעים כי תופעת האלימות הכלכלית בקרב בני זוג הינה תופעה גלובלית רחבת ידיים. דיווחים שהתקבלו מהשירותים הסוציאליים בקופות החולים ובבתי החולים בישראל ביחס לנשים או לגברים שנמצא או שהתעורר חשד שהם נפגעו מאלימות במשפחה או לנפגעות תקיפה מינית עלה כי מדי שנה עשרות נשים התלוננו על התעמרות כלכלית ומניעת זכויות כלכליות. התופעה הזו רחבה והרסנית, ועשויה להיות קשה לא פחות מסוגי האלימות האחרים, אך עד היום לא היו לה הן מודעות והן מענה הולם. היום, עם הצעת חוק זו, נשים סוף-סוף קץ לאלימות הכלכלית. בהצעת החוק מוצע קודם כול להגדיר את המושג אלימות כלכלית. אלימות כזאת תיחשב כהתנהגות מתמשכת של אדם כלפי בן זוגו

הטלת אימה או הפעלת כפייה או שליטה עליו, המתבטאת בכמה דרכים המפורטות בסעיפיה. החוק יקבע כי נקיטת אלימות כלכלית תהווה עוולה אזרחית, וניתן יהיה לתבוע בגינה נזקים.

מוצע במסגרת החוק לקבוע כי נקיטת אלימות כלכלית תהווה עילה להוצאת צו בית משפט להפסקת אלימות זו. על הליווי והיוזמה המבורכת הזאת אני מודה לנשות עמותת רוח נשית, שסייעו בכתיבת חוק זה ודוחפות לכך שכמה שיותר נשים נפגעות אלימות יצליחו לעמוד על רגליהן ולהיות עצמאיות.

אמרה לי קרן שמדובר גם על אלימות כלפי גברים וגם על אלימות כלפי נשים. אני מודה לשר המשפטים חבר הכנסת אבי ניסנקורן, שלקח חוק זה בשתי ידיו והחליט לקדמו בתור הצעת חוק ממשלתית. אני מתרגשת לקראת אישור חוק זה, שמסמל עבורי את תחילת הסוף לתופעת הטרור הכלכלי ויציאה לחירות של אלפי נשים וגברים נפגעים. תודה רבה בשם חברת הכנסת קרן ברק. תודה רבה, חברת הכנסת קטי שטרית. אנחנו עוברים לדיון משולב. התייחסות, בבקשה. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש מהפכות שמתחילות בקול תרועה, ויש כאלה שנעשות בשקט. הצעת החוק שעלתה כאן היום היא מהפכה, לא פחות מזה. ואולי דווקא טוב שהיא נפתחת הלילה כאן בשקט. זהו שינוי דרמטי בדרך שבה אנחנו תופסים אלימות. שנים רבות הייתי בשירות במשטרה, וברור לכולם שאלימות זה משהו פיזי. המעבר הזה להגדרת האלימות הכלכלית כאלימות הוא שינוי דרמטי בתפיסת האלימות, הרבה יותר רחב מאשר המילים והאותיות שנמצאות בדבר החוק עצמו. הוא משנה תפיסה, הוא משנה דרך, הוא פורץ דרך. אם אני יכול להשוות את זה למשהו שאני מכיר ויודע, זה השינוי והתהליך שהיו בכל מה שקשור בחוק למניעת הטרדה מינית. אתה משנה פרדיגמה, משנה דברים יסודיים, ומהם הולך קדימה. זה נכון שאני באופן אישי ניסיתי לקדם את ההצעה הזאת ולהכניס בה גם רכיב של עבירה פלילית, אבל ההצעה הזאת שגיבש משרד המשפטים היא הצעה טובה יותר מזו שאני חשבתי עליה. היא הצעה מאוזנת, היא הצעה חכמה, היא הצעה שמאפשרת להוציא צו שיפוטי בבית משפט כנגד מי שפוגע באלימות כלכלית. יכול להוציא את זה עובד סוציאלי, יכול לבקש את זה נציג היועץ המשפטי לממשלה, יכול לבקש גם תובע משטרתי. המשמעות שאפשר לבקש צו מן הסוג הזה היא שהפרת הצו הזה היא עבירה פלילית. זה מאפשר לנשים, ולא רק לנשים אלא לבני משפחה, מאפשר להם ולהן לריב את ריבם במקום שלא היה המגרש.

כשהיית מגיע לאיזשהו מקום ומתלונן על אלימות פיזית, היה כותב השוטר את הדוח, ואם אין בסוף משהו פיזי, עם כל הסימפתיה וכל האמפתיה, זה היה הולך הצידה. וזה היום שינוי. אני לא סתם משווה את זה לחוק למניעת הטרדה מינית, ואני מניח שגם בוועדת החוקה, כשהחוק הזה יתחיל להידון שם, נשמע הרבה מאוד הסתייגויות.

נשמע הרבה מאוד הסתייגויות, ויבואו ויאמרו: מה פתאום המדינה מתערבת בהליך הכלכלי שבין בני זוג. לא, זה לא הליך כלכלי,

אני שמח שהחוק הזה הגיע לכנסת ויגיע לוועדת החוקה לדיוני עומק. המבחן שלנו בכנסת יהיה להעביר אותו במהירות, בזריזות, ביעילות ובמקצועיות. אני אעשה

משרד המשפטים וגם שר המשפטים עשו מעשה,

חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח,

אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח.

כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, היום הייתה פה הצבעה בעניין שהיה אמור להכריע אם הולכים לבחירות או לא הולכים לבחירות. והאמת שאני הייתי רוצה להצביע נגד, כי, ידעתי למה אתה עולה.

יש ביטוי שאומר: אני נגד, עכשיו תסביר לי נגד מה. אני רציתי להצביע נגד כי אני חושב שהממשלה לא העבירה את התקציב. כשלא מעבירים תקציב עושים עוול למאות אלפי אנשים. זאת אלימות כלכלית. את קוראת לזה אלימות כלכלית, אבל באמת,

יש המון אנשים, יש אנשים שמסתדרים בתקציב שבבסיס, אחד חלקי 12. זה האנשים המבוססים. גם האנשים שעובדים במגזר הציבורי בדרך כלל מסודרים. אבל יש הרבה הרבה הרבה תקציבים שכשלא עובר התקציב זה פשוט מרעיב בני אדם. ולכן רציתי להצביע נגד הדבר הזה של הארכת, 100 ימים נוספים של סבל, אבל כתוב בפרשת השבוע: "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך". אומר "נועם אלימלך": לפעמים אנחנו רואים מצבים קשים ובלתי מובנים, מלחמות,

ולא יודעים למה. והתשובה היא: דברי ריבות בשעריך.

כשיש שנאת חינם ויש מלחמות, אז יש הרבה צרות. ולכן הדרך היא: "וקמת ועלית למקום אשר יבחר ה' אלוקיך". אנחנו נמצאים בתקופה כל כך קשה של קורונה, עם מאות נפטרים וחולים קשים, רבבות נדבקים בקורונה, זה לא הזמן ללכת לבחירות. אמרנו את זה הרבה פעמים, וכל אחד מבין את זה. כל אחד מבין, "דברי ריבת בשעריך" זה אומר "אתה אשם", וזה אומר "אתה אשם", ואין אפשרות להסתדר. ולכן, כאשר עלתה השאלה שאם החוק לא יעבור, אם חוק דחיית התקציב ב-100 ימים לא יעבור אז הולכים לבחירות, אז הצבעתי בעד ההסדר. אבל בתנאי, ומתוך רצון להעביר מייד תקציב. זה לא נותן לממשלה אפשרות עכשיו לריב 100 ימים נוספים,

על דברים שהם זוטות יחסית לתקציב שלא ניתן, לתקציב שלא נעשה, תקציב של שלושה חודשים או של שנה ועוד שלושה חודשים. הרי הדברים האחרים מוסכמים. כולם מסכימים שצריך לעשות שלום עם איחוד האמירויות, זה דבר גדול מאוד, על זה לא צריך לריב. תקציב צריך להעביר מייד. זה שאנחנו נתנו ארכה לממשלה של עוד כמה ימים להביא תקציב, זה לא אומר שיש להם זמן עכשיו להתחיל לריב. אלא להביא תקציב, ובתנאי שזה יהיה תקציב ישר, הגון ובלי אלימות כלכלית.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה לך. חברי הכנסת, אני רוצה לקרוא שיר של ברטולד ברכט מ-1935 שנקרא "כשהרשע בא כמו גשם נופל", ולחבר את זה אחר כך לשני דברים, כולל כמובן הנושא הנדון. בחלק מהשיר הוא כותב כך: "כשסופר לראשונה שידידינו נשחטים בהדרגה, / קמה זעקה של פלצות. אז נשחטו מאה. אבל / כאשר נשחטו אלף ולשחיטה לא היה סוף, נפוצה / השתיקה. // כשהרשע בא כמו גשם נופל, איש אינו קורא עוד: / עצור! // כשהפשעים נערמים, הם נעשים בלתי נראים. / כשהסבל נעשה ללא נשוא, אין שומעים / עוד את הצעקות. // גם הצעקות נופלות כגשם קיץ". הנושא של אלימות בכלל, ואלימות כלכלית לענייננו בפרט, אפשר בהחלט לקשר אותו, אני מייד אתן דוגמה, גם באמת לרשע שבא כמו גשם נופל ושהוא בלתי נראה ושלא שומעים את הצעקות בעטיו. למי שמכיר את המחזה המופתי של הנריק איבסן "בית בובות", מדובר שם על גיבורה בשם נורה שחלק מהאלימות שהיא חווה, אולי אפילו חלק מרכזי, הוא אלימות כלכלית. בעצם המחזה, חלק הארי שלו, נסוב סביב הנושא של האלימות הכלכלית,

כמו בשיר של ברכט.

אני חושב שהצעת החוק הזאת היא הצעה טובה מאוד, נדרשת, הכרחית, הצעה שבהחלט יכולה להפוך את הצעקות שלא נשמעות לנשמעות ואת הפשעים שנערמים ונעשים בלתי נראים לנראים. אבל אני חייב לחבר את זה לעוד אלימות ולעוד פשעים, שגם היום ראינו דוגמה להם, וחבריי הזכירו את זה קודם. פשעי הכיבוש ורשעות הגזענות נערמים ונופלים עלינו כגשם. אך בחסות של הסכם כוזב עם משטרים מפלצתיים במפרץ, מנסים להפוך אותם לבלתי נראים ואת הצעקה של הקורבנות לבלתי נשמעת. כפי שאני אמרתי, הצעת החוק נגד אלימות כלכלית היא טובה, היא מבורכת, אבל מלחמת חורמה נגד האלימות מחייבת להשמיע גם את הקולות המושתקים ביותר. והקולות המושתקים ביותר במחוזותינו אלה הקולות של המוכים והנרצחים בידי טרור הכיבוש. אני רואה לעצמי חובה להעלות פה בכל הזדמנות וכך אמשיך לעשות, את קולות הצעקה הבלתי-נשמעים, לחשוף את הפשעים הנערמים, שהם בלתי נראים, בכל מקום שהם נמצאים, גם כשהם מופנים כלפי נשים, שהן קורבן מרכזי בכל מקום, אבל גם כאשר הם מופנים כנגד הקורבנות תחת הכיבוש. שם, דרך אגב, הקורבנות הם גברים ונשים, אבל הנשים הן קורבנות כפולים, גם כתוצאה מטרור הכיבוש וגם כתוצאה מהשוביניזם. תודה. תודה לך. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. מוותר.

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב, מוותר, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח, חברת הכנסת היבה יזבק, קראו לי?

בואי, אני אאפשר לך לעלות. תודה רבה. אמרתי, יש כזאת רשימה ארוכה.

פסחנו, אבל בסדר. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אכן הצעת חוק חשובה מאוד, חברות וחברים,

נשים סובלות מדיכוי מאז ומעולם, מאז ומעולם בציוויליזציה כפי שאנחנו מכירות אותה, צריך להגיד, ומכירים אותה. האמת היא שתוך כדי שאני מדברת, אני מבינה שמחר אנחנו מציינות 100 שנה לזכות בחירה לנשים בארצות הברית. מחר הוא התאריך שמציין 100 שנה לתיקון הפדרלי שבו הקונגרס קיבל את התיקון לחוקה שאפשר לנשים להצביע. ועדיין אנחנו עומדות פה, 100 שנה אחרי, ועדיין צריכות לתקן תיקונים קטנים וחוקים שהיו נכונים עוד אז, כשגברים היו בעלי הבית הבלעדיים על החוק, על יישום החוק, על אכיפת החוק, על הפרשנות של החוק, על הכסף וכו' וכו'. אבל היום אנחנו עושות עוד צעד קטן, וחברי יואב סגלוביץ' יש לו הצעת חוק כזאת משל עצמו, ואנחנו נותנות שם לעוד פרקטיקה של דיכוי שמונעת מנשים את היכולת לחיות חיים עצמאיים, חיים מלאים, חיים של אוטונומיה על עצמן, על הבחירות שלהן, על הגוף שלהן, על המקצועיות שלהן, וגם על הילדות והילדים שלהן. וצריך להגיד שככל שהשלב הזה חשוב והצעד הזה משמעותי, חקיקה, חברות וחברים, היא צעד חשוב, אבל היא צעד ראשון. אחר כך צריך ליישם את החוק ולאכוף אותו. וזה, לצערי, דבר שהממשלה הזאת לא עושה. אנחנו מחכות כבר שנים. כבר מ-2014 יש תוכנית בין-משרדית לטיפול ולמאבק באלימות כלפי נשים על כל הרצף שלה: כלכלית, פיזית, מינית וכו'; המשרדים, המשרדים עצמם ישבו והכינו את התוכנית הזאת. היא נשענת על מחקרים ועל הידע שנצבר שנים. הכלים נמצאים, הידע נמצא, כל מה שנדרש הוא הסכום הפעוט של 50 מיליון שקלים בשנה למשך חמש שנים, זה מה שכבר הקצו, אבל צריך לאפשר שמישהו או מישהי תיקח אחריות על זה, תתאם בין המשרדים, תסנכרן ביניהם, כדי שמישהו באמת יתחיל לעשות את העבודה הזאת. לכן, חברותיי וחבריי, טוב מאוד שנעביר עכשיו את הצעת החוק הזאת. אבל בשביל שהמציאות תשתנה לא יהיה מנוס מלהחליף את הממשלה הזאת. תודה רבה, חברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי פרומן,אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל שיר, אינה נוכחת, חברת הכנסת שרן השכל, אינה נוכחת. אנחנו עוברים, אם כך, להצבעה. רגע, רגע, רגע. אני צריכה לעלות למעלה. תעלי למעלה. רגע, רגע, רגע, רגע.

אנחנו נמתין דקה. לא. מי שרוצה להצביע מכאן, אני אקבל את זה. חברת הכנסת מיכאלי מתעקשת להצביע ממקומה, ולכן נמתין לה. אני מזכירה שאנחנו עושים בעצם שתי הצבעות: הצבעה על החוק והצבעה על הצמדה לחוק,

גם על הממשלתית וגם על הפרטית. אנחנו עוברים להצבעה. אני אאפשר אחר כך להצביע גם מכאן. ההצבעה על הצעת החוק הממשלתית. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (מניעת אלימות כלכלית),

בעד, 12, אין מתנגדים. אני עוברת להצבעה מכאן. כן, כן. אני עוברת להצבעה מכאן, בבקשה. חבר הכנסת קרעי, בעד, חבר הכנסת יוראי, בעד.

חבר הכנסת כסיף, בעד, עאידה, בעד, ג'אבר עסאקלה, בעד, אוסאמה, בעד, יוסף טייב, בעד, קאבלה, בעד.

19,

הצעת החוק תעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להצמדה, ההצעה של חברת הכנסת קרן ברק בקריאה טרומית, הצעה לטרומית שגם כן תידון במסגרת ועדת החוקה, חוק ומשפט.

ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון,

בעד, תשעה, נגד, אפס. אני מוסיפה את ההצבעות מכאן. יוראי, בעד, יוסף טייב, בעד, כסיף, בעד, עאידה, בעד, עסאקלה, בעד.

היית כאן?

עמית, בעד, קאבלה, בעד, וזאן, בעד.

17 בעד. היא תעבור להכנה שנייה ושלישית,

לקריאה ראשונה. לקריאה ראשונה בוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש,

(הוראת שעה), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה, קיבלה פטור מחובת הנחה בכפוף להנחה על שולחן הכנסת. את הצעת החוק יציג, בשם שר הבריאות, שר החינוך יואב גלנט.

אין דוברים לחוק האחרון? לזה יש, אבל לאחרון אין? בבקשה, שר החינוך. גברתי היושבת-ראש, רבותיי וגבירותיי חברי הכנסת,

וישראל כחלק ממנו, נמצא כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות נגיף הקורונה.

אין חיסון שבאמצעותו ניתן לצמצם את התפשטות הנגיף ואין טיפול יעיל למחלה.

נכון ליום זה, נדבקו עשרות אלפי חולים בנגיף ונפטרו למעלה מ-670 אנשים. לצורך התמודדות עם המגפה נקבעו הסדרים שונים באמצעות צווים שהותקנו מכוח סמכותו של המנהל הכללי של משרד הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940, ובין השאר צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות), התש"ף 2020. מטרתו של צו בידוד בית היא,

בידוד נשאים פוטנציאליים של הנגיף, חוזרים מחוץ-לארץ או מי שהיו במגע עם חולים, בידוד חולים, חובת עטיית מסכה ועוד.

נקבעה התשתית לאכיפת ההסדרים הקבועים בצו בידוד בית בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש,

התש"ף 2020. תקנות האכיפה קובעות את סעיפי העונשין בנוגע להפרה של חובות הבידוד, הגעה לבידוד ללא תחבורה ציבורית, דיווח על בידוד וחובת עטיית מסכות. תקנות האכיפה אף קובעות כי עבירות אלה הן עבירות מינהליות ואת הקנס המנהלי הקצוב שניתן להטיל בשל עבירות אלה. תוקפן של תקנות האכיפה הוארך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

התש"ף 2020, עד יום כ' באב התש"ף, 10 באוגוסט 2020. בהתאם לסעיף 1(ב) לחוק, ובהמלצת הממשלה, החליטה הכנסת על הארכת תוקפן של תקנות האכיפה ב-21 ימים נוספים, עד יום י"א באלול התש"ף, 31 באוגוסט 2020. לנוכח מועד פקיעתן הצפוי של התקנות, ביום י"א באלול התש"ף, 31 באוגוסט 2020, מוצע לתקן את פקודת בריאות העם ולעגן בה, בהוראת שעה, את הסדרי האכיפה והעונשין לעבירות האמורות בצו בידוד בית, במטרה לאפשר את המשך האכיפה של ההוראות. עוד מוצע לעגן בפקודה הוראות מיוחדות שיחולו כאשר המנהל הכללי של משרד הבריאות ישתמש בסמכותו לתקן את העבירות בצו בידוד בית ואת הליכי אישורו של תיקון לצו. הוראה נוספת שמוצע לעגן כהוראת שעה בפקודה במסגרת הצעת חוק זו היא קביעת הסמכות לדרישת מידע מאדם במסגרת חקירה אפידמיולוגית שעד היום נעשתה מכוח ההסמכה הכללית של המנהל בסעיף 20 לפקודה. מוצע לקבוע את סמכותו של חוקר אפידמיולוגי לדרוש מכל אדם מידע הנחוץ לחקירות האמורות, ובכלל זה את פרטי הזיהוי ויצירת הקשר עימו וכל ידיעה שיש בה כדי לסייע באיתור מקום או זמן שבו שהה חולה בתקופה הרלוונטית לחקירה, את פרטי מי שבאו עימו במגע קרוב ועוד. עוד מוצע לקבוע כי הגורם המוסמך רשאי להסתייע בהפעלת סמכויות דרישת המידע בחייל או באדם אחר, וכן לקבוע הוראות שיחולו על הסתייעות כאמור, לרבות קביעה כי המסייע יעבור הכשרה בעניין הגנה על הפרטיות ויפעל בהנחיית משרד הבריאות. על אדם שהגיע אליו מידע במסגרת חקירה אפידמיולוגיה תחול חובת סודיות, והוא לא יגלה את האמור בו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכלית האמורה בסעיף. עוד מוצע לעגן כהוראת שעה בפקודה הסדר שיקבע סמכות להעברת מידע בין ישראל למדינות זרות על חולים בנגיף הקורונה ומי שבאו עימם במגע שיש בו כדי לסייע בחקירות אפידמיולוגיות. הוראה זו חיונית לפתיחת שירותי התעופה, ומסדירה העברת מידע שיש בו כדי לסייע לחקירות אפידמיולוגיות לרשויות הבריאות של מדינה זרה וקבלת מידע כאמור ברשויות הבריאות בישראל. מוצע לקבוע כי מסירת מידע כאמור תיעשה לפי הסכם לחילופי מידע בין המדינות,

בין היתר, תחויב המדינה הזרה בשמירה על סודיות המידע והבטחתו. כן מוצע לקבוע כי ניתן להעביר מידע שלא לפי הסכם לחילופי מידע אך במקרה זה היקף המידע שיימסר יהיה מצומצם יותר. עוד מוצע לקבוע כי לא יימסר מידע כאמור לרשויות מדינה זרה במקרים שבהם המנהל שוכנע שהעברת המידע עלולה לפגוע בשלומו וביטחונו של אדם או שהמידע עליו עלול לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל.

וכהוראה משלימה להסדר זה, חברים,

אתם מפריעים לשר. מוצע לתקן את סעיף 12(א)(8)(א) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020, כך שניתן יהיה לקבוע בתקנות חובה שתחול על חברות התעופה ליידע את הנוסעים בדבר סמכות המנהל להעביר מידע לגביהם כאמור בתיקון המוצע. בשל האמור, ובהתאם להחלטת הממשלה, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש, הוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף 2020. תודה. תודה רבה לשר החינוך. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, מוותר, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה,

אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי פרומן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חברת הכנסת מיכל שיר, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, מוותר, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. אין דוברים נוספים. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם, בעצם להעברת ההצעה לוועדה המוסמכת לדון, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

אאפשר להצביע מכאן.

להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש,

(הוראת שעה), התש"ף 2020,

אני נגד.

בעד,

קרעי, בעד, בוסו, בעד, יעקב אשר, בעד,

עסאקלה,

מי עוד אני לא רואה? פינדרוס, בעד. נוספים? סך הכול: 16 בעד, ארבעה נגד. הצעת החוק תעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים בעצם להצעת החוק האחרונה, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף 2020, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה בכפוף להנחה על שולחן הכנסת. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה,

יעקב אשר, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, שהכינה את ההצעה לקריאה השנייה והשלישית, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

התש"ף 2020. הצעת חוק זו מבקשת להשלים את חוק המסגרת בנושא הקורונה שהכנסת חוקקה בסוף חודש יולי, להוסיף לו שני פרקים העוסקים בבידוד במלוניות ובצווי סגירה מינהליים, וכן היא כוללת השלמות ותיקונים בכמה עניינים נוספים. בכל הנוגע לבידוד במלוניות, החוק המוצע מחליף ומשפר את ההסדר שנקבע תחילה בתקנות שעת החירום ולאחר מכן תוקן והוארך על ידי הכנסת בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום בעניין המלוניות. הוועדה גיבשה בהקשר זה הסדר כולל ומאוזן, שנותן מענה לבעיות השונות שעלו מהשטח ביחס לבידוד במלוניות, ובכלל זה: ההסדר המוצע חל על כל השוהים במלוניות, לרבות חולים החייבים בבידוד שלא נדרשים לאשפוז, וגם על בעלי רישיון ישיבה ארעי כללי. לפי ההסדר המוצע, ברירת המחדל, הן לגבי אדם המצוי בישראל והן לגבי חוזר מחו"ל, היא כי האדם יקיים את הבידוד בביתו, ורק אם הגורם הממשלתי המוסמך מצא שהדבר לא ניתן, יוכל להורות לו לשהות בבידוד במלונית. לאחר דיון ממושך הוועדה קיבלה את בקשת הממשלה לאפשר לה בנסיבות מיוחדות וחריגות להכריז כי חוזרים ממדינה או ממדינות מסוימות יידרשו כברירת מחדל לשהות בבידוד במלוניות.

הוועדה עמדה על כך שהכרזה מסוג זה תהיה כפופה לתנאים מחמירים, לאחר שנבחנו דרכים חלופיות ונשקלה הפגיעה בזכויות. הוועדה תיקנה את ההסדר המוצע כך שייקבע בו כי הכרזה גורפת המתייחסת לחמש מדינות או יותר תובא לאישור פרלמנטרי 48 שעות מראש.

שבהם מדובר בהכרזה נקודתית, הוועדה תוכל לבטלה בדיעבד. הוועדה אף הוסיפה לחוק המוצע הסדר וולונטרי המאפשר למנהל פנימייה לפנות למשרד הבריאות על מנת לקיים בידוד לקטינים או לבגירים מהמוסד שלו הנדרשים לכך בפנימייה עצמה ולא להוציא אותם למלונות. זאת, כמהלך מתואם עם משרד הבריאות, לפי ההנחיות וההוראות, כדי לייעל ולצמצם הדבקה בנגיף הקורונה. זה לאור מקרים שהיו. אנחנו הצענו את זה והממשלה קיבלה, שהישיבות עצמן או המוסדות עצמם יוכלו להוות מלוניות גם למחלימים וגם למבודדים. בזה נשנע אותם פחות, ההדבקה תהיה פחותה וגם הבחורים או הנערים יהיו באותה מסגרת ישיבתית או במסגרת האחרת שבה הם נמצאים. הוועדה הרחיבה את אחריות המדינה כלפי השוהים במלוניות, כך שההסדר המוצע קובע חובה לספק מזון טרי ואיכותי, מוצרי ניקיון ותנאי מגורים ותברואה הולמים, לאפשר קבלת תרופות ושירותים רפואיים וסוציאליים שהאנשים זקוקים להם.

למנות נציג מטעמה שיעמוד בקשר עם המבודדים, יטפל בתלונותיהם ובתיאום עם הגורמים השונים. בנוסף, ייקבע לכל אדם השוהה במקום גורם האחראי לבירור שלומו הנפשי ולמתן תמיכה. עוד נקבעו הוראות לשמירה על סודיות המידע על השוהים, זכאות לסיוע משפטי, וחובה של המדינה ליידע כל אדם השוהה במלונית על חובותיו וזכויותיו, לרבות האיסורים החלים במקום. הוועדה דחתה את ההסדר שנכלל בהצעת החוק הממשלתית, שלפיו שוטר יהיה רשאי להפעיל כוח סביר על אדם המסרב לציית להוראה כדי להביאו למלונית.

להזכירך מהבוקר. הוועדה הוציאה את זה, את ההסדר הזה. לצד זאת, הוועדה דנה בדרכים לשמירת הסדר הציבורי במלוניות. בעקבות הדיונים שופר התיאום בין גורמי האכיפה לאחראים להפעלת המלוניות. פרקליטות המדינה התגייסה להגשת תביעות אזרחית במקרים של גרימת נזק לרכוש. בנוסף, נקבע בהסדר המוצע כי מלונית תיחשב מקום ציבורי לעניין חוק המאבק בשכרות, דבר שיאפשר למשטרה להפעיל את סמכויותיה גם במצבים של חשש להפרות סדר כתוצאה משתיית אלכוהול. בכל הנוגע לצווי סגירה מינהליים, הוועדה מבקשת לכלול בחוק הסמכויות, בלא שינויים משמעותיים, את ההסדר שאושר בוועדה לפני כחודש וחצי, כהסדר זמני, ושפקע בשבוע שעבר. באופן כללי, ההסדר מאפשר לראש רשות מקומית, רופא מחוזי או קצין משטרה בדרגת סגן ניצב להורות על סגירת עסקים ומקומות נוספים שבעל המקום פותח או מפעיל אותם בניגוד להוראות החוק השונות, שנועדו למנוע את התפשטות מגפת הקורונה, וזאת על יסוד דין וחשבון שקיבל משוטר או פקח. הצו הראשוני הוא למשך עד שבעה ימים, וניתן להאריכו עד לסך הכול 14 ימים. הוועדה קבעה כי לא ניתן להוציא צווי סגירה לבתי תפילה, מוסדות חינוך או מוסדות רווחה, וזאת בשל האופי הייחודי של מוסדות אלה.

נכללו בהסדר תיקונים מבהירים נוספים ותוספות משלימות. אני רוצה להדגיש שני תיקונים במיוחד: ראשית, נקבע סעיף דיווח חודשי מפורט לוועדה, המחייב את הממשלה למסור פרטים רבים לוועדה שיאפשרו פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי על הפעלת הסמכויות מכוח החוק. שנית, לבקשת הממשלה, וכדי לשפר את היעילות של החקירות האפידמיולוגיות, ניתנה הסמכה לממשלה לקבל מעסקים מסוימים, וממפעילי תחבורה ציבורית, מספרי טלפון של מי ששהה במקום, ואם נמסרו פרטים נוספים על ידי השוהים, גם להעביר פרטים אלה. בכל מקרה, איסוף המידע כפוף להוראות פרטיות וסודיות שנכללות בחוק. עשינו עבודה חשובה, עבודה מעמיקה, ואני רוצה להודות לצוות הניהולי של הוועדה, בראשות אסף פרידמן, לצוות המשפטי, בראשותו של ד"ר בליי. ומי ליווה אותנו בחוקים האלה? שניים, נכון? לעורכות הדין תמי וניצן, תודה רבה, על העבודה המסורה לאורך כל הדרך. אני מודה לחבריי חברי הוועדה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, למרות שאמר לי עכשיו אוסאמה שהסירו אותן. יש עתיד לא הסירה.

אז אני פונה מכאן לאנשי יש עתיד, שלא נמצאים כאן. לא, זה היה ביחד. אז לא יהיה.

הינה, את נמצאת כאן. כן, אבל אני, תכף אנחנו נדע.

אז אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות, ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, כנוסח הוועדה. תודה רבה, גברתי. תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת המסתייגים. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב, בדרכו לכאן. מזל שאתה זריז. אתה יודע להגיד לי אם יש עתיד-תל"ם הסירו את ההסתייגות? לא מסירים. לא מצביעים עליהן, אם לא מצביעים, זה נקרא שמסירים. לא מצביעים. לא מצביעים על ההסתייגויות, רק מנמקים את ההסתייגויות? מסירים, וזכות דיבור יש,

אתה מדבר, ומושך את ההסתייגות. עכשיו, הכול ברור. בבקשה, יש לך חמש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני אומנם צעיר חברי הכנסת, ואני די חדש בבניין הזה, קדנציה שלישית, אבל עדיין חדש, אבל מה שלמדתי בשיעורי האזרחות זה שתקציב המדינה הוא לא פרט שולי, הוא לא עניין שאפשר לחלוף עליו. תקציב המדינה הוא זה שמגדיר את סדרי העדיפויות של הממשלה. זו טבלה שמגדירה לאן הולכים המשאבים הלאומיים שלנו, באיזה אזורים משקיעים יותר, באיזה אזורים משקיעים פחות, מהו סדר יומה של המדינה, מהו סדר יומם של נבחרי הציבור שמנהיגים את כולנו ולאיזה כיוון. מ-1 בינואר 2020, מדינת ישראל מתנהלת ללא תקציב. אין את הטבלה הזאת שמגדירה כמה כסף ילך לחינוך, כמה כסף ילך לרווחה, לתחבורה, לחקר החלל, להגנה על נשים מפני אלימות. אין את הטבלה הזאת, וכך אנחנו מתנהלים עם תקציב המשכי שנגזר מתקציב המדינה שאושר לפני שלוש שנים. ועכשיו, נגמר הכסף. אני שואל את עצמי: מה אמורים לעשות הצעירים במדינת ישראל שאין להם עבודה? 80% ממי שנפלט משוק העבודה לא חזר אליו, ואין כל כך מדיניות ממשלתית שאמורה לתמרץ מעסיקים לקלוט את אותם צעירים חזרה לשוק העבודה. אין שקל של סיוע לצעירים בשכירות. שליש מהישראלים גרים בדירה שכורה, אבל הממשלה הזו לא החליטה מה היא עושה על מנת לעזור לאותם צעירים ולאותם אנשים שגרים בשכירות לשלם שכר דירה. יש כאוס בקמפוסים בישראל, וממשלת ישראל נאלמת דום, אין לה מה לומר בנושא, אין לה גם כלים, כי אין תקציב מדינה. מה יאמרו המורים ואנשי חינוך בתוכניות קרב, שלבים, תוכנית היל"ה? אין ממשלה. הממשלה לא אומרת שום דבר. צבי האוזר הגיש לבית הזה בקשה לדחות את תקציב המדינה ב-100 ימים נוספים. 100 ימים, ולמה? אני שואל: למה? מה ישתנה בעוד 100 ימים שלא קורה עכשיו? התשובה היא: כי בממשלה הזאת לא הגיעו להסכמות על תקציב המדינה. אבל אמרנו בתחילת הדרך שתקציב המדינה הוא לא עניין שולי,

הוא סדר העדיפויות, הוא סדר-היום של הממשלה הזאת. אם ב-100 הימים הראשונים לכהונתה הממשלה לא השכילה להגדיר מה הכיוון שאליו היא הולכת, מה סדר העדיפויות שלה, לאן היא מבקשת להוביל את כולנו, מה יקרה עכשיו? מה יקרה בעוד 100 ימים גדולים? אתם תוקעים את המדינה בלי תקציב. מה ישתנה בעוד 100 ימים? המדינה שלנו, מדינת ישראל, כבר עומדת במקום במשך שנה וחצי עם שלוש מערכות בחירות שהסתיימו בממשלה המנותקת והמנופחת הזאת. ואני שואל את עצמי: מה יקרה בעוד שבועיים וחצי? איפה המדינה הזאת תהיה? מה התשובה של הממשלה למעונות היום שמחכים לתקציבים? לנכים שממתינים לפעימה השנייה בהעלאת הקצבאות שלהם? איך דואגים לאזרחים בלי תקציב? אמור לי, חבר הכנסת האוזר: מה אתה מצפה שיקרה? איך אתה מצפה לדאוג לכל הנושאים הבוערים שעל סדר-היום בלי לאשר תקציב? הרי ברור לנו, חבריי חברי הכנסת, שמדובר במסך עשן. הרי לא מדובר בשאלה של תקציב כי ממשלה שאין לה דרך, לא תהיה לה דרך גם בעוד 100 ימים. מדובר במסך עשן שנועד למלט את נתניהו ממשפטו. לשם כך כולנו התכנסנו כאן עכשיו. לשם כך כולכם התכנסתם סביב שולחן הממשלה המנופח הזה, בשביל דבר אחד בלבד: בשביל למצוא את הדרך הכי יעילה, הכי קצרה, הכי נוחה, עבור ראש ממשלתנו, המנהיג העליון, להימלט מספסל הנאשמים,

מעמידה לדין. הוא הרי לא שווה, הוא לא אזרח שווה זכויות. הדין כלפיו אינו דין כמו דין כלפי כל אזרח. אני תוהה לעצמי: מדוע אתם, חברי הממשלה הזאת, חברי הכנסת,

מוכנים להסכים לאפשר לנאשם בפלילים להימלט ממשפטו?

אינני מבין מדוע הכנסת הזאת ממשיכה לתת אמון בממשלה הזאת. ואני קורא, עליזה, סיימתי, לכנסת להתנגד לחוק הזה ולהתנגד לחוקים שהממשלה הזו מביאה לכנסת הזאת, כי מטרתם אחת היא: למלט את בנימין נתניהו ממשפטו, ולכך אסור לנו להסכים.

תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אם את רוצה לדבר, את צריכה לרדת. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרים, אני מדבר עשרים דקות? חמש דקות, בבקשה. שתי דקות. חמש דקות קיבלת. עליזה אומרת: שתי דקות. הוא מחזיר לך עודף שלוש דקות,

אני רק אנמק למה אנחנו הצבענו נגד ולמה אנחנו הגשנו הסתייגויות, כדי שהאזרחים ששומעים אותנו בבית יבינו. כפי שאמרתי לפני כמה דקות,

כאשר הממשלה מביאה חוקים שהם לטובת האזרח, אנחנו בעד, והוכחנו את זה. חבריי ג'אבר ועופר, הוכחנו את זה והצבענו בעד החוקים האלה. אבל חוק זה, דנו בזה במשך ישיבות רבות, והיום הממשלה הביאה תקנות שלמעשה מאריכות את ההגבלות גם על ההתקהלות וגם על הפעילות המסחרית העסקית. איך אמרת, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, מדובר על תיקן על תיקון על תיקון, ואני אמרתי לך: מדובר על טלאי על טלאי

רק אתמול בלילה הממשלה תיקנה את הצו שמגביל את מספר הנכנסים למסעדות מעשרה בפנים ו-20 בחוץ ל-20 בפנים ו-30 בחוץ. ודובר על תפוסה באולמות, ג'אבר, של 35%, ואמרנו שכאשר יש אולם של 2,000 מטר זה לא כמו אולם של 200 מטר, וצריך להכניס כמה שיותר עם התו הסגול. היום העליתי את הנושא של הליגות הנמוכות,

ליגה ג' ורוב הקבוצות שם זה מהיישובים הערביים. אמרתי: מה ההבדל בין ליגת העל והליגה לאומית לבין ליגות א',

גם שם יש שחקנים שהפגינו אתמול מול הבית של גרוטו. שמענו היום מפרופ' גרוטו שהממשלה צריכה להביא מתווה עד 1 בספטמבר, ויו"ר ועדת החוקה וועדת החוקה נתנו לממשלה עד יום שלישי,

להביא את המתווה החדש ואת התקנות החדשות. אנחנו נראה את התקנות האלה. ביום שלישי הבא זה פג.

ואז אם הם לא מביאים תקנות, אין תקנות. אבל אם הממשלה תביא תקנות שמתחשבות בעסקים הקטנים ומתחשבות באולמות ומתחשבות בכדורגל, אנחנו נראה את זה ואז אנחנו נחליט.

אנחנו מתנגדים לתקנות איך שהן, ולכן נצביע נגד החוק הזה. שתי דקות. תודה רבה, חבר הכנסת אוסאמה. אני מבינה שחבר הכנסת עופר כסיף ויתר. בקשות רשות דיבור נוספות: חברת הכנסת מרב מיכאלי, ויתרה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח. אם כך, אנחנו עוברים להתייחסות להסתייגויות. גברתי היושבת-ראש, משכנו את כל ההסתייגויות. רק רגע, בסדר? אני מסתכלת מי הגיש את ההסתייגויות. קבוצת מרצ, אינה נוכחת כאן. היא גם לא נימקה, לכן לא נצביע. קבוצת הרשימה המשותפת, אתה אומר שאתם מושכים.

אני מציע, לכן לא נצביע על ההסתייגויות שלכם. קבוצת יש עתיד, משכנו. נמשכו ההסתייגויות. לכן, בעצם, אין הסתייגויות. אנחנו הולכים להצבעה על החוק בקריאה שנייה ושלישית,

חוק סמכויות מיוחדת להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש לוועדת החוקה, חוק ומשפט. עולה להצביע. בבקשה. אני אמתין לכם. שנייה, ואחר כך נצביע בקריאה שלישית.

אם ההצבעות יאושרו,

נמתין עוד דקה, שיעלו. קודם תהיה הצבעה, ואז

מי שכאן, כאן. מי שלא, יצביע מלמטה.

אנחנו מצביעים עכשיו בקריאה שנייה על החוק. סליחה, עסאקלה, אמנה לך את הקול מכאן. סעיפים 1 26 נתקבלו. בינתיים: בעד, 13, נגד, שישה. אנחנו מוסיפים את הבאים: עסאקלה, נגד, חבר הכנסת חסיד, בעד, חבר הכנסת טייב, בעד, חבר הכנסת בוסו, בעד, חבר הכנסת מלכיאלי, בעד, חבר הכנסת קלנר, בעד,

בעד, איך לא. זה 19 בעד ושבעה נגד בקריאה שנייה. החוק התקבל בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. הצבעה. חוק סמכויות מיוחדת להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

לעת עתה, 13 בעד,

שבעה. אני אוספת מכאן: חסיד, בעד, טייב, בעד, בוסו, בעד, מלכיאלי, בעד, קלנר, בעד, יעקב אשר, בעד. יש מישהו שלא הקראתי? לא. סך הכול: 19 בעד, ושבעה נגד. אם כך, החוק התקבל בקריאה שלישית. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, כ"ח באב התש"ף, 18 באוגוסט 2020, בשעה 16:00.